הונחו על שולחן הכנסת 7 מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ: 7 הצעות סיעות יש עתיד-תל"ם והרשימה המשותפת להביע אי-אמון בממשלה בשל: 11 1. מניעת הממשלה לבדוק את פרשת השחיתות הביטחונית החמורה ביותר מאז קום המדינה, פרשת הצוללות, 11

מטעם סיעות יש עתיד-תל"ם, כותרתה: מניעת הממשלה לבדוק את פרשת השחיתות הביטחונית החמורה ביותר מאז קום המדינה, פרשת הצוללות. ינמק את ההצעה חבר הכנסת משה יעלון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, ביום שלישי האחרון הגישה התנועה לאיכות השלטון עתירה לבג"ץ בפרשה שנכון לקרוא לה "פרשת נתניהו וכלי השיט", אלה המיוצרים במספנת טיסנקרופ שבגרמניה, פרשה שכל מי שמכיר אף חלקים ממנה מגדיר אותה כפרשת השחיתות הביטחונית החמורה ביותר בתולדות המדינה. בניגוד לעתירות קודמות, שנדחו על ידי שופטי בג"ץ בטענה שחקירת הפרשה עדיין לא הושלמה, עתירה זו התקבלה על ידי כבוד השופט נועם סולברג תוך שעות ספורות, ולנוכח החומר שהונח לפניו הוא פסק שעל המשיבים להמציא את תשובותיהם לבית המשפט עד 6 באוגוסט השנה. בין המשיבים: היועץ המשפטי לממשלה וממלא מקום מפכ"ל המשטרה, שצריכים להשיב מדוע לא הושלם ערוץ החקירה הפלילי בפרשה, גם ממשלת ישראל, ובראשם הנאשם נתניהו ועוד חמישה שרים, צריכים להשיב מדוע לא הורו על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקירת הפרשה, שר הביטחון מר בנימין גנץ צריך להשיב מדוע הוא לא מורה להקים ועדת חקירה משרדית במשרד הביטחון לחקירת הליכי הרכש הביטחוני בפרשה. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לאנשי התנועה לאיכות השלטון על מאמץ מחקרי של קרוב לשנתיים בארץ ובחו"ל, שהביא לחשיפת עובדות חדשות שמאפשרות הוצאת האמת לאור. אני יודע שמדובר בפרשה מורכבת, פרשה מסובכת, קשה לתפיסה ועוד יותר קשה לעיכול. החובה על כל אזרח ישראלי שאכפת לו ממדינתנו לקרוא את 132 העמודים של העתירה כדי להבין לאיזה שפל ערכי ומוסרי הגענו. מסתבר שבראשות ממשלת ישראל עומד מי שכבר נאשם בשלושה כתבי אישום חמורים אך עדיין מתחמק מחקירת הפרשה שבה מסתבר, לכאורה, לאסוננו, שהעדיף בצע כסף על פני טובת המדינה וביטחון המדינה. מבחינה משפטית, לכאורה, אך מבחינה ציבורית, לנוכח העובדות העולות מכתב העתירה ולנוכח הפרטים שאני מכיר אישית, היה עליו להתפטר מזמן ולא לגרור את מדינת ישראל לשלוש מערכות בחירות ואולי אף לרביעית כדי להתחמק מאימת הדין. כתב העתירה, המגובה ב-22 תצהירים של ראשי ממשלה, שרי ביטחון, רמטכ"לים, מנכ"לי משרד הביטחון ואלופים לשעבר, נותן תשובות על שאלות שגם אני לא יכולתי להשיב עליהן:

מכתב העתירה עולה שהתקיימו שני נתיבי כסף, שהתנקזו בראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. הוא וסובביו הקרובים ביותר הרוויחו מכל עסקה עם טיסנקרופ, בין אם רכש ישראלי, רכש מצרי או כל רכש אחר. נתיב אחד נקרא נתיב העמלות, שמתנקז אצל בן דודו של נתניהו ואיש סודו עו"ד דוד שמרון, הנתיב השני הוא נתיב הפלדות או נתיב המניות שהתנקז לבן דוד שני, איש העסקים

מכתב העתירה, המגובה בעדויות רבות, מסתבר שבנימין נתניהו קיבל בשנת 2007 אחוזים בחברתו של בן דודו נתן מיליקובסקי בסך 600,000 דולר. החברה סיפקה חומרי גלם לייצור הפלדה במספנת טיסנקרופ. כאשר החברה נמכרה לחברה ציבורית בשם גרפטק, נתניהו נפטר מחלקו בחברה יום לפני המיזוג וקיבל סכום של 16 מיליון ש"ח לפחות. כמו כן הסתבר בשנה האחרונה שנתניהו קיבל מאות אלפי דולרים מבן דודו לצורך מימון הסיוע המשפטי בפרשיותיו, וגם דמי כיס, כל זה כשהוא מכהן כראש ממשלת ישראל ומבלי לדווח למבקר המדינה. נתיב הכסף הראשון, נתיב העמלות, נחקר באופן חלקי עם המלצות פרקליטות המדינה לכתבי אישום בכפוף לשימוע, כנגד סביבתו הקרובה של נתניהו ואחרים. נתיב הכסף השני, נתיב הפלדות או נתיב המניות, נחשף רק בשנה האחרונה ולא נחקר כלל. כאשר מבינים את שני נתיבי הכסף האלה מבינים מדוע בנימין נתניהו, עם התמנותו לראש ממשלת ישראל ב-2009 ועד שנת 2016, דחף באופן תמוה עסקאות למספנה הגרמנית טיסנקרופ. אירוע ראשון: דחיפת נתניהו לרכש צוללת שישית בניגוד לעמדת מערכת הביטחון, עמדת מערכת הביטחון,

מלפני כניסת נתניהו לתפקיד ועד עצם היום הזה היא שמדינת ישראל זקוקה לחמש צוללות ולא יותר. גבי אשכנזי, שהיה רמטכ"ל בעת אירוע הצוללת השישית, יכול להעיד על כך. אירוע שני: לחץ של נתניהו ואנשיו על מערכת הביטחון בראשותי לבטל מכרז בין-לאומי לרכש ארבע ספינות מגן לאסדות הגז ולהעביר את העסקה למספנת טיסנקרופ. בני גנץ, שהיה רמטכ"ל בעת האירוע, יכול גם הוא להעיד על כך. אירוע שלישי: לחץ של נתניהו להעלות את מספר הצוללות לתשע, לרכוש שלוש צוללות נוספות, ואף לרכוש שתי ספינות לוחמה נגד צוללות, עסקה בסך 2 מיליארד אירו, שאני אישית טרפדתי כשר הביטחון, מה שהביא לעימות חריף ביותר ביני לבין נתניהו ובסופו של דבר להתפטרותי. אירוע רביעי: אישור לממשלת גרמניה למכור צוללות מתקדמות למצרים, אישור שניתן מאחורי גבי תוך עקיפת מערכת הביטחון, צה"ל והקבינט, אישור שנתניהו הכחיש, גם בפניי. הוא הודה בפעם הראשונה שהוא נתן האישור הזה רק בריאיון שלא התכונן אליו והגיע אליו לחוץ, אצל קרן מרציאנו בערוץ 12, במערכת הבחירות השנייה. נתניהו ניסה להסביר את הסתרת האישור שנתן למכירת הצוללות המתקדמות למצרים ממני, מהרמטכ"ל ומהקבינט, באיזשהו סוד. לאחר שבדקתי, גם בהיותי חבר בוועדת החוץ והביטחון לא מצאתי שום סוד,

אני עומד בפניכם כאן, באולם המליאה של כנסת ישראל, כמי ששירת ומשרת את המדינה מאז התגייסותי לצה"ל כלוחם לפני 52 שנה. אני קובע באחריות שפרשת נתניהו וכלי השיט היא פרשת השחיתות הביטחונית החמורה ביותר בתולדות המדינה.

אינני יכול לתת אמון בממשלה שבראשה עומד נאשם בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים בפרשות שנראות כצל חיוור לעומת פרשת שחיתות זו,

שבה העדיף ראש ממשלת ישראל בצע כסף על פני ביטחון המדינה. אינני יכול לתת אמון בממשלה שבה מכהנים שני שרים בכירים, בני גנץ וגבי אשכנזי, רמטכ"לים לשעבר, שמכירים אישית חלקים מן הפרשה מתקופת כהונתם כרמטכ"לים. הם קראו והתחייבו להקמת ועדת חקירה ממלכתית, והיום שותקים.

בני וגבי, אם לא תתעשתו ואם לא תפעלו לחקירת הפרשה, אתם תהפכו לשותפים לפרשת השחיתות הביטחונית החמורה ביותר בתולדות המדינה. אני רוצה לנצל את הבמה ולהשיב לכל השואלים, בעיקר ברשת, בתמימות, ובעיקר שלא בתמימות: למה לא עצרת את זה ולא דיברת על זה כשר הביטחון?

כל מה שנודע לי כשר הביטחון והדליק לי נורות אדומות,

לא נכנעתי ללחץ לבטל את המכרז הבין-לאומי, ועצרתי אותו רק אחרי שהתקבלה הצעה טובה ממספנת טיסנקרופ, ובהתאם להחלטת הקבינט. לא הסכמתי לנתניהו, ומנעתי החלטה להעלות את מספר הצוללות לתשע. גם הבהרתי שכאשר תגיע הצוללת השישית, נפלוט את הצוללת הישנה ביותר גם אם לא השלימה מחזור חיים של 30 שנה, כי לא אסכים שחיל הים יחזיק יותר מחמש צוללות. כמו כן, מנעתי מנתניהו לחתום על הסכם עם קנצלרית גרמניה לרכש שלוש צוללות ושתי ספינות לוחמה נגד צוללות בסך 2 מיליארד אירו, מה שהביא, להבנתי, לסיום תפקידי. את נתיבי הכסף המושחתים כמובן לא הכרתי אלא לאחר סיום תפקידי, חלקם רק בשנה האחרונה. עד יומי האחרון בתפקיד שר הביטחון לא העליתי על דעתי שראש ממשלת ישראל מעדיף בצע כסף על פני ביטחון המדינה. אני חייב לציין שאני גאה בעובדה שאיש מאנשי מערכת הביטחון בהנהגתי לא נמצא חשוד בפרשה, לעומת החשודים בסביבתו הקרובה ביותר של נתניהו. איך אפשר לתת אמון בממשלה שבראשה עומד נאשם בעבירות חמורות, ועננה כל כך כבדה של חשדות מרחפת מעל ראשו? איך אפשר לתת אמון בממשלה שחלק משריה מכירים בעומק השחיתות וההסתבכויות של העומד בראשה, ומחשים? סיעת יש עתיד-תל"ם קוראת להתפטרות הממשלה והקמת ממשלה שבראשה יעמוד יושב-ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד,

תודה רבה. ישיב בשם הממשלה השר המקשר חבר הכנסת דוד אמסלם במקצה הראשון להיום. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפני שאני אשיב לחבר הכנסת יעלון על דברי ההבל שלו, אני רוצה להתייחס לדבר חמור שנחשפנו אליו אתמול. דרך אגב, בסוף אני אקשור את הכול להכול. אמש ראינו איזה מופע אימים של עפר שלח, הצדיק, חבר הכנסת עפר שלח. דרך אגב, זה התרחש תוך כדי מערכת הבחירות. היו שם שני מנחים, משה גלסנר, אבי בלום, אנשים מאוד נחמדים, דרך אגב. דעתנים, לפעמים גם מציקים קצת בשאלות. שאלו אותו שאלה שהרגיזה אותו. הבחור, בלי שום, בחוצפה, תעוזה, התנשאות, במהלך השידור מכנה אותם: מנחה, אתה כלומניק, חתיכת אפס שכמוך. כמו שאמרת למשפחות השכולות, נכון? לא חשוב שאתה משקר ומעולם לא קרה, אתה לא היית פה,

ואחרי זה תשאל את השאלה שלך.

אדוני, אז אני אומר לך שאתה גם עכשיו מדבר דברי הבל ושקר, ואני מציע לך גם לבדוק את זה, כדי שאתה לא תמשיך לטעות ולהטעות אחרים. אני בכלל לא הייתי בדיון, אבל לא משנה.

מה זה חשוב לכם? אבל זו השיטה שלכם, זה בדיוק, ככה אתם עובדים. הינה, בדיוק כמו שעשית עכשיו. כן, אתה מאוד מדייק בדברים שלך. מאוד. דרך אגב, אני משתדל לדייק בכל מה שאני חושב. גם אם אני טועה

תום לב.

אני אולי לא נחשפתי, בוודאי לא משקר באופן יזום. יהללך זר ולא פיך, למדנו יחד.

רק שנייה, אלעזר, אני לא משקר אף פעם ביודעין.

אמרתי, אבל זה מה שהוא טוען.

בגלל שאם הוא אומר, עוד מעט אני אגיד לך למה אמרתי ועל מה. הרי מה הוא הטיף כאן? ארס ורעל ושקרים. אולי לא? זה מה שהוא אמר. אתם, תקשיבו לעצמכם, מה אתם מדברים. אתם חיים באיזה עולם, באמת דואלי. אם זה היית אתה, רק שנייה. אז לכם מותר להגיד הכול, הדברים הכי חמורים, שקשה לשמוע אותם,

וכשמשיבים לכם קצת אתם פתאום,

צדיקים גדולים: איך אתה מדבר. אתה כועס, בוא, תן לי רק להמשיך. אתה כועס על פייק ניוז? אבל זה בדיוק

מי היה מעז לדבר ככה? דרך אגב, באיזה אולפן מישהו היה קם? האם הוא היה מעז לדבר ככה לאמנון אברמוביץ'?

אני אומר לכם שלא.

שני מנחים חרדים, חשב שאפשר, מה שנקרא, לצ'פח אותם, ולא קורה כלום. והבן אדם, באלימות בוטה,

אני אפילו כמעט אף פעם לא שמעתי בטלוויזיה דבר כזה, בוודאי לא מחבר כנסת או איש ציבור

מעליב אותם, ואף מאיים עליהם שהוא יפנה למנהלים שלהם. הסיפור הזה חמור מאוד, אבל מה שיותר חמור זאת ההסתרה. הרי מדובר על ערוץ 13, בסופו של דבר, שזה ערוץ הכנסת. באמצע מערכת הבחירות יש להם אייטם כזה, סיפור מדהים, שהיה פותח כמעט כל חדשות בכל העולם, פה מסתירים את זה. לאחר מכן הם בכלל עושים לעובדים פוליגרף לדעת מי הדליף. שניים הם גם מפטרים. מי אלה? ערוץ הכנסת. מה חטאם של אותם עובדים? הם הדליפו אירוע שלדעתי, כפי שאמרתי, היה צריך להיות בליבת החדשות באותו שבוע. הרי אני כאן רק הצבעתי, הצבעתי בשיחה על בני בגין כשדיברנו,

כמעט כל החדשות פתחו בזה ואמרו שאני איימתי עליו, שלושה ימים. למה? זה דוד אמסלם, זה לא סגלוביץ', זה לא לפיד. איך הגעתי עכשיו? באת לי טוב. אני תמיד בא לך טוב. בגלל שזו האמת. ככה בעצם עובדת מכונת תעמולת השמאל. כשאני אומר על הצבא, שיש בחוץ צבא שלם, מתודלק ומתוזמן, עם משאבים כמעט בלתי נדלים, זאת היא הדוגמה.

אתם שואלים אותי לפעמים: על מה אתה מדבר? קחו דוגמה, בבקשה.

הרי אם זה היה אמסלם דוד, ברדוגו נעלם?

ועמית סגל בכלל, שנייה, דקה. תן לי, אלעזר. הרי ברור לכם שאם זה היה דוד אמסלם, דוד ביטן, הרי ברור לכם, במערכת הבחירות, מה היה עושים מזה.

קלאסי. אבל עפר שלח כמעט הרביץ לו.

אני חשבתי שאם השולחן שם לא היה חוסם אותו, הוא היה מכה אותו פיזית. זה בן אדם אחד מההנהגה שלכם, אתה עדין נפש.

מהיקירים שלכם. חוצפה ועזות מצח. הוא חשב בעצם, כפי שאמרתי, הוא ראה שני מנחים חרדים וחשב שאפשר להכות אותם בלי שום בעיה. הכול בסדר, הכול מותר אצלכם בשמאל. מה זה קשור? כפי שאני אומר,

שעל זה אתה מוכן לדבר? אין קורונה?

אתם מתמחים בשטיפת מוח. כך אתם עובדים. מה קשור שטיפת מוח? יש, אני אסביר.

אתה כבר שברת את השיא בבניין לחבר כנסת שהעיר כל כך הרבה הערות ביניים עוד לפני שנשבע אמונים. אתה צריך לברך על זה, אדוני היושב-ראש.

עשית את שלך, אפשר עכשיו לתת לו לדבר קצת. היושב-ראש, הוא מנצל את זה שעוד מעט מעלים אותו למעלה, שם לא ישמעו. אתם הרי, אמרתי, מתמחים בשטיפת מוח, אנחנו? רק אתם. יש לכם צבא שלם, כפי שאמרתי, התקשורת. יש בו חיל אוויר, חיל הים, כל החילות יש, והכול כדי בעצם להוריד את הימין מהשלטון ואת ראש הממשלה. בוגי יעלון, כשהוא היה שר הביטחון הכול היה בסדר, החליטו לשנות לו פוזיציה מטעמים פוליטיים,

זה היה הסידור הקואליציוני המתאים באותה עת, מאז הבן אדם מלא כמעט רעל פנימי. הוא רק שומע את השם נתניהו, הוא נעלב קשות, ומאז הכול אצלו אישי, וזה האירוע שלנו פה. הוא לא הסביר מספיק.

כשהוא היה שר הביטחון באמת לא הבנו למה הוא עצמו אז לא דיבר על כך. נגד ראש הממשלה, מתי התשובה?

אתה עוד לא התחלת. אתה אמרת שראש הממשלה קיבל בצע כסף.

אתה כאילו יודע משהו שאף אחד לא יודע. וזה דברי הבל, שקר, דברים חמורים שאתה אומר, אתה כאילו אומר את זה באיזה טון רגוע, חוצפה ועזות מצח. מנין יש לך את העוז ואת החוצפה להגיד ולהטיל בבן אדם דופי כזה? בוודאי לא ראש ממשלה. גם לא הקשבת. דבר כמה

מפה.

אני שמעתי אותך. גם כשהוא לא היה פה הוא שמע. כשהייתי כאן, דרך אגב.

נגד ראש הממשלה בעצם נפתחו למעלה מ-20 חקירות, וזה, כפי שאמרתי, בעידוד כל התקשורת,

ריהוט הגן, אתם זוכרים את כל הדברים האלה, שעלו למדינת ישראל מאות מיליוני שקלים, אבל מה זה חשוב? חוקרים. אף אחד לא בדק כמה עלה ולמה

אבל חבר הכנסת סגלוביץ', אין תפארת גדולה למערכת משפט שמעמידה לדין על דברים כאלה ומרשיעה על סעיף שאף אחד לא ידע על קיומו וכנראה גם לא ידע על קיומו אחר כך. אתה יודע את זה.

אני רק אומר לך, אם כבר רוצים להציג את כל העובדות, בוא נציג את כולן. בוא נציג את כולן. ואני גם אגלה לך סוד, חבר הכנסת סגלוביץ' גם

אני מבין שגם בהליכים אזרחיים, אם כבר אדוני משתתף בדיון, אם נתניהו היה חשוד, שרה נתניהו הייתה חשודה והורשעה.

גם היום,

במה היא הורשעה, תשאל אותו, כי אף אחד אחר לא מבין,

על האוכל שראש הממשלה אכל, הוא וילדיו. שמענו בפלילים. תשאל אותו על

לכן אני אומר לכם, סתם לכם, תחליטו אתם, האם אתם בעצם, הרי משטרת ישראל חקרה את הנושא הזה הרבה זמן. היא חקרה עשרות, אולי מאות, אנשים, לא יודע. הפרקליטות גם הייתה בעניין על המדוכה הרבה זמן,

בוודאי ובוודאי סוגיה מהסוג הזה נבחנה לפרטי-פרטים. זה לא סיפור של שמפניה. בסופו של דבר המערכת מצאה והגיעה לתוצאה שאת ראש הממשלה לא שאלו אפילו. אז אתה בא לפה ואומר שראש הממשלה בעצם קיבל שלמונים על הסיפור הזה של הצוללות? מנין זה בא לך? אבל אתה אמרת שהמשטרה לא טובה, אני יכול להעביר ביקורת. עכשיו אני שואל אתכם,

אולי זה לא קרה כי המשטרה לא טובה? דקה. אני הרי לא אומר שמישהו כאן קיבל שוחד.

אני אמרתי: אולי,

השר אמסלם, יש לך עוד סיבוב, אז אולי תקצר קצת.

אבל אני רוצה לומר לכם, אתם תחליטו. הרי בסופו של דבר, אפשר להשתתף בדו-שיח הזה? אתם פועלים לפי מה שמתאים לכם. הרי ברגע שהפרקליטות והמשטרה, אתה עושה את זה, לא אני.

אני פונה אליכם. לא אני. הרי אתם, כל ביקורת שיש, חבר הכנסת שטרן.

רק שנייה, השר אמסלם, תן לי לסייע לחבר הכנסת שטרן. 1. אל תהיה מודאג, יש עוד סיבוב, 2. יהיה צריך לגייס אנשים, יהיה גם סיבוב שלישי, 3. יהיה גם בשבוע הבא. אז לא צריך את כל השאלות, שמור כמה לאחר כך. לכן אני אומר, אתם תחליטו.

הרי אתם מגוננים על הפרקליטות,

איך גנץ עשה שם סיבוב לא מזמן עם ניסנקורן בפרקליטות, כאילו זה תיק שהוא אחראי עליו. זה דבר שהוא חסר תקדים. אני לא ראיתי דבר כזה, אבל בואו נעזוב את זה. אבל כשאנחנו, זה השותף שלך.

כשאנחנו מעבירים חוק כזה, רוצים לקדם חקיקה כזו או אחרת שמגבילה קצת את הפרקליטות או אפילו מבקשת מהמשטרה לעשות כל מיני דברים, בצד הזה בדרך כלל יש רעש גדול מאוד. לא שהם דואגים לזכויות אדם, אתם מעולם לא דאגתם לזכויות אדם בשמאל, אתם דואגים רק לדבר אחד, מי שיכול לפגוע בראש הממשלה הרי זה משובח, ומגינים עליו. לכן אתם במקרה הזה גם תחליטו. רבותיי, אלה החלטות של הפרקליטות. ראש הממשלה לא החליט לא לחקור את עצמו, הפרקליטות היא שקיבלה את ההחלטה, והמשטרה. אז לכן תחליטו באיזה צד אתם, האם אתם פה או פה? אבל אני אומר לכם, אתם לפי העניין: אם נתניהו לא נחקר אז אתם נגד כל המערכת, ואם הוא נחקר אז אתם בסדר, הכול טוב, כולם בסדר. אז אני באמת כמובן מבקש לדחות את הצעת ההבל הזו, הצעת האי-אמון הזו.

תודה רבה לשר דוד אמסלם. אנחנו עוברים להצעת אי-אמון מטעם הרשימה המשותפת, שכותרתה: ממשלת סיפוח ואפרטהייד חייבת ליפול. ינמק את ההצעה חבר הכנסת איימן עודה.

כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, בשכונת חליסה בעיר שלי, חיפה, משנת 2005 עד עכשיו נרצחו שבעה אנשים, שישה ערבים ויהודי אחד. נרצח נאסר נזאל ב-14 באוגוסט 2005, הרוצח לא נתפס ולא הועמד לדין, נור נזאל נרצח ב-29 ביולי 2006, הרוצח לא נתפס ולא הועמד לדין, זיאד שינאוי נרצח ב-1 בפברואר 2010, הרוצח לא נתפס ולא הועמד לדין, רוואד בסוני, ב-11 בינואר 2006, לא הורשע אף בן אדם, אשרף אבו כליב נרצח ב-11 בנובמבר 2015, הרוצח לא נתפס ולא הועמד לדין. לעומתם גיא כפרי, גיא כפרי נרצח ב-3 בינואר 2017, המשטרה ידעה את זהותו של הנחשד באותו היום, המשטרה לא השאירה אבן על אבן בשכונת חליסה, באותו היום פענחה את הרצח. המואשם ברצח הסגיר את עצמו ב-5 בינואר 2017, כלומר שלושה ימים אחרי הרצח. ב-10 ביוני 2020 נרצח חליל חליל, הרוצח לא נתפס ולא הועמד לדין. יואב סגלוביץ', לפני כמה חודשים באת אליי ללשכה ואמרת לי שאתה שותף, ואתה חושב שזה נושא חשוב. יחד עם זאת, אמרת לי:

במידה שאתה תוקף את המשטרה בצורה בוטה אני לא יכול להיות שותף. אז תגיד לי, יואב, בבקשה, כשאני קורא את שמות שבעת האנשים שנרצחו בשכונת חליסה בעיר שלי חיפה, שישה ערבים ויהודי אחד והמקרה של היהודי פוענח, ששת המקרים של הערבים לא פוענחו, מה אתה מצפה מאחד כמוני? מה אני יכול להגיד, שהמשטרה משקרת?

את זה כולם יודעים. שהמשטרה גזענית? גם את זה כולם יודעים. מה אתה מצפה ממני לעשות? אני אגיד לך מה אני צריך לעשות. אנחנו הרשימה המשותפת, הנהגת האוכלוסייה הערבית, צריכים לעשות את מה שמתחילים עכשיו בשכונת חליסה. מתחילים לחסום כבישים.

מעודד אותם. אנחנו צריכים להגביר ולהגביר עד שתעלה הנכונות הציבורית ונחסום שוב את כביש 6 ונחסום את צומת איילון. אני תומך בכל רמ"ח אבריי. אין דבר יותר חשוב מחיי בני אדם.

אין דבר יותר חשוב. ומה המשטרה עונה? אולי כך אתה תענה לי, כי עכשיו אתה תשיב לי. מה המשטרה עונה? אומרת לנו שאנחנו לא משתפים פעולה. אז למה כשהנרצח הוא יהודי מצליחים וכשהנרצחים הם ערבים לא מצליחים?

שמישהו יענה. אז אולי הערבים משתפים פעולה כשהנרצח יהודי, אבל כשנרצחים אנשים מבני העם שלהם הם פתאום לא משתפים פעולה? אולי זו הסיבה. איך אפשר לשכנע את עצמכם? איך אתם משכנעים את הילדים שלכם? כשאתם מדברים בבית אתם מצליחים לשכנע? הינה, בשכונה אצלי בחיפה, בעיר שלי, נרצחו שבעה אנשים, שישה ערבים ויהודי אחד, המקרה של היהודי פוענח וששת המקרים של הערבים לא פוענחו.

חייבים להיאבק, אין דרך אחרת. עמיתיי חברי הכנסת, אתמול, לצערי, התבשרנו על אובדנו של איש ענק, פרופ' זאב שטרנהל. דווקא בימים שבהם הפשיזם הפופוליסטי מרים ראש בכל העולם, מהונגריה דרך ישראל ועד ארצות הברית, איבדנו את אחד מגדולי חוקרי הפשיזם של דורנו. ניצול שואה שחווה על בשרו את התוצאות האיומות של הגזענות, שנאה ופשיזם, מגדלור מוסרי שהאיר את הדרך לכל מי שנאבק למען צדק, חירות ושוויון לכולם. אני מתכבד להביא למליאה כמה ממילותיו, בזמן הלווייתו בהר המנוחות כמה קילומטרים מכאן. פרופ' שטרנהל כתב: "הפונקציה של האינטלקטואל היא לשמור על הזכויות האוניברסליות ותפקידו הוא תמיד למתוח ביקורת על הכוח השולט, לפעול נגד השררה ולא לעמוד לצידה. בעלי הכוח לא צריכים עוד כוח, הם זקוקים לביקורת".

הוא עשה זאת בעקביות במשך עשורים, למשל, כשכתב, תשמעו מה שאמר פרופ' שטרנהל: "הכיבוש מונח ביסוד המלחמה עם הפלסטינים, וכל עוד החברה היהודית לא תכיר בזכויות השוות של העם האחר היושב בארץ, היא תמשיך לשקוע עמוק יותר ויותר במציאות קולוניאלית ובאפרטהייד גלוי, הקיימים כבר בשטחים, ובאשליות הרסניות,

שטרנהל צפה את הרגע שאנחנו נמצאים בו כמו נביא זעם, רגע של אשליות הרסניות כמו תוכנית המאה והסיפוח. אני ביקרתי אצלו בבית, אצל פרופ' שטרנהל, ואמרתי לו: אתה הדאגת אותי במאמר שכתבת על הלך הרוח במדינה. בין היתר, דיברנו על הצלחות של אזרחים ערבים, דיברנו על זה שאנחנו, הערבים באוניברסיטאות, הגענו ל-19%; שאנחנו, האזרחים הערבים בטכניון, הגענו ל-23% מהסטודנטים בטכניון, על זה שהסטודנטיות הערביות הגיעו ל-35% מהסטודנטיות בטכניון, על האזרחים הערבים בהייטק, על האזרחים הערבים ברפואה. אז מה ענה לי שטרנהל? תשובה מעניינת ביותר. הוא אמר לי: אתה חושב שהיהודים לא הצליחו באירופה בשנות העשרים והשלושים במאה הקודמת? תשובה חכמה. הוא ענה לי: דווקא הצלחות, דווקא הצלחות בלי שינוי הכיוון הפוליטי במדינה עלולות להתהפך נגדכם. יתחילו להסית נגדכם שאתם תופסים מקומות עבודה, שאתם לא נאמנים. לכן צריכים שני דברים, גם הצלחות אינדיבידואליות, אבל גם שינוי של הכיוון הפוליטי במדינה, גם בשביל לשמר את ההצלחות האינדיבידואליות שלנו. עמיתיי חברי הכנסת, דובר הרבה על סיפוח, ואני שומע, מדברים על המצב הבין-לאומי, על התקפה בין-לאומית נגד המדינה, על החשיבות של שימור רוב יהודי בתוך מדינת ישראל,

אפשר לדבר על כל דבר. אבל יש דבר שהוא מספר אחת למהדרין, וזה זכותו של העם הערבי הפלסטיני. זכותו של העם הערבי הפלסטיני. יש פה עם שיש לו תודעה לאומית, נאבק למען שחרורו, למען החירות שלו, מגיע לו מקום מתחת לשמש לא יותר ולא פחות מכל עם אחר בעולם, זהו האלף-בית של המאבק שלנו, גם בכיבוש, גם בסיפוח. וכך שני העמים יחיו בשלום, יחיו בביטחון, יחיו גם בשגשוג כלכלי, שייטיב עם שני העמים ועם כל האזרחים.

תודה רבה. ישיב השר דוד אמסלם, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפני שאני אענה לחבר הכנסת איימן עודה יש לי איזה ספיח מהאירוע הקודם. אדוני היושב-ראש, מה שקרה עם עפר שלח, היות שזה קרה בערוץ הכנסת, זה אירוע של הכנסת. אני רואה את זה כדבר חמור מאוד. לכן אני מבקש ממך כיושב-ראש הכנסת להקים איזושהי ועדה ולבדוק את האירוע הזה. זה לא דבר שקשור לערוץ 13, שם זה ערוצים מסחריים. זה ערוץ כנסת ממלכתי שלנו פה בכנסת. לא יכול להיות שדבר כזה קורה. זה לא אירוע עיתונאי, אז זה אליך. ועדת חקירה לבחינת כישלון הממשלה בטיפול בקורונה, חבר הכנסת יוראי הרצנו,

בוא תתרגל איזה יום פה, אחרי זה תפריע לי. יוראי, זה לא עובד ככה. הערה אחת, שתיים. חבר הכנסת איימן עודה, קודם כול, אני מסכים איתך במובן הזה של האלימות בחברה הערבית. אתה יודע שאני כיושב-ראש ועדת הפנים ערכתי הרבה דיונים בנושא, אפילו הקמנו איזושהי ועדה פנימית בגלל שאני רואה את זה כדבר חמור מאוד. אני חושב שזאת אחריות של ממשלת ישראל ושל משטרת ישראל, ואני חושב שצריך להקדיש את כל האמצעים הראויים והנחוצים כדי להפסיק את האלימות בחברה הערבית.

יש שם מעשי רצח, דברים שלא מתקבלים על הדעת בשום חברה. כאן אני מסכים איתך באופן מלא, ואני שותף לעניין הזה, וכמובן במה שאני יכול לסייע אני אסייע. אני מעריך את זה. אתם הגשתם הצעת אי-אמון שהנושא שלה זה שהסיפוח והאפרטהייד חייבים ליפול. אתם הגשתם את אותה הצעה לפני שבועיים. בגדול, אתם מגישים את זה כל שבועיים. לכן אני פחות או יותר אענה לכם את אותה תשובה. רבותיי, אנחנו עומדים בפני תוכנית אמריקנית, תוכנית המאה, ראש הממשלה כבר עובד כמה שנים עם האמריקנים על הנושא הזה. אני רואה את מדינת ישראל כעומדת בצומת, אולי בין החשובים מאז קום המדינה. צריך להבין, חבלי המולדת זה לא סיפוח. ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל בזכות היסטורית, אתם הרי מכירים את התנ"ך בוודאי. התנ"ך זה ספר היסטוריה? לא, אמרתי זכות היסטורית. אמרתי, זאת זכות היסטורית. התנ"ך מצביע על

הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל, ולכן,

עם ישראל היום בארץ ישראל כבר למעלה מ-3,000 שנה.

גלינו לאן שגלינו,

הפלא ופלא, כפי שאמרתי לכם בפעם הקודמת, אני מציע לך ללמוד קצת היסטוריה לפני שאתה עולה לדבר. בסדר, אתה יודע הכול. לשמוע, אנחנו גלינו מארצנו, היינו פזורים בכל העולם במשך אלפיים שנה,

גם במדינות ערב. כשקמה מדינת ישראל היה נס גדול מאוד, והיהודים מכל העולם התחילו להתקבץ לארץ ישראל. זאת מולדתם ההיסטורית, וההבטחה האלוקית ניתנה כאן. הרי אתם יודעים את זה, אתם גם מאמינים, אנחנו כולנו מאמינים באותו אל, ואתם מבינים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, ליהודים, את ארץ ישראל,

אני מבטיח לך שכשהוא ידבר איתי,

אתם זוכרים ואתם יודעים שעם ישראל היה כאן עוד לפני שהאסלאם בכלל בא לעולם. אדון אמסלם עבר עליך משהו? אם כן, אני חושב שיש פה לא רחוק מחלקה שצריך להתאשפז בה. למה אתה מפריע? חברי הכנסת, נא לאפשר לשר להשלים את דבריו. כאילו, דתי, אתה מבצע את המדיניות הזאת,

אני אומר דבר מאוד פשוט, עם ישראל בארץ ישראל זה מההבטחה האלוקית. הרי אין מחלוקת על העובדות. עם ישראל התחיל להתקבץ, הפלסטינים היו כאן?

אני אומר, כרגע זאת מדינה,

אמרתי שעם ישראל היה פה בארץ ישראל כבר מקדמת דנא, אנחנו נמצאים כאן בארץ למעלה מ-3,000 שנה, ולכן אנחנו גלינו מארצנו וחזרנו, ברוך השם, מה שנקרא, היהודים התפללו,

כל יום אנחנו מתפללים בתפילה "קבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ".

בינתיים שיעור בדת קיבלנו, אפשר לקבל תשובות? אני רק מסביר לכם כרגע מה העומק, מאיפה זה בא. לכן אנחנו לא רואים בארץ ישראל, לא מספחים חלקים בארץ ישראל. אתה מספח משהו שלא שייך אליך. לכן ארץ ישראל, החוק הבין-לאומי אומר את זה. כולה, דרך אגב, שייכת לעם ישראל, ולכן על זה אין מחלוקת. אני מתגורר,

בסדר, אני אומר מבחינתי. אני עונה על זה עכשיו.

אני אומר את העמדה שלי. אתה אומר שאין מחלוקת. לכן אני אומר, אני מתגורר, הם מפריעים לי. חברי הכנסת, חבריי חברי הכנסת מהרשימה המשותפת, נא לאפשר לשר להשלים את דבריו. זאת בקשה מהחבר שלכם. התוכנית באה לומר שאנחנו רוצים להחיל את החוק הישראלי בשלב ראשון, כרגע בוודאי ובוודאי על היישובים היהודיים שנמצאים ביהודה ושומרון. דרך אגב, אני מתגורר במעלה אדומים, אני רוצה לספר לכם, ואני אזרח סוג ב'. אתם, יש לכם זכויות. אתם, החוק הישראלי חל לגביכם, עליי, לצערי הרב לא. אז לכן אני שמח מאוד להיות בדיוק כמוכם, אותן חובות, אותן זכויות, אותו הכול.

וזאת כל המטרה של כל, יש זכות?

לכן זאת היא המטרה של החלת החוק הישראלי. יש כאן הזדמנות שלא הייתה מאז קום המדינה להחיל את הריבונות באופן מושכל, בהסכמה אמריקנית, כצעד מדיני, כצעד ריבוני של מדינת ישראל ביהודה ושומרון. זאת הזדמנות גדולה, אנחנו לא ניתן לה לחלוף. זאת הזדמנות היסטורית, של שינוי כיוון היסטורי. תמיד אנחנו היינו מציעים לפלסטינים, והם לא מציעים כלום.

בסופו של דבר, אנחנו צריכים בעצם לשנות את הסיסטמה,

מאות אלפי מתיישבים יהודים יישארו ביהודה ושומרון ויחול עליהם החוק הישראלי, כפי שאמרתי, בדיוק כמו שחל על כל אחד ואחד מכם, שאתם צועקים פה, בדיוק. אתם מדברים על האפרטהייד. אני צבטתי את עצמי כדי להאמין שאתם אומרים את זה. הרי בכל מדינת ישראל, כולל היישובים היהודיים ביהודה ושומרון, כולל אצלי בבית, כל פלסטיני ערבי שמסתובב יכול להסתובב והכול בשקט, אף אחד לא תוקף אותו, אף אחד לא עושה לו כלום. אתם ראיתם איזה יהודי, אתם ראיתם איזה יהודי מסתובב ברמאללה? אתם ראיתם איזה יהודי מסתובב בג'נין? אתם יודעים, אם בטעות הוא ייכנס לשם, מה יעשו לו? אתם לא מתביישים? איזה אפרטהייד? הרי הפלסטינים נוסעים בכל הכבישים, אתם נוסעים איפה שאתם רוצים. איזה יהודי נכנס ליישובים שלכם? אמרתי, גם אם הוא טועה, חס ושלום, צריך לחלץ אותו בכוח צה"לי. אתם מדברים על אפרטהייד? חוצפנים. לכן אני מבקש לדחות את ההצעה.

תודה לכבוד השר. אל תקראו לזה סיפוח, כי זה אפרטהייד. תודה לכבוד השר דוד אמסלם. אנחנו נעבור לדיון. נתחיל עם חבר הכנסת יואב סגלוביץ', שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שחיתות בהגדרה הרחבה שלה היא קבלת החלטה בלתי עניינית מתוך שיקול זר. מעולם לא היה ברור יותר כיצד שחיתות פוגעת בביטחון הלאומי מאשר תיק הצוללות והשחיתות העמוקה שהתגלתה סביבו. האם התקבלו החלטות ענייניות בכל מה שקשור לביטחון הלאומי לגבי הוצאות אדירות, סכומי עתק? לגבי הסודות והסודות שמדברים שאפפו את העניין הזה? גזירת קופונים, אם היו, וכנראה היו? שיקולים זרים בקבלת ההחלטות באזורים שונים בתוך מערכת הביטחון? והסוד הגדול, מה הוא הסוד הגדול? צ'ייני אליעזר מרום, מפקד חיל הים, אבריאל בר-יוסף, מועמדו של ראש הממשלה לראש המל"ל וממלא מקומו, דוד שרן, ראש לשכתו של ראש הממשלה בזמנו, עו"ד שמרון, עורך דינו הפרטי, בן דודו, עורך הדין הפוליטי שלו, שעושה הסכמים קואליציוניים, כולם נמצאים, לא אחר כבוד כרגע, בהמלצת הפרקליטות לכתב אישום מדצמבר 2019. ובחזקת חפות. הכול סביבו ובסביבותיו של ראש הממשלה. בביצה הזאת אין נרקיסים. סיפור המניות שרכש נתניהו ב-2007 ומכר ברווח בלתי סביר ב-2010 התגלה בדרך מקרה. איך הגיע? כי הוא ביקש מוועדת ההיתרים, ואז עלה שמו של מיליקובסקי.

עוד בן משפחה, עוד בן דוד רחוק, שמעורב עד צוואר אבל עדיין לא נחקר, כי היועץ המשפטי כבר תקופה ארוכה עדיין לא קיבל החלטה מה לעשות בדבר הזה. ההתיישנות נגמרת בנובמבר שנה זו, ועדיין ממתינים. האם מישהו בדק לגבי הצוללות? מישהו חקר מה קרה שם במישור המדינתי? אני כרגע לא מדבר על חקירה פלילית. כיצד מתנהלת המדינה, מי מחליט, איך מחליט, מדוע מחליטים מה שמחליטים, איזו עבודת מטה עושים, איזן עבודת מטה מחביאים ומצניעים, איך מתקבלות החלטות? אנחנו שומעים המון על הקבינט, איפה הקבינט? בכירי מערכת הביטחון אומרים שמדובר בהליך בלתי תקין,

ובלתי ראוי.

שקט הס. ועדת חקירה ממלכתית, מה פתאום. ועדת בדיקה ממשלתית, מה פתאום.

יש סוד גדול. רק איש אחד יודע, הוא לא מגלה אותו לאיש. מדינה של איש אחד. לאיש הזה קוראים בנימין נתניהו. סוד שמסביר מדוע נתן נתניהו אישור למכור צוללות התקפיות למצרים ללא יידוע שר הביטחון והרמטכ"ל.

אתה היית רמטכ"ל. נתניהו אומר שיש סוד עצום, הוא אוהב להשתמש בזה, סוד כביר, והיועץ המשפטי יודע. את זה הוא אמר בטלוויזיה, ראש הממשלה, שיש סוד. 12 שעות לאחר מכן עולה היועץ המשפטי ואומר: לא יודע אם יש סוד, אני לא יודע על איזה סוד מדבר ראש הממשלה. אז איזה סוד אדוני ראש הממשלה מסתיר משר ביטחון ורמטכ"ל? הרי הם צריכים ויש להם אחריות לארגן את הצבא מפני איום אפשרי. הסוד היחיד הוא שאין סוד. יש שקר, בדיה והטעיה. לשקר זה לא עבירה פלילית. לשקר בנושא ביטחוני זו הפקרות אך זה לא עבירה פלילית. להסתיר מידע, עבירה פלילית?

והשקר הוא הסוד.

אתה שר הביטחון היום, לך שיקרו בנושאים ביטחוניים כשהיית רמטכ"ל. מה אתה עושה היום על מנת לבדוק שתהליכים לא תקינים לא חוזרים על עצמם? פעל ועשה את מה שבתחום סמכותך בוועדת בדיקה ממשלתית. ואם לא תעשה כן, אתה תהיה שותף לטיוח. לא על כל דבר אפשר לשים מכסה. הסיר נמצא אצלך והוא מבעבע. אם לא תפעל תגלה כי לא לעולם חוסן, גם לא חוסן לישראל.

תודה לחבר הכנסת סגלוביץ'. מטעם הרשימה המשותפת, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה.

אדוני היושב-ראש,

פעם ראשונה שאני נואם ואתה היושב-ראש. בהצלחה כמובן.

חבריי חברי הכנסת, יש הרבה מאוד סיבות להפיל את הממשלה הזאת. אני הכנתי נאום כתוב, אבל אחרי ששמעתי את השר אמסלם אני שיניתי את דעתי ואני אדבר דברים אחרים.

אמסלם הזכיר לי סיפור יפה.

באינתיפאדה השנייה, הובלתי קבוצה של עיתונאים צעירים מארצות הברית, יהודים, לסיור בשטחים הכבושים. הגענו לאחד הכפרים וישבנו עם המוח'תאר, האיש המבוגר, ואז אחר הצעירים שאל אותו: תגיד, המתנחלים האלה שם, ההתנחלויות האלה, קיימות הרבה זמן? הוא אומר לו: כן, כמה שנים טובות. אז ההוא אומר: אולי תסתדרו, הם היו בטח אלפי שנים לפניכם וחזרו עכשיו. אז הזקן, מה אומר לו? הוא אומר לו: נכון שאצלכם בתנ"ך כתוב שאלוהים ציווה על אדם וחוה שיתחתנו ביחד? הוא אמר לו: כן. אמר: כאן עשינו להם את החתונה, אנחנו היינו פה קודם. אני חושב שהטיעון הזה של לפני אלפי שנים הוא לא נייר עמדה ולא מדיניות שאפשר להישען עליהם כדי לכבוש וכדי לספח שטחים. העניין הוא פשוט: צריך להגיע לפתרון. ולא הייתי אומר פתרון צודק,

להגיע לפתרון שיבטיח את זכות ההגדרה העצמית לעם הפלסטיני, שנמצא תחת כיבוש מאז 67', על ידי הקמת המדינה העצמאית שלו. ירושלים המערבית, בירת ישראל, והמזרחית, בירת פלסטין. פתרון צודק, פתרון מקובל וצודק, שמכיר בזכות השיבה של כל הפליטים. לא ייתכן מצב שכל צעיר או צעירה יהודיים עכשיו בעולם, יש להם זכות להגיע לארץ הזאת, בזמן שפליטים שנולדו כאן וחיים כמה קילומטרים מעבר ליישובים שלהם, גם בתוך ישראל וגם מחוץ לישראל, אסור להם לחזור לכפריהם ולעריהם. זה מחייב אומץ, ולישראל אין האומץ לעשות שלום.

יש לי חשד שנתניהו בכלל משתמש בכל הסיפורים האלה, גם של הקורונה וגם של הסיפוח, כדי להשכיח מכולנו את ההסתבכויות המשפטיות שלו. נתניהו משחק איתנו כאילו מחבואים, כל פעם ממציא משהו חדש. אבל הסיפור של הסיפוח כנראה הוא סיפור אידיאולוגי בימין הקיצוני. תזכרו שכל העולם, כולל העולם הערבי, מדינות שכנות לישראל, כולל מדינות אירופה, כולל האו"ם, כולם מתנגדים לגנבת הקרקעות הפלסטיניות, מה שאתם קוראים החלת הריבונות. זה סיפוח של שטחים ששייכים לעם אחר. הגיע הזמן לגמור עם זה.

תודה לחבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. יעלה ויבוא חבר הכנסת משה

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מדברים על אי-אמון, אני דווקא הייתי רוצה לדבר על משהו אחר שמאוד כואב, אדוני השר, שגם נמצא איתנו: איך ייתכן שאנחנו, במדינה יהודית, מדינה שאנחנו שומרים בה על הערכים של העולם שלנו, העולם התורני, העולם היהודי, ויש לנו בכל אופן מורשת, מסורת מכובדת שליוותה אותנו אלפי שנים, כאן, במקום הזה, בתאגיד השידור הממלכתי, אדוני השר דיבר על סוג של ערוץ, אני מדבר על ערוץ אחר, בשידור הממלכתי שממומן מכספי משלם המיסים הישראלי מבזים את קודשי ישראל. מבזים שם את האנשים היקרים לנו ביותר, אם זה הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו,

שרבבות יהודים מגיעים כל שנה להילולה שלו. מצאו להם שם בתאגיד, סוג של לחמוד לצון על חשבון אנשים שקדושים לנו, אנשים שאנחנו יודעים כמה בחייהם אלפי ניסים הם עשו, ובמותם עוד יותר, צדיקים גדולים במותם יותר מבחייהם. הם מרשים להם שם בתאגיד השידור לבוא ולדבר, לנבל את הפה כלפי אנשים כאלה, גדולי האומה. אבל מי שחשב שזה נגמר בזה, טעה. כי אדם שבעצם מתחיל בעבירה, ממשיך הלאה. היעד הבא שלהם היה הרמב"ם הקדוש.

שחיבר את "הי"ד החזקה"; הרמב"ם, שהיה רופא של המלך במצרים, הרמב"ם, שרוב הספרים שלנו מבוססים עליו, הן בהלכה הן בדעות, גם אליו הגיעו תאגיד השידור. עד לאיפה הם ירדו, לרמה כזאת, לבזות את גדולי האומה שלנו? ואנחנו לא נמצאים בחו"ל, אנחנו נמצאים בארץ, במדינה שלנו, במדינה היהודית. רבותיי, יש דברים שלא צוחקים עליהם. עוד לא ראיתי בן אדם שצוחקים על אבא שלו ועל אימא שלו והוא עוד הולך ומשלם כסף על זה. לא ייתכן שאנחנו משלמים מיסים ואחרי זה באותו תאגיד שידור יבואו ויבזו אותם. חז"ל אמרו על מי שמבזה גדולי ישראל: היו זהירים בגחלתם, שעקיצתם עקיצת עקרב, לחישתם לחישת שרף. איך אדם לוקח אחריות כזו, לצחוק על אלה שהם גדולי האומה, על משה רבנו, על אהרון? איך מגיעים לרמה כזאת? חילול השם גדול. חייבים לעשות מחאה, וזה מה שאנחנו עושים, ואני עושה את זה בשם כולם. אולי ישוב חרון אף ה'. אבל זה כנראה מצטרף גם כן לדברים אחרים שקורים בתאגיד השידור, ובזה אני מסיים. היום אנחנו מתבשרים שרוצים לפטר את הכתב אורי רווח, חובש הכיפה, שהוא ימשיך הלאה להיות מפוטר ויצטרף לשורה של ליבסקינד וסג"ל, דוד חכם, משה זמיר ועוד כאלה. כנראה שבתאגיד מדירים את כל חובשי הכיפה, שלא יתקלקלו מהתוכניות הבזויות שלהם.

תודה, חבר הכנסת משה אבוטבול. יעלה ויבוא חבר הכנסת אורי מקלב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני גם מברך אותך, זו פעם ראשונה שאני עולה לדוכן כשאתה משמש בתפקיד סגן יושב-ראש הכנסת. הרבה הרבה הצלחה בהובלה ובהולכת הישיבות כאן באופן רגוע.

כמו שאתה נראה, אתה משרה אווירה נינוחה, וזה משפיע מאוד, ואני אומר את זה מניסיון. הייתי פעם סגן יושב-ראש הכנסת. לחלק האישי שלך יש הרבה השפעה בניהול המליאה. תודה לך. מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת,

קראת קריאת ביניים, אבל היום מתחת למסכה קשה לדעת מה באמת אמרת. אבל אם התכוונת להגיד,

לגבי מה שרציתי לפתוח בפתח דבריי, וכך אני משער לעצמי, נראה לי שאוכל באמת להגיב לך על אותה קריאת ביניים. אני רוצה להגיד לכם שמנהלת הסיעה, שנמצאת פה, הודיעה לי היום שהיום התור שלי לעלות בדיון הסיעתי על האי-אמון, ובגלל טרדה כזו או אחרת חשבתי שאדחה את זה לפעם הבאה. מזכירת הכנסת ודאי תזכיר לנו, היא יודעת את זה היטב, היא אמרה והודיעה לי: חבר הכנסת מקלב, בשבוע הבא אתה לא תוכל לדבר. אם אתה הולך להחיל את הנורבגי כסגן שר, אתה לא תוכל לדבר בדיון הסיעתי. אז אני באמת הולך לעשות את זה, ממש מכאן ישירות. בשעה 17:00 קבעתי עם היושב-ראש שאני מגיש לו את ההתפטרות שלי לפי סעיף, לכאורה,

במסגרת הזו. אבל באמת כאן אני רוצה להגיד לכם, חבל לנו

תודה רבה. אבל אני לא מרגיש שאני מתנתק. האמת, אין זמן להכיל את הרגשות. אני לא יודע להכיל את הרגשות, במיוחד בתקופה הזו. עשיתי חשבון וראיתי שאני אולי מה-20 הכי ותיקים פה בבניין. מה זה אומר עליי?

מסוף הכנסת השבע-עשרה, עשינו חשבון שלא הרבה נשארו מאותה התקופה. אבל אני כן יודע את החשיבות של עבודת הכנסת,

חברת הכנסת זנדברג. יש חשיבות מיוחדת, אולי הדימוי שלה הוא לא נכון. לא פעם יצא לנו לדבר על כך שאולי מבחוץ נראה שיש פה חופשים ויש פה פגרות רבות, מי שנכנס לפה בשבוע הראשון אולי מרגיש שיש לו זמן, אבל אחרי זה זה נאבד לו. הוא מאבד בכלל את תחושת הזמן בכלל. ככל שהציבור גדל אז כך גם המשימות. אני אומר את זה בפרט לסיעות הקטנות שמייצגות ציבור שיש לו צרכים מיוחדים. הסטנדרט לא עונה. אני כמייצג מפלגה חרדית, ואתה כמייצג מפלגה ערבית, אתה יודע שמה שנכון לכולם לא נכון כלפי הציבור שלך, ויש לך כל הזמן צורך לפעול, לייצג, לקדם, לדאוג, ועם זה קמים כל בוקר. זה נראה כמו שעברו 12 שנה ביעף. זה לא נאום פרידה, אנחנו ממשיכים, יש הרבה ממשקים. אבל אני רוצה לחזק אתכם, חברי הכנסת. אתם עושים כאן עבודה מיוחדת, ואני מכיר את זה מקרוב. יש כאן מסירות רבה.

זו גם בחירה מהצד שלך, עם איזו החלטה אתה קם בבוקר. אם קמת בתחושת שליחות, שאתה נמצא פה ושהכנסת קמה בשביל בוחריה ולא בשביל נבחריה, אז ההסתכלות היא אחרת לגמרי וכל ההרגשה היא אחרת, החשיבות היא אחרת, השליחות היא אחרת, האחריות היא אחרת, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. מי שבא בעקבות המימוש שלי של החוק הנורבגי בעוד 48 שעות זה חבר הכנסת אליהו ברוכי. הבוקר הוא התקשר אליי, על הבוקר. בלילה הוא קיבל את ההודעה הזו, זה בא אליו די בהפתעה, רק אתמול בלילה. התאפשר לממש את זה רק עכשיו. הוא אמר לי: קמתי בבוקר ויש לי הרגשה שאני לוקח ממך כליה.

עם הכנסת הוא מרגיש שהוא לוקח, זה באמת נכון. אני מאחל לכולם את ההרגשה הזו. אתה נמצא, ובמשך השנים אתה מרגיש שזה חלק מהאישיות שלך, חלק מהמהות שלך. זאת ההרגשה בתרומה, אנחנו עושים את זה ברצון. אין ספק שלכנסת עצמה, וליציבות הכנסת, וכדי שנוכל להתרכז בעבודה השוטפת בוועדות, בחקיקה, בפעילות השוטפת שיש לכנסת, בלי הרעשים החיצוניים שיש פה,

ונכונה לנו עבודה מאוד מאוד חשובה ואחראית. אם ירצה השם, אנחנו לא יוצאים. הממשקים יהיו, במסגרת התפקיד שלי יוטלו עליי ומוטלים עליי. קיבלתי גם משרת התחבורה חלק מהתפקידים, היה גם הקשר בין הכנסת למשרד. כפי שידוע,

כמעט אין שבוע שלמשרד התחבורה אין שאילתה או הצעה לסדר-היום ודברים כלליים. בהזדמנות זו, באמת תודה רבה לכל המסייעים ולכל השותפים. אבל אנחנו נמשיך את העבודה ואת הממשקים השוטפים. אמרתי את זה בהתחלה ואני גם אומר עכשיו, אני פנוי לכל קריאה, לכל פנייה, כדי שנוכל להמשיך הלאה בעבודה המשותפת האמיתית שיש בבניין הזה שלא תמיד יודעים עליה. אנחנו יודעים שכל יושבי הכיסאות פה וגם למעלה, באופן אמיתי העבודה המשותפת היא הרבה יותר מהעבודה, חס וחלילה, המפורדת והמפוצלת.

תודה לחבר הכנסת אורי מקלב. בהצלחה בתפקידך כסגן שר. עכשיו תורו של חבר הכנסת עודד פורר.

תודה, אדוני. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר דודי אמסלם, אני רוצה אולי לספר לך משהו קצת אישי, גם כן, במקרה הזה, אולי גם השר אשכנזי ישמע את העניין האישי. אף פעם לא קרה לי שכל כך הרבה דברים שלא רציתי שיקרו לי,

לא רצה אאודי 8A ושיירה, והוא לא רוצה מעון, והוא לא רוצה חשבון הוצאות פתוח, והוא לא רוצה העלאה בשכר, והוא לא רוצה לשכה נוספת, אבל איכשהו הכול קורה לו. ממש יד אלוקים. אני אגיד כאן משהו. אם הוא לא היה רוצה, חברות וחברים, הוא היה מפעיל, וזו הזדמנות מצוינת שלו להראות את זכות הווטו שיש לו בהסכם הקואליציוני. הוא פשוט היה מפעיל אותה ועוצר את הפארסה הזו של הנהנתנות הזו שכל-כולה לכיסם האישי של גנץ ונתניהו. ולגבי ראש הממשלה נתניהו, אני חייב לשאול. מר נתניהו, מה חסר לך, מה עוד תבקש? כמה אפשר להמציא כבר עוד תשלומים ועוד הוצאות שאתה יכול להשית על הציבור, שאתה יכול להשית על מי שלקח החודש הלוואה כדי לשלם את המע"מ או הארנונה או החשבון לביטוח לאומי? כי אנחנו נמצאים בתקופה שבה עצמאיות ועצמאים לא יודעים איך יוכלו לקנות אוכל לילדים שלהם, הם לא יודעים איך יקנו עוף וחלה לשבת, ואתה, נתניהו, עסוק בלמצוא את הדרך להכניס את היד לתוך הכיס שלהם, לכיס של מי שפוטר מעבודתו, של מי שהעסק שלו עומד בפני סגירה, רק כדי לממן לבני משפחתך רכב צמוד? רק כדי שהעצמאית והמפוטרת ישלמו את שיפוץ הבריכה והמקלחת בביתך הפרטי שבקיסריה? אני אומר לכם, גנץ ונתניהו, נתניהו וגנץ, מצליחים לייצר כאן סוג חדש של ניתוק. ניתוק כזה, אדוני, לא נראה כאן מעולם. אתם אומרים שאתם התנגדתם ואתם מתנגדים לחקיקה פרסונלית?

מה יותר פרסונלי מלהעביר חוק שיאפשר לך,

להעלות את המשכורת שלך בכמעט 10,000 שקל? מה יותר פרסונלי מלדאוג לעצמך, נתניהו,

כי אתה הכנסת את היד לכיס של הציבור והשַׁתָּ את ההוצאות הפרטיות שלך לאורך שנים, ועכשיו אתה אפילו לא מוכן שייראו בזה כהכנסה, כאילו מדובר בתורת משה מסיני שאנחנו נממן את כל הנהנתנות הזו שלך ושל בני ביתך, את כלכלת בני הבית. על זה נאמר, חברים, מהמקפצה. אז נתניהו וגנץ, גנץ ונתניהו, יש שתי מילים לומר לכם: מנותקים, נמאסתם. תודה, חבר הכנסת עודד פורר. יעלה ויבוא חבר הכנסת נפתלי בנט.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. לפני חמש דקות חזרתי מפגישה עם פועלי התרבות, סאונדמנים, אנשי תאורה. 100,000 אנשים שעובדים, אנשים נורמטיביים,

בחור שגר בלוד, הבן שלו עומד להתחתן. הוא אומר לי,

אין לי איך לחתן את הבן,

והבן שלו אמר לו: אבא, אנחנו נתחתן ברבנות, אני רוצה שאתה תיקח את כל הכסף. בחור בן 50, תמיד עבד, תמיד שילם מיסים, תמיד שירת את המדינה, עשה מה שצריך. והוא לבד. הוא הופקר. הוא קיבל הוראה מהמדינה לסגור את העסק, זו לא בחירה, הוא קיבל פקודה בתקנה לשעת חירום ממדינת ישראל: תסגור את העסק. מה הוא אמור לעשות?

גם עובדת תרבות, לבת שלה הייתה בת-מצווה.

בואי נפתח את קופת החסכונות, אני רוצה לממן אתכם. ילדה בת 14 לא אמורה לממן את אבא ואת אימא. אלה אנשים טובים, הם לא עצלנים. משה הראה לי ווטסאפ של הבת שלו, בת 11, שיוצאת עם החברות שלה לאכול. היא שואלת אותו: אבא, אני יכולה לצאת? הוא שואל: כמה זה יעלה? היא אומרת: 35 שקלים, והוא בוכה, אדם מבוגר בוכה מול העיניים שלי: אמרתי לה לא,

תקשיבו, פוליטיקאים נכבדים, תקשיב, ראש הממשלה, ראשי הממשלה, תקשיבו ותקשיבו טוב. לא פרנסה, לא מעניין. לא רוצה לשמוע יותר את הסיפורים שלכם על המעון הראשון והמעון השני, על ההכנסות רטרואקטיבית. באמת, דודי, אתה איש עם לב גדול, מה קרה לכם? מה, נהיה לכם לב מאבן? במה אתם מתעסקים? לא מעניין אותי יותר לשמוע את הביקורת על התקשורת והביקורת פה, לא מעניין. לא פרנסה, לא מעניין. תתעסקו רק בפרנסה של אזרחי ישראל. מה סגרתם את המלוניות? אתם יודעים שאת המלוניות שפתחנו הממשלה סגרה, היא שולחת את האנשים הביתה לבידוד ביתי להדביק את כל המשפחה בגלל איזו אוזלת יד. לא פרנסה, לא מעניין. תתחילו להתעורר. יש לכם מיליון אנשים בחוץ, רעבים, שאומרים לילדים שלהם אל תלכו לאכול, שהילדים שלהם,

גם אתה, אתה מפחיד את הילדים למעלה. לא פרנסה, לא מעניין. אני לא רוצה לשמוע על החזרי מס. לא רוצה לשמוע על האאודי. לא פרנסה, לא מעניין.

תודה, חבר הכנסת נפתלי בנט. תעלה ותבוא חברת הכנסת תמר זנדברג. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: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 התש"ף 2020, שהחזירה הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידת אדמה,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 הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

חברת הכנסת תמר זנדברג, שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברים, בעוד 15 דקות בדיוק,

בהר המנוחות בירושלים, יובא למנוחות פרופ' זאב שטרנהל, זיכרונו לברכה, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות לשלוח תנחומים למשפחה ולתלמידיו ועמיתיו הרבים מאוד בארץ ובעולם.

אחרי שנודע דבר פטירתו, אני קראתי את הביוגרפיה האישית של פרופ' שטרנהל, וראיתי איך לנגד עיניי עולם המחקר האקדמי שלו, העולם הציבורי שלו, שבו הוא הזהיר מפני קריסת הדמוקרטיה, קשור באופן כל כך הדוק לחוויה האישית שלו כילד אל מול משטרים פשיסטיים ודיקטטוריים ורצחניים באירופה של המאה ה-20. פרופ' שטרנהל הזהיר, יש שדיברו, ואפילו בביקורת, על זיהוי תהליכים, יש את המושג הזה "אסור להשוות"; כשקוראים את הגותו של פרופ' שטרנהל וקוראים את הביוגרפיה האישית שלו, הדברים קורמים עור וגידים לנגד עינינו, כיצד השלבים בקריסת הדמוקרטיה, הם לא ייחודיים למדינה כזו או אחרת, הם יכולים לקרות בכל מקום ובכל רגע בהיסטוריה. והציווי של פרופ' שטרנהל כיהודי, כציוני, כליברל, כדמוקרט, כאינטלקטואל וכאוהב אדם היה תמרור אזהרה חריף ואדום אל מול עיניה של החברה הישראלית בימים אלה. צוואתו היא מדינה חזקה, בטוחה, ליברלית, דמוקרטית, שוחרת שלום, בוודאי לא כובשת ולא מספחת, והלוואי שנגשים את הדברים האלה. יהי זכרו ברוך. בדקה שנותרה לי אני רוצה להתייחס לדיון ועדת הכספים שיהיה מחר. דיבר כאן חבר הכנסת פורר קודם. תראו, יש לנו ראש ממשלה שמתמחה בסחיטה. הוא מואשם כבר בכתב אישום בשוחד, חבר הכנסת אמסלם, אישום פלילי בשוחד. מחר הוא הולך לנסות לסחוט עוד את תקציב המדינה בהטבות מס רטרואקטיביות, עשר שנים אחורה, על הבית הפרטי שלו. לא שום דבר שקשור לתפקודו כראש ממשלה או משהו מן הסוג הזה. על זה אפשר להגיד שכשראש ממשלה מתמחה כל כך בסחיטה, מה הפלא שהוא מקיף את עצמו בכל כך הרבה סמרטוטים, עושי דברו. חלק מהסמרטוטים האלה, בהם ראש ממשלה חליפי, אמר כאן חבר הכנסת פורר: הכול קורה לו, שום דבר הוא לא רוצה ולא בוחר בעצמו, ששימו לב, הודיע אתמול שהוא מוותר על המעון הרשמי, אבל החוק עדיין מגיע מחר. אז יש לי שאלה או בקשה מבני גנץ: יש לך עד מחר בשעה 13:00,

או 13:30, כשוועדת הכספים תתכנס, תודיע שאתה מושך את החוק הזה, לא מוותר במעשה כביכול אצילי אבל בעצם החוק יעבור ואתה מצביע בעד. אם אתה לא רוצה את המעון ואם ראש הממשלה לא צריך את הטבות המס, תודיעו שאתם מושכים את החוק ומעבירים את הכסף לאנשי עולם התרבות, לעצמאים, למיליון המובטלים, לקשישים, לכל מי שצריך את הכסף בזמן הזה. ותרו על החוק.

תודה, חברת הכנסת תמר זנדברג. השר דוד אמסלם מסכם את הדיון. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי בהתאם לסעיף 89(א) לתקנון הכנסת החליטה הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה לחדש את דיוניה בהצעת חוק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

התש"ף 2020, שמספרה מ/1324. תודה.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני קודם כול רוצה לענות למה שאמר חבר הכנסת עודד פורר לגבי הטבות המס של ראש הממשלה. אני רוצה להסביר על מה מדובר. הרי ראש הממשלה נוסע ברכב שהוא רכב משוריין, רכב שהעלות שלו, בגלל האבטחה, היא עלות גבוהה מאוד למדינת ישראל.

אני מניח שרוב מנהיגי העולם נוסעים ברכבים מהסוג הזה.

פי בעצם רשויות המס או על פי החוק, חוק מס הכנסה, יש מה שנקרא זקיפת רכב, וזקיפת רכב, שווי רכב, היא לפי שווי עלות הרכב. ואכן ראש הממשלה מצא את עצמו משלם עבור זקיפת הרכב שלו סכומים אסטרונומיים. דרך אגב, או-טו-טו והוא היה כמעט צריך להביא מהבית כסף. לא רק שהוא לא היה מקבל משכורת עוד מעט, הוא היה צריך עוד להביא מהבית כסף כדי לממן את הרכב המשוריין. הוא לא מבקש את זה. אלה דרישות של מערכת הביטחון. צריך להבין, ראש ממשלה במדינת ישראל מרוויח משהו, סדר גודל של כמעט 50,000 ומשהו שקלים בחודש. אני מניח שלבנק נכנסים לו אולי 20,000 שקל. אם הוא היה עושה את זה פר שעות העבודה שלו, לדעתי הוא לא היה מקבל אפילו שכר מינימום.

מבחינתי ראש הממשלה הוא בן אדם שמתנדב במדינת ישראל. השכר זה לא הנושא. עכשיו החוק אומר, זה החוק, שמעונו של ראש הממשלה, גם המעון הרשמי וגם המעון הפרטי, ממומנים על ידי מדינת ישראל. בוודאי שהמעון הפרטי שלו גם מתוחזק על ידי המדינה.

זה לשון החוק. מה שקרה הוא שרשויות המס התעוררו להן לפני שלוש שנים או ארבע שנים, כאילו עכשיו הקימו את המדינה, אדוני היושב-ראש, כאילו לא היו לנו 70 שנה ראשי ממשלה, הם לא גרו בבתים, הם גרו באוהלים, היה להם איזה אוהל שהם קיפלו אותו, באו למעון, וחזרו אחרי זה לאוהל. פתאום לפני שלוש שנים צץ לו איזה מישהו ואמר: רק שנייה, צריך לעשות זקיפת הכנסה פה. ואז פתאום ראש הממשלה, מקבל חשבון, של מאות אלפי שקלים שהוא אמור להשיב למדינת ישראל. דרך אגב, אני מניח שזה כמעט חצי מהמשכורת שהוא קיבל כל התקופה. אתם מבינים את האבסורד? מה שעשינו ב-2018, זה בא לוועדת הכספים ושם הוחלט להשוות את תנאיו של ראש הממשלה לתנאי נשיא המדינה. עכשיו, חשבתי שבאותה נקודת זמן יבינו אותם אנשים שקיבלו את ההחלטה, אדוני היושב-ראש, שנפלה פה איזושהי טעות מבחינתם, ושיש להם הזדמנות גם לתקן את זה.

לקחו את הדקדוק ואמרו: מ-2018, שבע שנים אחורה, תובעים אותו רטרואקטיבית, אחורה.

לפעמים אני אומר: חלם, פשוט לא יאומן כי יסופר. עכשיו, ראש הממשלה לא ביקש דבר וחצי דבר. והאופוזיציה באופן, היא יודעת את האמת, אלה בדיוק השקרים שלהם כמעט על בסיס יומי, ובוודאי בתקופה הזאת. ראש הממשלה לא אמור לקבל שקל. אבל בראש הממשלה צריך לנהוג כמו בכל ראש ממשלה במדינת ישראל מאז קום המדינה ועד היום, ובדיוק כמו שנוהגים בנשיא המדינה. וזה היה כל האירוע. אבל כמובן אף אחד לא יספר את האמת, בגלל שהאמת לא חשובה. חבר הכנסת שטרן, חבר הכנסת שטרן,

טוב שבאת, כי השר אמסלם לטעמי זקוק עכשיו לעזרה. זה הזמן.

זה הזמן להמטיר שאלות. בדיוק.

אני רוצה לענות, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. אני מקווה שאני אומר,

אני מקווה שאני מבטא את זה נכון. עסאקלה. עסאקלה. עסאקלה. דרך אגב, היושב-ראש התאמן על השמות. הוא צריך, בגלל שהוא צריך להגות אותם נכון. הוא התייחס להצעת האי-אמון קודם, והוא בעצם אמר שצריך להחזיר את כל הפליטים הפלסטינים למדינת ישראל. דרך אגב, זה בדיוק חיסולה של מדינת ישראל. את זה אתם מבינים לבד. ולכן בוודאי שאנחנו לא נסכים לכך, ולדעתי כמעט אף מפלגה ציונית לא תסכים לכך. סוגיית הפליטים היא מחוץ למשחק בכלל. ואם מישהו רוצה לחסל את מדינת ישראל, אז זו הדרך. דרך אגב, לכן יש את חוק השבות. חוק השבות בעצם אומר: מדינת ישראל זו מדינת היהודים, ולכן כל יהודי בעולם זכאי להגיע למדינת ישראל בלי לבקש הרבה אישורים. זו מדינה שלו. ולכן זאת המדינה היחידה בעולם, קטנה מאוד,

חבר הכנסת עסאקלה. קטנה. אין לנו פה הרבה מדינות. משהו קטן מאוד של היהודים בכל הגלובוס. יש איזה משהו קטן ששייך לעם היהודי. קטן. ולכן לא יהיה מצב שמדינת ישראל, שכל ראש ממשלה יאפשר בכלל להחזיר פליטים לתוך מדינת ישראל. כפי שאמרתי, המשמעות היא בעצם חיסול מדינת ישראל. אתה גם אמרת שאנחנו בעצם גונבים קרקעות פלסטיניות. אין דבר כזה. אמרנו: העם היהודי חוזר לארצו, חוזר למולדתו, ימשיך לפתח אותה, דרך אגב, בכל המקומות. בגלל שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אנחנו לא צריכים לבקש אישור מכם לכך. אני רק רוצה לצטט לפניך איזשהו מקור שהוא חשוב.

בספר בראשית, הפסוק הראשון: בראשית ברא אלוקים. רש"י שם אומר:

התחלנו בבראשית ולא במצווה הראשונה, שזו מצוות החודש?

ללמד שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא את העולם, ברצונו נתן אותה לאחרים, וברצונו נטלה, ונתנה לעם ישראל.

מדינת ישראל, ארץ ישראל, שייכת לעם ישראל,

מתוקף ההבטחה האלוקית. זו לא שאלה של החלטות באו"ם. זו לא שאלה של החלטות אנוש, זאת היא החלטה אלוקית, ולכן אנחנו מתייחסים אליה ככה. ולכן אנחנו לא צריכים לבקש אישור כזה או אחר מאף אחד. השר אמסלם, אם אני יכול דקה, חברי הכנסת שמצטרפים אלינו היום ועתידים להישבע אמונים, אני רואה את חבר הכנסת פינדרוס, חבר הכנסת פינדרוס, אני רואה אותו ביציע. חברי הכנסת שעתידים להישבע אמונים, אני מציע שתרדו כבר עכשיו הנה למטה, כדי שתוכלו לעשות את זה כאן מהדוכן. אז חברי הכנסת החדשים, רק בוא נצביע קודם. לדעתי, בוא להצביע.

לא, לא, לא. הם קודם ירדו. עד שאני אתחיל, מתי אתה רוצה להצביע,

נחכה עוד דקה שירדו הנה. אני רוצה שהם יוכלו לעלות לדוכן בצורה מסודרת.

ולאחר מכן נצביע על הצעות האי-אמון? ולאחר מכן אנחנו נצביע על הצעות האי-אמון.

אז בוא נסיים. תודה רבה. ואני מבקש לדחות את הצעות האי-אמון קבוע. אז אנא מכם, גשו אלינו למטה. אנחנו נחכה רגע שחברי הכנסת ירדו הנה.

חבר הכנסת פינדרוס, בתור הוותיק, כל החברים ירדו או שהם בדרך?

רואה שהם כבר נכנסים. חברות וחברי הכנסת, אנחנו בפני רגע מרגש של הצהרת אמונים של חברי כנסת חדשים. מאחר שיש לנו מספר רב יחסית של חברי כנסת שיצהירו היום אמונים, נאומי הבכורה לא יתקיימו עכשיו אלא יתקיימו במועד אחר, אבל אני בכל זאת רוצה לכבד כל אחת ואחד מחברי הכנסת בכך שיעלה לדוכן ויאמר כאן, אומנם רק שתי מילים, אבל יאמר כאן את הצהרת האמונים שלו. אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותם בכנסת של חברי הכנסת האלה, באו במקומם חברי הכנסת על פי הפירוט שלהלן, ואני אקרא את הרשימה, השר אלקין, אנא לכבד את חברי הכנסת שמצטרפים אלינו. נא לשבת כולם. נא לשבת. תודה רבה. במקום חבר הכנסת חילי טרופר, שהפסקת חברותו בכנסת נכנסה לתוקפה ביום שישי, כ"ז בסיוון התש"ף, 19 ביוני 2020, בא חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, במקום חבר הכנסת אלון שוסטר, שהפסקת חברותו בכנסת נכנסה לתוקפה ביום שישי, כ"ז בסיוון התש"ף, 19 ביוני 2020, באה חברת הכנסת מיכל וונש, במקום חבר הכנסת אסף זמיר, שהפסקת חברותו בכנסת נכנסה לתוקפה ביום שישי, כ"ז בסיוון התש"ף, 19 ביוני 2020, באה חברת הכנסת עינב קאבלה, במקום חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, שהפסקת חברותו בכנסת נכנסה לתוקפה ביום שישי, כ"ז בסיוון התש"ף, 19 ביוני 2020, באה חברת הכנסת תהלה פרידמן, במקום חבר הכנסת מאיר פרוש, שהפסקת חברותו בכנסת נכנסה לתוקפה ביום שישי, כ"ז בסיוון התש"ף, 19 ביוני 2020, בא חבר הכנסת יצחק פינדרוס, במקום חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי, שהפסקת חברותו בכנסת נכנסה לתוקפה ביום ראשון, כ"ט בסיוון התש"ף, 21 ביוני 2020, בא חבר הכנסת אוריאל בוסו, במקום חבר הכנסת יזהר שי, שהפסקת חברותו בכנסת נכנסה לתוקפה ביום ראשון, כ"ט בסיוון התש"ף, 21 ביוני 2020, באה חברת הכנסת הילה וזאן. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, חברי הכנסת, אקרא בפניכם את הצהרת האמונים של חבר הכנסת, ואתם תצהירו כאן מעל הדוכן "מתחייב אני" או "מתחייבת אני". וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייב או מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. יוראי להב הרצנו.

תודה רבה.

חברת הכנסת מיכל וונש, בבקשה. מתחייבת אני. תודה רבה. בהצלחה. חברת הכנסת עינב קאבלה, בבקשה. מתחייבת אני. תודה רבה. חברת הכנסת תהלה פרידמן,

מתחייבת אני. תודה רבה. בהצלחה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס.

תודה רבה. חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה. מתחייב אני, בעזרת השם. ברכות. חברת הכנסת הילה וזאן. מתחייבת אני. תודה רבה. ברכות חמות לחברי הכנסת וחברות הכנסת החדשים והחדשות והמון המון הצלחה לכולם. חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים מכאן להצבעה על הצעות האי-אמון. אני מבקש מחברי הכנסת לגשת למקומם. אנא תעלו למעלה, מי שמקום מושבו ביציע. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה.

הצבעה על הצעת האי-אמון של סיעת יש עתיד-תל"ם, שכותרתה: מניעת הממשלה לבדוק את פרשת השחיתות הביטחונית החמורה ביותר מאז קום המדינה, פרשת הצוללות. הצבעה. הצעת סיעת יש עתיד-תל"ם להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה.

אני מבין, חבר הכנסת פינדרוס, שהמערכת שלך לא עבדה. איך אומרים, רק נכנסת, כבר צרות. אני מכיר אותך כמה שנים. חבר הכנסת שפע, אתה תסייע לי מהמרחק הזה כדי לספור כל מי שלא יכול היה להצביע. מי שלא הצביע, אנא תרימו יד. חמישה נגד. גם לחבר הכנסת ג'אבר עסאקלה לא עבד. יש לנו, אם ככה, חמישה נוספים נגד ושניים נוספים בעד.

אם כך, התוצאות הן: בעד, 36, נגד, 62, אין נמנעים. הצעת האי-אמון לא התקבלה. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון הבאה, הצעת האי-אמון של סיעת הרשימה המשותפת, שכותרתה: ממשלת סיפוח ואפרטהייד חייבת ליפול. הצבעה. הצעת סיעת הרשימה המשותפת להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. אנחנו נחזור על התהליך. איפה לא נקלט? חברת הכנסת מאי גולן, מה ההצבעה שלך? נגד, חבר הכנסת להב הרצנו,

חברת הכנסת מיכל וונש, נגד, חברת הכנסת קאבלה, נגד; חברת הכנסת פרידמן, נגד, חבר פינדרוס, נגד, חבר הכנסת בוסו נגד, חברת הכנסת וזאן, נגד, חבר הכנסת עסאקלה, הפעם זה עבד? עבד בסדר. עבד או בעד? עבד.

אם כך, 24 בעד, 64 נגד, נמנע אחד. אני קובע שהצעת האי-אמון לא התקבלה. בכך הכנסת דחתה את הצעות האי-אמון. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום: הצעת חוק לתיקון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 הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020, בקריאה שנייה וקריאה שלישית. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בשם יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. חבר הכנסת סעדי, סידרנו פודיומים חדשים כדי שאפשר יהיה לעשות את זה פשוט משם, ולא נצטרך לעלות ולרדת, אז בבקשה. אנחנו נמתין רגע לחבר הכנסת סעדי.

היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים, אני מתכבד להביא בפני הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית,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 הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020, שהגישה הממשלה. לפי הצעת חוק זו, תקנות שעת חירום האמורות, שתוקפן פוקע היום, יעמדו בתוקפן עד ליום 6 באוגוסט בנוסח האחרון שלהן, לאחר שינויים שנערכו בהן ממועד פרסומן, ובתיקונים שעליהם החליטה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. חבריי חברי הכנסת, התקנות קובעות כברירת מחדל הגבלה על המספר המרבי של עובדים שיכולים לשהות בו-זמנית במקום העבודה. חשוב להדגיש, אדוני היושב-ראש, כי ההגבלה לעניין מספר העובדים היא רק על השהות במקום העבודה, ואין הגבלה חברי הכנסת, חבר הכנסת סמוטריץ', לא עומדים עם הגב, לא ככה.

גלנט, בפעם הרביעית. אנא בטובך, אתה אפילו לא שומע אותי קורא. שבו, נא לשבת,

חשוב להדגיש, חבריי חברי הכנסת, כי ההגבלה לעניין מספר העובדים היא רק על השהות במקום העבודה, ואין הגבלה על העסקת העובדים. לעניין התקנות, עובד נחשב גם מי שלא מתקיימים בו ובין המעסיק יחסי עבודה, אך לעניין חישוב מספר העובדים המרבי המותר לא מביאים בחשבון עובדים מסוימים שנחשבים חיוניים לפעילות בעת מצב החירום של התפשטות הקורונה. אנחנו גם הוספנו, לבקשת כמה מחברי הוועדה, רב יישוב, רב שכונה וגם מנהל מערכת חינוך, לאור בקשתה של חברת הכנסת פרומן. מעסיק שמאפשר כניסת עובדים למקום העבודה מעבר למספר המרבי המותר עובר עבירה פלילית, אבל הוועדה קבעה כי לא יוטל עונש מאסר וקיבלה את ההסתייגות שהגשנו. ולכן הכנסנו את העניין הזה לגוף החוק. ואין עונש מאסר בשל עבירה זו, וביטלנו לגביה גם הבחנה זו, הבחנה חשובה, בין מעסיק ציבורי, אדוני היושב-ראש, ובין מעסיק פרטי. כל מעסיק בישראל חייב למלא אחר ההוראות. ההגבלה על מספר העובדים לא תחול על מעסיק שיעמוד בתו הסגול, כלומר יקיים תנאים המבטיחים עמידה בכללים המפורטים בתוספת לתקנות, כגון שמירת מרחק, עטיית מסכות, חיטוי ציוד אישי ותשאול בכניסה. אני מבקש להדגיש כאן שאם מעסיק ממלא אחר התו הסגול אז התקנות האלה לא חלות עליו. לגבי רשויות מקומיות, אנחנו שמענו, אדוני היושב-ראש, שיש בערך 180 מועצות שכבר עברו למסלול של התו הסגול, ולכן אנחנו מבקשים שגם יתר הרשויות יעברו לתו הסגול. הגבלת מספר העובדים אינה חלה גם על גופים שתחומי פעילותם העיקריים מפורטים בתוספת הראשונה, וזאת נוסף על ההחרגה מכל הוראות התקנות שחלה לגבי הכנסת, מערכת בתי- המשפט, בתי דין, משרד מבקר המדינה, לשכת נשיא המדינה וועדת הבחירות המרכזית, וכן לגבי שורה של גופים. ההצעה, אדוני היושב-ראש, אושרה פה אחד, ואין לה הסתייגויות. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאות השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה.

תודה רבה, חבר הכנסת סעדי. אני מברך אותך. אני מבין שזו הפעם הראשונה שאתה מציג חוק בשם הוועדה, ואני בטוח שלא האחרונה. לכבוד זה גם תקבל פטור מלעלות למעלה, נוסיף את הקול שלך להצבעה. אנא, חבר הכנסת סעדי, כולם לשבת. טרם ההצבעה, חברות וחברי הכנסת, אנחנו מבקשים לכבד כעת את זכרו של חבר הכנסת לשעבר ישראל קיסר, שהלך לעולמו לפני כשנה, והוא בן 88. נכבד את זכרו בקימה. (חברי הכנסת מכבדים בקימה את זכרו של חבר הכנסת לשעבר ישראל

ישראל קיסר נולד בשנת 1931 בצנעא שבתימן, למשפחת סוחרים ורבנים ידועה. בשנת 1933, בעודו בן שנתיים, עלה יחד עם משפחתו לארץ ישראל. את שירותו בצה"ל בתקופת מלחמת העצמאות סיים בדרגת סרן. בשנת 1956 קיבל תואר בסוציולוגיה וכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ולאחר מכן קיבל תואר מוסמך בלימודי עבודה מאוניברסיטת תל אביב. בשנת 1954 נבחר למזכירות מפא"י. בתחילת שנות השישים שימש כיועץ לשר התחבורה דאז גיורא יוספטל, ולאחר מכן כיועץ תעסוקה ראשי במשרד העבודה. בשנת 1966 החל את דרכו בהסתדרות העובדים הכללית, וכיהן בה בשלל תפקידים. בשנת 1984 התמנה למזכ"ל ההסתדרות והיה חלק מתוכנית העיצוב הכלכלית להורדת שיעור האינפלציה שהונהגה באותן שנים. קיסר נבחר בשנת 1984 לכנסת האחת-עשרה, וכיהן בכנסת שלוש תקופות כהונה ברצף, עד לשנת 1996. ביולי 1992 מונה ישראל קיסר לסגן ראש הממשלה בממשלה העשרים וחמש, וכיהן בה במשך ארבע שנים גם כשר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים. בין השאר, יזם את קידום פרויקט מנהרות הכרמל ואת הרחבתם של נתיבי איילון. בתקופתו כשר התחבורה התקבלה ההחלטה על פרויקט נתב"ג 2000, והועברו תקנות תעבורה המלוות אותנו עד היום, כגון חובת חגירת חגורות בטיחות במושב האחורי. ישראל קיסר פעל רבות לרווחת ציבור העובדים, מתוך דאגה כנה ואמיתית לאדם העובד באשר הוא. החלטותיו כשר התחבורה היו, ועדיין, החלטות המצילות חיים רבים בכבישי ישראל. יהי זכרו ברוך. אני מזמין את השר עמיר פרץ, שכיהן גם כיושב-ראש ההסתדרות, לומר דברים לזכרו. חברות וחברי הכנסת, אני מבקש לשבת ולהפסיק את הדיבורים. קצת כבוד לאנשים שכיהנו כאן בבניין. זה פשוט, חברת הכנסת קרן ברק וחברת הכנסת מאי גולן, קצת כבוד לחברי כנסת שכיהנו כאן. אי-אפשר לדבר תוך כדי. השרה אורית פרקש הכהן, אנא בטובך. ישראל קיסר תרם למדינת ישראל כל כך הרבה, אפשר לכבד אותו כמה דקות ולשמוע את הדברים לזכרו כפי שצריך. השר עמיר פרץ, בבקשה.

אלף אלפי הבדלות, אני מאחל לך מזל טוב ליום הולדתך. תודה רבה. אריכות ימים.

עכשיו אנחנו בהחלט נקדיש כמה דקות לזכרו של אחד מחברי הכנסת, מאישי הציבור אולי הפעילים, ומי שהשפיעו רבות על מדינת ישראל. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ההודעה על מותו של ישראל קיסר התגלגלה לה בכל רחבי הארץ מאדם לאדם, בשקט אך בתחושה של אובדן גדול. בשקט, כי זה היה איש צנוע: גר בדירה צנועה בראשון לציון גם כשכיהן בתפקידים רמים כסגן ראש ממשלה בממשלת רבין או כשר התחבורה. הוא מימש את המשפט "דרך ארץ קדמה לתורה". מעולם לא ראה בתפקידים שאותם ביצע ככאלה שמעמידים אותו נישא מעם. בדיוק להפך, הוא הקפיד להישאר חלק מהעם. ישראל היה ילד לעולים מתימן, הוא נולד ב-1931 בצנעא ובגיל שנתיים עלה לארץ. הוא הפך למגינם של העובדים והגמלאים ושם לנגד עיניו את המאבק על הזכות להתפרנס בכבוד ולהזדקן בכבוד במדינת ישראל. לצד צניעותו הוא נחשב לאחד האנשים החרוצים ביותר. היו עליו סיפורים, שאיש לא יכול היה להגיע לפניו להסתדרות, כי בשעה 06:00 הוא פתח את הבניין, כל יום. לצד זה, כאיש שעבד לילות כימים הוא היה גם איש משפחה לתפארת, אבא למופת לשני ילדים וסבא לחמישה נכדים. אחד המשפטים שנהג לומר לקרובים אליו היה: אותנו, אנשי המזרח, בוחנים בעשר עיניים, לכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים בצעדינו. ואכן ישראל קיסר פרץ מלמטה והפך למנהיג ההסתדרות בתקופה שבה עדיין החזיקה תחת בעלותה חלקים גדולים מהמשק הישראלי, בתעשייה, בחברות הבנייה, בקרנות הפנסיה, במערכת הבנקאית, ובוודאי גם בכל המערכות בתוך ההסתדרות, ובתוכן האיגוד המקצועי, שהיה ליבת פעילותו של ארגון העובדים. הוא לא הסתפק בהצלחה אישית של עצמו, באותן שנים הוא הקים את חוג יעדים במפלגת העבודה, חוג שכל מטרתו הייתה לשלב אנשי פריפריה במערכות הניהוליות של המפלגה וההסתדרות. עוד דבר מאוד משמעותי, שעוזר היום להרבה מאוד צעירים בישראל: ישראל קיסר היה אחד האנשים שדחף למען הקמתה של האוניברסיטה הפתוחה בישראל. בחירתו של ישראל קיסר לראשות ההסתדרות

בבחינת שינוי בתקופה, כי אדם שלא היה שייך לאליטה הסתדרותית נבחר לעמוד בראשה. הוא נבחר בתקופה שבה כל מערכות ההסתדרות היו בקשיים מאוד גדולים. בתקופתו נקלע המשק הישראלי לאחד המשברים הגדולים והחמורים שידעה ישראל: אינפלציה של עשרות אחוזים ביום ומעל 400% אינפלציה בשנה, גירעון ענק בקופת המדינה וצמצום הפעילות במשק עד אובדן יכולת לשלוט במתרחש. נדרשה פעולה מהותית כדי לייצב את המשק. ביחד עם ראש הממשלה שמעון פרס, זיכרונו לברכה, ויצחק מודעי, שר האוצר, נבנתה תוכנית הייצוב שיצרה את עסקת החבילה המשמעותית ביותר שהייתה מאז הקמתה של מדינת ישראל והצליחה לייצב את המשק ולהתמודד עם אבטלה קשה, אינפלציה,

ואני אומר לכם, חברי הכנסת, חבריי השרים, ייתכן מאוד שבימים אלה כדי להתמודד עם משבר הקורונה ועם האבטלה הקשה שמתדפקת על פתחינו, כי אני מעריך שלקראת חגי תשרי, באזור ספטמבר-אוקטובר, אנחנו נעמוד על כ-400,000 מובטלים שלא ימצאו מקום עבודה לחזור אליו, וזה יכול להפוך לאחד המשברים הכלכליים והחברתיים הקשים ביותר.

מגיעים לכנסת ולממשלה ובטוחים שיודעים להמציא את הכול מחדש, ייתכן שגם מותר ללמוד קצת מאחרים שעשו פעולה דרמטית בייצוב המשק ובהחזרתו מצניחה לצמיחה. באותם ימים הוא גם יצר את הביטוי "מרווח לרווחה" ולאורו פעל כיושב-ראש ההסתדרות מתחילת שנות התשעים. הוא סייע בקליטה של העולים שהגיעו מברית המועצות וכן עזר בבניית שכונות חדשות. בשנת 1994, כשר התחבורה בממשלתו של רבין, ישראל היה שותף למיזמים תחבורתיים, גם לכאלה שנפתחו ונבנו עשורים לאחר מכן, כמו נתב"ג 2000, כביש חוצה ישראל והשבתה של רכבת ישראל להיות גורם תחבורה מרכזי. אלה דברים שלישראל קיסר הייתה השפעה גדולה מאוד עליהם.

לצידו של יצחק רבין, קידם חלק גדול מאותם מיזמים תחבורתיים שקרמו עור וגידים וקירבו את המרכז לפריפריה ובכך הביאו לצמצום פערים. לצערנו הוא החליט לפרוש מהחיים הפוליטיים בשנת 1996 לאחר שאשתו מזל חלתה. הוא החליט ללכת ולהקדיש לה את כל מה שהוא מסוגל. כשאנחנו היום רואים את מקומות העבודה, את התעשייה הישראלית, את המחלפים בישראל, את הכבישים בישראל, מותר לנו לזכור ולהצדיע לאותם אנשים שהשקיעו את כל חייהם כדי שאנחנו נוכל להמשיך בכך, וביניהם ישראל קיסר, זיכרונו לברכה. תודה רבה על הדברים, השר עמיר פרץ. חברות וחברי הכנסת עד כאן הפרק הזה. אנחנו נעבור להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה חדש, הגבלת מספר עובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה חדש), התש"ף 2020, בקריאה השנייה. מאחר שלהצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, אנחנו עוברים להצבעה על כל החוק בקריאה שנייה. סעיפים 1

להבנתי נהיה בנוהל הזה כנראה עוד כמה הצבעות. אני מקריא את השמות. אני רואה שחבר כנסת להב-הרצנו, איננו, חברת הכנסת וונש, בעד, חברת הכנסת קאבלה, בעד, חברת הכנסת פרידמן,

חברת הכנסת וזאן, בעד, חבר הכנסת פינדרוס, לא נמצא, חבר הכנסת בוסו,

זאת אומרת שיש לנו עוד חמישה בתוספת, כך שבסך הכול 34 בעד, ארבעה מתנגדים, חבר הכנסת סעדי גם בעד. אז 35 בעד, ארבעה מתנגדים, נמנע אחד. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה השנייה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השלישית. חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה חדש, הגבלת מספר עובדים במקום

שוב, אנחנו חוזרים בחזרה. חברת הכנסת וונש, בעד, חברת הכנסת קאבלה, בעד, חברת הכנסת פרידמן, בעד, חברת הכנסת וזאן, בעד, חבר הכנסת בוסו, בעד, חבר הכנסת סעדי, בעד. אז אם כך, יש לנו עוד שישה, נכון? 31 בעד, ארבעה נגד, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק לתיקון ולקיום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 הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020, עברה בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים. אנחנו עוברים מכאן להצעת החוק הבאה, הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), התש"ף 2020, לקריאה הראשונה. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה, ויציג אותה מכובדנו השר במשרד הביטחון חבר הכנסת מיכאל ביטון, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

אני שמח להביא תיקון לחוק שמאפשר פתרון לחיילים משוחררים להתמודד עם תקופת הקורונה. אני מתכבד להביא לאישור מליאת הכנסת את ההצעה לתיקון חוק קליטת חיילים משוחררים (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), התש"ף 2020. זה כמה חודשים מתמודדת מדינת ישראל, יחד עם העולם כולו, עם התפשטות נגיף הקורונה. הנגיף נתן אותותיו לא רק במערכת הבריאות אלא גם בכלכלה הישראלית. המשבר הכלכלי לא פסח על אוכלוסיית החיילים המשוחררים, רבים מהם פוטרו מעבודתם או הוצאו לחופשה ללא תשלום לתקופה ממושכת. חלק מהחיילים המשוחררים שפוטרו, בוודאי המשוחררים הטריים שעדיין לא החלו לעבוד, לא עומדים בתנאי הזכאות לדמי אבטלה. מאז פרוץ המשבר פעל משרד הביטחון יחד עם משרדי הממשלה האחרים וחיפש דרכים לסייע לחיילים משוחררים. בשלב הראשון ניתן הדגש על סיוע דחוף לחיילים המשוחררים הבודדים שהשתחררו בשנה האחרונה. לפני כחודש, בעקבות המשבר, אושר מענק בסך 4,000 ש"ח לחיילים משוחררים בודדים הזכאים לסיוע בשכר דירה. מענק זה שולם לכ-1,600 זכאים, שקיבלו את הסיוע ישירות לחשבון הבנק, והמשרד ממשיך לטפל בנוספים המצויים בשלבי הגשת המסמכים.

בימים אלה אנו פועלים להשלמת פעימה שנייה של כ-4,000 שקל עבור אותם חיילים משוחררים בודדים, כך שהעלות הכוללת של שתי הפעימות היא כ-16 מיליון ש"ח. הטבות נוספות שניתנו בתקופת הקורונה לחיילים הבודדים במהלך שירותם הן הארכת השירות הצבאי בכשלושה חודשים למי שרצה לחתום שירות סדיר נוסף וליהנות מכל התנאים בתוך הצבא ומהסיוע של חייל בודד, והגברת פעילותו של המרכז החדש למען החיילים הבודדים בשירות הצבאי. היום, בהצעת החוק שלפנינו, הממשלה מבקשת להעניק סיוע נוסף, הפעם לכלל החיילים המשוחררים שיש בידיהם יתרת פיקדון. התיקון יאפשר לחיילים משוחררים להשתמש ביתרת הפיקדון שנצבר לזכותם לכל מטרה שהיא להתמודדות ישירה עם התקופה הקשה הכלכלית הזאת, עד לסכום של כ-4,000 ש"ח, על פי היתרה שלהם בפועל. לצורך מימוש הכספים, חייל משוחרר לא יידרש להוכיח עמידה בתנאים כלשהם, מלבד כמובן קיומה של יתרה בפיקדון האישי שלו. העלות הכוללת של הוראת שעה זו היא כ-1.25 מיליארד ש"ח, וזה בעצם תקציב הקדמת מימון שהאוצר מעמיד, והיא תסייע ליותר מ-320,000 חיילים משוחררים שיבחרו לממשם.

יחד עם שר האוצר ישראל כץ ואגף התקציבים באוצר, נפעל לקידום יוזמות נוספות, כמו הגמשת השימוש בפיקדון האישי, שכיום בחמש השנים הראשונות ניתן להשתמש בו לשש מטרות בלבד על פי חוק, הגדלת התקציב הקבוע בחוק למימון שכר דירה, כדי לאפשר לכלל החיילים הבודדים המשוחררים המתגוררים בשכירות לממש את זכותם, לחזק ולהרחיב את המסלולים המביעים הוקרה והערכה ללוחמים ולתומכי הלחימה, ולתת דגש על קידום אוכלוסיות ייחודיות, עולים וכן הלאה. אני רוצה לציין לשבח את כלל הגורמים שלוקחים חלק במהלכים הללו, ובהם ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש הממשלה החליפי ושר הביטחון בני גנץ, שר האוצר ישראל כץ, שר המשפטים אבי ניסנקורן, שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שטה, שר הרווחה איציק שמולי, יושב-ראש ועדת העלייה והקליטה חבר הכנסת דוד ביטן, אני לא רואה אותו פה, אבל הוא עשה עבודה נמרצת ונחושה כדי לעזור לחיילים הבודדים, חבר הכנסת חיים כץ, יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, שהחוק הזה,

יגיע אליו מיידית, ואני מקווה שהוא יקדם אותו בנחישות וזריזות כדי שנוציא את זה לפועל, חבר הכנסת משה ארבל, שכתב לי שאילתה בנושא הזה, מדוע לא נעשה שימוש בפיקדון? ואדוני עו"ד משה ארבל, שאילתתך הפכה ללא רלוונטית. אתה שואל, אנחנו עושים. אבל אל תשאל הרבה, כי לא נוכל כל הזמן. שאל שאלות שאפשר לעשות. העניין הוא שהוא שואל שאלות תם, אז לכן מגיעות גם התשובות במעשים. שאלות תלמיד חכם, הייתי אומר. בקי ויודע. באמת תודה על השאילתה, והוצאנו לפועל. אבל גם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, היא נמצאת פה? שמאוד נחושה למען חיילים בודדים, חבר הכנסת אלכס קושניר, וכן הגורמים המקצועיים במשרד הביטחון, באגף החיילים המשוחררים ובאגף התקציבים במשרד האוצר. אני רוצה להגיד לך משהו, אדוני היושב-ראש, ממשלת אחדות חייבת להיות קונצרט של נגנים שעובדים ביחד, ופה ראינו קונצרט גם של קואליציה, הליכוד וכחול לבן, וגם של אופוזיציה, שעובדת איתנו על מטרה משותפת. עם ישראל, זה מה שהוא רוצה בימים אלה. אני מתנצל אם לא הזכרתי עוד אנשים שפעילים בנושא. נלמד ונדע לפרגן לאט-לאט, אבל המעורבות הזו היא ביטוי אמיתי לכך שחיילי ישראל הם החיילים של כולנו, ורק מאמץ בין-משרדי, בין-מפלגתי, בין אופוזיציה לקואליציה, עם ראייה כוללת, יביא לסיוע במעגלי החיים של החייל הבודד ולהקלות בסוגיות הביורוקרטיות של התחלת החיים. את התיקון שאנו מביאים היום אנו מבקשים לקדם בדחיפות על מנת שהתקציב שכבר אושר למטרה זו יועמד לרשות החיילים המשוחררים בימים הקרובים. אני מבקש כי מליאת הכנסת תאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ותעביר אותה להמשך טיפול מהיר ודחוף בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשות חבר הכנסת חיים כץ. תודה רבה. אדוני היושב-ראש,

תודה רבה. כן, רק שעוד אין הצבעה. יש עוד רשימת דוברים ארוכה. להצעה הזאת הוצמדה הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון, מימון כספי פיקדון בשלם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התש"ף 2020, של חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת. אם נמצא באולם חבר כנסת שהוא שותף להצעת החוק, הוא יכול לעלות כרגע, או מישהו שהוא הסמיך. הינה, הוסמך, חבר הכנסת סגלוביץ'. דיברתי הכי לאט שאפשר, ואני שמח שהספקת. היושב-ראש, ביחס לאוסאמה, תראה איזה צעיר, כבר מציג חוק.

אבל זה בקריאה ראשונה.

חבר הכנסת סגלוביץ', לרשותך שלוש דקות. מדובר בחוק חשוב, מדובר בחוק חשוב שבסופו של דבר מיטיב את האפשרות של חיילים, בטח בתקופה הזאת, מכספי פיקדון, שהם לא כספים, הם כספים שלהם. מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו מקדימים ומאפשרים את האפשרות הזאת. אנחנו מצטרפים להצעה הזאת ומצמידים את ההצעה שלנו אליה,

ואנו מקווים שהיא תעבור כמה שיותר מהר בקריאה שנייה ושלישית,

תודה רבה. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת עפר כסיף, איננו. חבר הכנסת מיקי לוי חונך את הדוכן החדש.

מי ראוי ממך? תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מובן שזו הצעת חוק חשובה מאוד. כפי שיתר חבריי יתמכו, גם אני אתמוך. אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו שאני פותח את הדוכן מעל היציע, כדי לדבר על הדברים שאמר שפיגלר, מנהל הביטוח הלאומי: באוגוסט צפויים להיות במדינת ישראל 100,000 איש, עד אוגוסט, 100,000 איש ללא דמי אבטלה. אלה אותם אנשים שהתחילו לקבל דמי אבטלה, ואין להם שום עתיד. על שולחני מונחות כמה בקשות וכמה פניות, ביניהן של בחור שאני מתכתב איתו כמעט יום-יום, תומך בו ואומר לו שבהחלט יש עתיד במדינת ישראל וכן צריך לחפש מקומות עבודה. בחור בשם ברוך אשכנזי. מעולם לא ראיתי אותו, הוא רק שלח לי מסרון, ואני יוצר איתו קשר מזה חודש ימים כמעט כל יום, כמה פעמים ביום. אין לו עתיד, והבחור היה בעבודה מסודרת, אקדמאי, עם שני ילדים. כרגע, בחודש הבא דמי האבטלה שלו ושל עוד 100,000 מובטלים שקיבלו דמי אבטלה מסתיימים. אני אומר לו: לך תחפש עבודה. והוא אומר לי: אני יום-יום מחפש עבודה, ואין מקומות עבודה. והוא מוכן לעבוד בכל דבר, בכל דבר, כדי להביא פרנסה הביתה, בכל עבודה שמכבדת, וכל עבודה מכבדת את בעליה, אני מצטט אותו. אני מעלה את זה פה ובוועדת הכספים, ואני קורא ששר הרווחה חבר הכנסת איציק שמולי נפגש עם שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, ודרש ממנו לשים את התקציב הזה, כאילו שהתקציב הזה מצוי בביטוח הלאומי. התקציב הזה אינו מצוי בביטוח הלאומי, התקציב הזה מצוי באוצר, וראוי שממשלת ישראל תיתן דעתה ל-100,000 מובטלים, שזה 400,000 איש, עם המשפחות שלהם, שיישארו ללא כל מקור פרנסה על לא עוול בכפם. הם רוצים לעבוד. הם מקבלים דמי אבטלה שיסתיימו בעוד חודש וחצי, ואין להם שום פתרון. לכן, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני מבקש מכם, אתם יושבים מסביב לשולחן הממשלה, זהו מטען צד שיתפוצץ לנו בפרצוף בבוא היום. אנא, אדוני שר האוצר, אדוני שר הרווחה, אדוני שר הכלכלה, אדוני ראש הממשלה, תנו דעתכם על 100,000 מובטלים נוספים שלא יקבלו דמי אבטלה באוגוסט הקרוב.

תודה רבה. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, איננו. חבר הכנסת אלי אבידר, שיושב כאן בסבלנות רבה לאורך כל הדיון, יעלה ויבוא בכבוד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני כמה ימים דיברתי כאן בזכות המחאה, וציינתי את שופר הדיקטטורה יעקב ברדוגו. הוספתי שאפילו לאמיר איבגי נמצא תקן כמנהל חדשות, על ברדוגו אף אחד לא הגן. אבל המשפט הקטן על אמיר איבגי, פה הרגשתם את הלחץ, פה הרגשתם את הטירוף של בלפור. טמנו להם מלכודת, והם נפלו כמו טירונים. מאות בוטים, קבוצות ווטסאפ, דוברים מטעם החלו להדהד בזכות המקצועיות של איבגי כעיתונאי, ואני לא אמרתי מילה על המקצועיות שלו. על ראש הבוטים בוער הכובע. נסביר את הלחץ: המינוי של איבגי הוא ניצחון גדול לנתניהו. אנחנו יודעים על מאמץ אדיר שמתבצע חודשים למצוא לאיבגי תקן במערך החדשות, ותפקיד מנהל החדשות זו הפסגה. מנהל החדשות אחראי על הכתבים הצעירים והמוכשרים בגלי צה"ל, שחלקם סיימו לא מזמן בית ספר תיכון. מישהו מדמיין שכתב שרק התגייס אומר למנהל החדשות שהוא מתעקש לשדר את הידיעה או שהוא מסרב לשדר את הספין מבלפור? ועכשיו איבגי אחראי על ההכשרה, הקידום והסטנדרטים העיתונאיים שלהם. הוא ישלח אותם לסקר נושא, הוא יוריד אותם מסיפור שיציק לנתניהו. הוא המפקד שלהם. לנתניהו היו עד עכשיו שני עיתונים, ערוץ טלוויזיה, ערוץ רדיו, אתרי אינטרנט, וכולם מהללים אותו במבטא צפון קוריאני כבד. וכעת הוא השתלט גם על גלי צה"ל. הציבור לא ירגיש, הציבור לא ידע שסיקור החדשות בגלי צה"ל הפך לתעמולה. חושבים שאני מגזים? קראו את הכתבה של אריאנה מלמד ואיתי שטרן בעיתון הארץ מאתמול, ותיווכחו שמנהל חדשות התעמולה החל לעבוד. אחיי ואחיותיי שוחרי הדמוקרטיה, נתניהו מקדם בהיסטריה את חרדת גל ההדבקה השני. אצה לו הדרך לעצור את המשק, להשליט דיקטטורה, לברוח ממשפט ולהמשיך לשלוט. חייבים לעצור אותו לפני שיהרוס את הכול. אנחנו מאמינים בכם, ובבקשה, תאמינו בעצמכם, הצטרפו למחאה. במוצאי שבת הקרובה ב-20:00 צאו לכיכרות, צאו לצמתים, תהיו אתם המארגנים, תהיו אתם המנהיגים, כל אחד והמחאה שלו. קחו דגל ישראל. דגל ישראל לא שייך לנתניהו, הוא שייך לכולנו. ואל תשכחו שנתניהו ינצח כשאנחנו נרים ידיים, ואנחנו לא נרים ידיים, כי אין לנו ארץ אחרת. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, איננו. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בכבוד. רק שלצערי אני לא רואה כאן את השר אמסלם, אז זה לא, לא נורא, לא נורא.

פעם אחת יש לך הזדמנות שזה יהיה הפוך, אתה יודע.

פעם מישהו אמר לי: למה לא היית אומר,

הייתי יוצא החוצה אם הייתי יודע שאתה מדבר. מה אני צריך את הדו-שיח הזה איתך? חבר הכנסת שטרן, בכבוד. הזמן מתחיל רק עכשיו. אדוני היושב-ראש, זה גם לא על גיור, אז גם לא אנחנו נדבר. גם לזה נגיע.

זה על חיילים משוחררים. אני רק חושב שאם הממשלה החליטה, ואנחנו בעד לתת לחיילים בודדים מענק, זה לא צריך להיות על חשבון מענק השחרור שלהם. זה מה שבעצם עושים, מקדימים. אני חושב שחיילים בודדים, יש להם עודף צרכים על מענק שחרור לחייל רגיל, ולכן מה שצריך לעשות זה לתת את ה-4,000 שקל ללא קשר למענק השחרור. אני חושב שזה פוגע, חבל שזה לא ככה. אבל עכשיו, כיוון שכבר אנחנו מדברים, ומזמן לא דיברנו על השולחן הזה, אני רוצה להגיד לך משהו. אדוני, אתה גם היושב-ראש שלי. הממשלה הזאת היא ממשלה מנופחת. הייתי חושב שהיא מנותקת,

היא לא לגמרי מנותקת. איך אני יודע שהיא לא לגמרי מנותקת? שהשרים שלה מתביישים לשבת ליד השולחן.

אני רציתי להגיד שלא ניתן היה לחזות את זה מראש,

הם מתביישים לשבת ליד השולחן ולכן הם מתחבאים בינינו, כאילו שיחשבו שהם חברי כנסת רגילים כמונו, כאלה ששומרים על העקרונות שלהם, על המפלגות שלהם,

אבל אז אתה מוסיף לי לזמן.

אני אגיד לך את האמת, שלו בורא עולם היה חונן אותי בידיים מספיק טובות הייתי בעצמי כבר מייצר את השולחן הזה. איך אומרים, מעניק לך אותו במתנה. אבל מאחר שאין לי את היכולת הזאת, זה לא יקרה. אדוני היושב-ראש, אתה בעיניי, באמת אני אומר לך, אתה יודע שיש בינינו הרבה מחלוקות, אבל לפחות אני מעריך אותך. אולי זה הדדי, אני לא יודע. בהחלט. אני רוצה להגיד לך משהו: תראה איך יושבים פה. יש לך לא משנה כמה עשרות שרים, תושיב אותם כמו שאתה מושיב אותנו, חברי הכנסת. הדם שלהם לא סמוק יותר מהדם שלנו, אל תפזר אותם כאן. אם אנחנו בוועדות יכולים לשבת צמודים אחד לשני עם פרספקס בינינו, שישבו ככה שרי הממשלה, גם אם זה לא נעים להם. לפחות 24, לא משנה כמה תושיב פה. חבר הכנסת שטרן, זה לא עניין שלי, זה עניין של שיקולים, בין היתר של מספר האנשים שיכולים להיות בו-זמנית באולם, בשים לב לזה שאנשים כאן בתנועה וכו'. בוא לא נעשה מהעניין הזה נושא לוויכוח, כי אני הייתי מאושר לראות כאן את כל חברי הכנסת וכל השרים יושבים כאן, בלי היציע. הלוואי ויכולנו. אז אני מציע לך להתעקש על זה.

הבריאות של כולנו חשובה לי. תן לי להגיד לך, אם אתה רוצה, אני אעשה לך, את השרים שישים ביציע. סליחה, סליחה. תכף נגיע לזה. רגע, שנייה, אנחנו צריכים לסיים. אני אציע לך לבדוק ממוצע למטר מרובע. גם בוועדות מסתובבים אנשים. יש עשרות אנשים בחדר. עשרות אנשים בחדרי הוועדות. יש פרספקס שמבדיל. תדחף אותם, את השרים. עכשיו, מה הבעיה? שבכל יום שאנחנו לא מסתכלים, מוסיפים לפה עוד.

לשבת למעלה, עד עכשיו היו לנו שרים עריקים, עכשיו יש גם חברות כנסת עריקות.

אני לא יודע איפה יש מקום באולם הזה לכל כך הרבה. גם אותם אתה תדחף אולי למעלה. אני אומר לך באמת,

אני לא דוחף אף אחד, חבר הכנסת שטרן. אני רק מנסה, על פי ההנחיות של גורמי המקצוע, שנייה אחת.

למצוא פתרון שיאפשר לנו לקיים את המליאה ולא לסכן את הבריאות של אף אחת ואחד, מהאופוזיציה ומהקואליציה. כיסא אחד ולא שניים, אדוני היושב-ראש.

תעשה אחד ולא שניים.

אני אאפשר לך בלי הפרעה עכשיו עוד דקה שלמה, ואחריה נעבור לדובר הבא. אני מבקש לחזור. הדברים יכולים להיות נכונים באמת כשלממשלה יש גודל נורמלי. כשהממשלה, יש לה מספר שרים ללא גבולות,

אפילו יש לנו שני ראשי ממשלה, גם שם צריך לפתוח.

מה שאני אומר, אתה יודע מה, כבר יש הממד השלישי, שישבו שרים בגובה. למה לדחוף חברי כנסת לשם, לפינות למעלה? אתה יודע, אחרי הכול, אתה רוצה לעשות את זה ככה? תעשה רוטציה. הקורונה הולכת להיות איתנו.

שבמושב שלם יהיו חברי כנסת או שרים שיושבים כאן, ויהיו חברי כנסת שזרקת אותם לשם בגלל הממשלה המנופחת? באמת אני אומר לך את זה. זה לא קשור לקורונה, ואם זה קורונה, תחליף. מיקי לוי מדבר שם, ואנחנו פה בכלל לא רואים אותו ולא שומעים אותו. ואם אתה אומר לו: תבוא לדוכן, אתה אומר: אין לנו זמן, תרד קודם לכאן. אני חושב שאם כבר החלטת שככה זה יהיה, אם כבר הממשלה הזאת, זה הגודל שלה ואתה נותן לה עדיפות, אז 1. תצופף אותם כמו שאתה מצופף אותנו,

אם כבר אין ברירה וצריך לשבת למעלה ובכל יום יוסיפו לנו חוק נורבגי חדש, לפחות לפחות תעשה רוטציה. חבר הכנסת שטרן, תודה רבה. אתה מכיר את המושג רוטציה? אני מצטער שגם הנושא הזה הופך לאיזה כלי ניגוח פוליטי,

תודה רבה.

חבר הכנסת שטרן, תודה רבה. הדובר הבא הוא חבר הכנסת,

אני רוצה לברך את חברתי אורנה, רק ברשותך. היא הולכת לנהל פה בפעם הראשונה. לא, לא בפעם הראשונה.

אדוני, אבל אני עדיין רוצה לברך אותה. היא בהחלט ראויה לברכה. אני אזמין את חבר הכנסת עודד פורר לבוא ולעלות לדוכן, ואחרי שהוא יתחיל את דבריו תתפוס סגנית היושב-ראש חברת הכנסת אורנה ברביבאי את מקומי ותנהל את המשך הישיבה.

בבקשה, חבר הכנסת פורר, לרשותך שלוש דקות, בהנחה שסגנית היושב-ראש לא תחטא במה שאני חטאתי ותפריע ותפסיק אותך כל הזמן.

היא יכולה לתת לי עוד כמה דקות לדבר.

תודה, אדוני היושב-ראש, וברכות לגברתי היושבת בראש. ראשית, אני רוצה, כשצריך להגיד מילה טובה אפשר גם להגיד מילה טובה, אז אני רוצה להגיד מילה טובה לשר ביטון. אני חושב שהמהלך הזה הוא מהלך מבורך.

אין מילה טובה בלי איזו נימה של ביקורת. אני הגשתי את החוק הזה בכנסת העשרים, בהנחיית מי שהיה אז שר הביטחון, אביגדור ליברמן, שבא ואמר דבר מאוד פשוט: חברים, הפיקדון הזה הוא לא של המדינה, הפיקדון הוא של החיילים. ומגיע לחייל משוחרר לבחור מה לעשות בכספי הפיקדון. וחשוב שתכיר את הנושא דווקא בגלל שאתה אמון עליו היום. מדובר על פיקדון של כמה עשרות אלפי שקלים, ובלי קשר לתקופת הקורונה, חיילים בודדים סבלו מעיקול חשבונות על חובות של טלפון כי הם התקשרו למשפחה בחו"ל, הם סבלו מעיקול חשבונות כי הם השתחררו מהצבא ונשארו בלי שום דבר, בלי שום תמיכה. ומי שנמצא בצבא, אתם יודעים היטב, חייל בודד בצבא זוכה למעטפת מאוד גדולה.

דווקא בעניין הזה שר הביטחון אז, ליברמן, נתנו 1,000 שקל בחודש לכל חייל כזה אחרי שהוא השתחרר, כדי שכן תהיה לו את הצניחה הרכה הזו. ביקשנו לקחת את הפיקדון ולתת אותו לרשותו של החייל, שיוכל להשתמש בו. אפילו לא עם שימושים מוגבלים. אממה, כמו שאומרים, בא משרד האוצר ואומר: לא. יש לזה עלויות. מה העלויות? הרי אם אני לקחתי כסף והפקדתי אותו ואמרתי שיש פיקדון, הכסף הזה הוא קיים, הוא של החייל. מסתבר שמשרד האוצר עושה סיבוב על חיילי צה"ל ומשתמש בכספים האלה. הוא לא רואה בהם פיקדון, אלא הוא אומר: זה חלק מתקציב המדינה, ואני מחשב את זה שהם רק בעוד חמש שנים יפדו את הכסף הזה, במקרה הטוב. אגב, רבים מהם אפילו לא פדו את כולו, גם כאן, הובלנו אז מהלך שהם יוכלו לקבל את הכסף בדחיפה, מי שלא פדו את כל כספי הפיקדון. ואני אומר לך עכשיו, דווקא בתקופה של הקורונה זה לא צריך להיות 4,000 שקל. צריך לקחת את הפיקדון הזה ולהעביר אותו לרשות החיילים. ואם האנשים האלה והלוחמים האלה היו מספיק אחראים כדי להוביל בשדה הקרב, כדי לפקד בשדה הקרב, הם גם יהיו מספיק אחראים ביום שהם ישתחררו, מה לעשות עם הפיקדון שמגיע להם כחיילים משוחררים. ירצו לפתוח איתו עסק, יפתחו עסק,

ייקחו אותו ללימודים, אם הם ירצו לסגור איתו חובות, יסגרו איתו חובות. זאת זכותם, זה פיקדון שלהם. והעובדה שמשרד האוצר שם על הכסף הזה יד ומשתמש בו כדי לגלגל אותו בתוך תקציב המדינה, אני חושב שזאת אחת הדרכים הכי מגעילות שבה אנחנו רואים איך השלטון מכניס את היד לכיס של האזרח. תודה רבה לך, חבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה, נמצא כאן? אינו נוכח. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, היום בבוקר הרכבת חזרה לפעול, עם מגבלות, עם הרבה קשיים, אבל חזרה.

בדרך לכנסת שמעתי דיווח בחדשות, באחת התחנות ברדיו, שתחנות הרכבת ריקות, שרק 32,000 אזרחי ישראל השתמשו ברכבת, בעוד שבדרך כלל, כל יום לפני הקורונה השתמשו ברכבת קרוב ל-220,000 איש. יש כאלה שיגידו שזה בגלל החשש להידבק, יש כאלה שיגידו שזה בגלל שהם התקשו להזמין כרטיסים מראש. על הסיבה האמיתית לא דיברו היום בבוקר ברדיו: לאנשים אין לאן לנסוע ברכבת הזאת,

כי למעלה מ-900,000 אנשים איבדו את מקום העבודה שלהם כתוצאה מהמשבר. לאן הם יחזרו? אין להם לאן לחזור, ולכן הרבה אנשים פשוט לא משתמשים ברכבת. כל יום,

אנחנו נחשפים יותר ויותר לסיפורים של עצמאים, של אנשי במה, מפיקים, שכל החיים שלהם עבדו, שילמו ביטוח לאומי ובסופו של דבר הם קיבלו שובר שבו כתוב GMG. אתם יודעים מה זה GMG?

זה מה שהם קיבלו. והם נחשפים, רבותיי, לכל הוויכוחים שמתרחשים פה בבית הזה סביב ההוצאות של ראש הממשלה, סביב מכוניות היוקרה, סביב כל דבר שלא קשור לעצמאים, שלא קשור לאנשים שרוצים לחזור לשוק העבודה. לצערי הרב, במקום לעזור למעמד הביניים, לעזור לעצמאים, הממשלה מתעסקת במכוניות. אתם יודעים מה, עוד מעט יהיו הרבה מכוניות שיהיה אפשר להתעסק בהן, כי הרבה אנשים יצטרכו להחזיר את המכוניות כי הם איבדו את מקום העבודה שלהם. אותם אנשים שהשתמשו ברכבי עבודה,

בגלל שאין להם עבודה, יצטרכו גם להחזיר מכוניות. ומה שהכי עצוב הוא שחלק מהשרים, ולמעשה הממשלה כולה אפילו מתביישת לדבר על זה, כי הם מבינים שאף אחד לא יאמין להם. כחול לבן נכנסה לממשלה בגלל קורונה, COVID-19, וכנראה שנדבקה בווירוס שנקרא זלזול באזרחים 2020. הווירוס הזה, זלזול באזרחים 2020, רבותיי, יותר מסוכן מקורונה. תודה רבה. תודה לך, חבר הכנסת סובה. אימאן ח'טיב יאסין נמצאת כאן? חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. הינה אימאן ח'טיב יאסין, למעלה. אני אתן לך אחריו, בסדר? אני אתן לך תכף אחריו. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, כמו שאמר חברי עודד, הצעת החוק היא הצעת חוק טובה, אבל אנחנו מדברים על הוראת שעה לחודשיים, בזמנים הקשים האלה של קורונה ובסכום של 4,000 שקלים. רק 4,000 שקלים. אני בעמדה שחייל משוחרר הוא מספיק אחראי. אם הוא היה מספיק טוב להילחם למען המדינה ולשמור על המדינה, הוא גם מספיק טוב להחליט מה הוא עושה עם הפיקדון שלו. לכן, אני חושב שצריך לאפשר לכל חייל משוחרר להשתמש בפיקדון ולשחרר את הפיקדון שלו לכל מטרה שהוא ירצה. אנחנו כישראל ביתנו, בכנסת העשרים, כשאביגדור ליברמן היה שר הביטחון, קידמנו כמה הצעות חוק בנושא והבאנו חבילה אחת שלמה להטבות בנושא של פיקדון.

לקחתי את הנושא של הפיקדון, כי אפשרו אז לשחרר רק לקניית בית, וכידוע לך באזור הכפרי וביישובים הדרוזיים אין קניית בתים, יש בניית בתים. לכן, תיקנו את החוק ואפשרנו לחייל משוחרר לשחרר את הפיקדון שלו גם על מנת שיוכל לבנות את הבית שלו. לכן אני אומר, הצעת החוק הזאת עוברת עכשיו רק בקריאה ראשונה. אנחנו צריכים בקריאה השנייה והשלישית קודם כול להגדיל את הסכום, ושנית, שזה לא יהיה בהוראת שעה, שלא תהיה הוראת שעה, שיהיה חוק במדינת ישראל. אם אנחנו לא רוצים לשחרר את כל הפיקדון, לפחות לקבוע סכום מסוים כדי שאותו חייל משוחרר,

כמו שאמרנו, הוא יכול להיות עם חוב, ישתמש בפיקדון שלו לסגירת חובות ולהתחלת דרך חדשה אחרי השחרור שלו. נושא נוסף שאני רוצה לדבר עליו, דקה, אני רוצה לשתף אותך, גברתי היושבת-ראש, בפגישה שהייתה לי בסוף השבוע. הגיעה אליי משפחה מהיישוב כסרא-סמיע שיש לה 50 דונם אדמה, טאבו פרטי. הם מעבדים שם, מגדלים זיתים, ורצו לבנות מחסן חקלאי. הם הלכו לפי החוק והוציאו היתר בנייה מהוועדה מעלה הגליל, ועדת תכנון ובנייה מעלה הגליל, כחוק, כדין. בנו את המחסן שלהם. הקרקע היא פרטית, בתחום השיפוט של כסרא-סמיע, הכול כחוק, וגם עם היתר. בנו את המחסן החקלאי.

מגיעים אליהם מיחידת הפיקוח הארצית, חוק קמיניץ, שאני אמרתי עליו: חוק ההריסות והקנסות, ותולים להם שם צו הריסה מינהלי. יש לי היתר בנייה, מה אתם תולים לי צו הריסה מינהלי? בעל הקרקע, בעל המחסן הולך ובודק. אומרים לו: תשמע, נכון שיש לך היתר בנייה אבל אתה קיבלת אותו לא כדין. זו ועדה במדינת ישראל שיש לה את הסמכות להוציא את ההיתר, הוא קיבל את ההיתר לא כדין. עכשיו הוא מנהל משפט, לא הוא מנהל משפט, יחידת הפיקוח מנהלת משפט נגדו, להאריך את תקופת צו ההריסה, כאשר לאותו בן אדם יש היתר כדין.

זה החוק שאנחנו מדברים עליו, זה החוק שאנחנו חייבים לבטל אותו.

תודה רבה לך. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. כבוד היו"רית, חברים וחברות נכבדים ונכבדות, אני רוצה להזכיר לכולנו את אלפי הסטודנטים והסטודנטיות שהוצאו לחל"ת ולא מקבלים קצבאות למרות שעבדו ושילמו לאורך כל תקופת עבודתם את מה שצריך הן לביטוח הלאומי והן לכל מי שצריך מרשויות המס. אז אל לנו לשכוח גם את אותם סטודנטים שעכשיו ניגשים למבחנים ומבקשים מהם לשלם את שכר הלימוד לפני שמתחילים המבחנים. צדק צריך להיעשות לכולם ולא לשכבה אחת ולפלח אחר לא. אני רוצה לדבר עוד על אותם עשרות אלפים ואולי מאות אלפים של עובדים שהם מוכי אבטלה עכשיו, ויש להם פיקדונות והם חיים במצוקה. למה שלא תהיה להם גם האפשרות הזאת להוציא ולהשתמש בחלק מהכסף שלהם בלי לשלם עליו סכומי מס, לתת להם קצת להתרווח ולנשום בתקופה קשה כזאת? עוד יותר אני רוצה לדבר על המחאה של העובדות הסוציאליות והעובדים הסוציאליים, שהם עושים את עבודתם באופן הכי נאמן שיש והכי קשה שיש דווקא בתקופה קשה כזאת, ואנחנו שוכחים את תנאי ההעסקה שלהם. אז מבית זה צריכה לצאת בקשה לצדק לכולם ולא רק לשכבה אחת, ולשכבה אחרת לא.

תודה רבה לך, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה. כבוד היושבת-ראש, חברי וחברות הכנסת, היום בבוקר בוועדת החינוך דנו בנושא מאוד חשוב, שהוא הידרדרות הדירוג של המוסדות האקדמיים בארץ לפי הדירוג של ה-QS, וזה מדאיג כל אחת ואחד מאיתנו. אבל מה שקורה בפועל היום במוסדות להשכלה גבוהה בארץ זה כנראה לא מעניין אותנו, וזה מביא אותנו לכך שבשנה הבאה אנחנו נקבל דירוג עוד יותר קשה ובעייתי. אם אנחנו מסתכלים היום על המצב של הסטודנטים, לפני כשבוע היינו בביקור באוניברסיטת חיפה, הנתונים שם הם מאוד מדאיגים, וזו דוגמה לתמונת מצב בכל המוסדות האקדמיים. יש נשירה גדולה בקרב הסטודנטים בשנה הראשונה והשנייה, בעיקרון בגלל סיבות כלכליות. סטודנטים שלא יכלו לקבל מענקים או קצבאות במהלך תקופת הקורונה וגם לא הצליחו לעבוד, או פוטרו או הוצאו לחל"ת בזמן המשבר, אין להם עכשיו כסף לעמוד בדרישות הכלכליות ולשלם את השכר הזה. יחד עם זאת, מחוץ לקמפוס יש כאוס ובלגן אחד גדול מבחינה כלכלית וחברתית, כשאנחנו עדיין נמצאים בתוך משבר שרק מעמיק ומחמיר. בתוך הקמפוס יש גם כן בלגן אחד גדול בבהירות של ההנחיות שמקבלים הנרשמים החדשים או הסטודנטים. אם לא נפעל עכשיו בשני מישורים, לא נפעל לחדד את ההוראות ולהגמשת תנאי הקבלה ולהתאים אותם לסטודנטים ולמצב המשבר שאנחנו עדיין נמצאים בו, ואם בתוך התקציב, שבשבועות הקרובים נצביע עליו, לא תגולם הקמת קרן מענקים שתתמוך בסטודנטים, אנחנו נהיה בבעיה אקדמית מאוד מאוד גדולה.

תודה רבה לחבר הכנסת סונדוס סאלח. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, רבותיי השרים, קודם כול, החוק הזה הוא חוק חשוב. אין ספק שאנחנו חייבים לעזור לחיילים משוחררים, וכל מי שעסק בזה ודחף לזה, אני מאוד מברך אותו. אבל אני רוצה שתשימו לדבר אחד מאוד חשוב: בעצם אנחנו עושים פה מחטף, כי אנחנו מעדיפים את ההווה על פני העתיד. כי מה זה הפיקדון הזה? הפיקדון הזה נועד למטרות מסוימות כדי שהחיילים המשוחררים יוכלו לממש את זה בהמשך, אבל אנחנו פשוט מנצלים את זה שקיים הפיקדון, ובמקום שהמדינה תכניס את היד לכיס ותוציא את הכסף עבור החיילים האלה, אנחנו משתמשים בכסף שלהם. אני חושב שזה מעורר הרבה מאוד סימני שאלה. אני גם מאוד שמח,

שאת יושבת בכיסא הזה, כי היית ראש אכ"א ואת "קצת" קצת, במירכאות, את מבינה מאוד בנושא הזה של חיילים בודדים משוחררים. מוניתי להיות יושב-ראש ועדת משנה בתוך ועדת הקליטה שעוסקת בנושא הזה, והיום קיימנו ישיבה ראשונה, ויש פה גם שר במשרד הביטחון וגם רמטכ"ל לשעבר. אז אני חושב שהנושא הזה חשוב וחייב שיהיה בראש מעיינינו, כי אפילו בסקירה הכי פשוטה שעשינו היום ראינו שהרבה מאוד מהסיוע ההכרחי לחיילים בודדים מגיע בכלל מהמגזר השלישי.

המדינה לא משתתפת ולא נכנסת לתוך הפעילות הזאת. אני מדבר, אדוני השר, על חיילים בודדים משוחררים, לא כאלה שנמצאים בתוך השירות. יותר מזה, דבר נוסף שאנחנו חייבים לטפל בו זה הנושא של רצף הטיפול. כי מה קורה, היום הבן אדם, מלש"ב לפני הגיוס, גם אם הוא חסר עורף משפחתי או עולה חדש, הוא מקבל איזשהו סוג של סיוע. לאחר מכן המערכת מאבדת אותו והוא מתגייס לצבא. בצבא הוא גם עטוף בסיוע, ופה אני חייב להגיד שהצבא נותן סיוע מכובד וראוי, למרות שגם שם אפשר לשפר, ומייד אחרי השחרור הוא עוד פעם נופל בין הכיסאות ושוב נוצר מצב שחייבים להתחיל מחדש. ופה המגזר השלישי נכנס לתמונה, וחבל שזה המגזר השלישי ולא המדינה. אני רוצה להגיד לכם שיחד עם חברתי לסיעה יוליה מלינובסקי וקבוצת אזרחים שאכפת להם אנחנו רוצים לקדם חוק חיילים משוחררים בודדים, כדי שבאמת זה לא יהיה תלוי באף אחד ולא בשום גחמה או שום טובה של שום שר ושל שום ועדה, אלא זה יהיה ממש בחוק. אני מאוד מקווה שכל האנשים שלבשו פעם מדים ואכפת להם יתמכו. אנחנו נבוא עם הטיוטה הזאת אליך, אדוני השר, ואני מאוד מאוד אשמח שתוכל להצטרף ליוזמה הזאת. תודה רבה לחבר הכנסת אלכס קושניר. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אני מאוד שמחה לראות פה שני שרים מכחול לבן, ובמקרה עכשיו נכנסה שרה מהליכוד. אולי תישארי איתנו,

תעשי לנו כבוד קצת, שיהיה גם נציג ממפלגת השלטון,

תראו, הסיפור של חיילים בודדים וחיילים משוחררים

כולם מאוד מאוד מאוד אוהבים חיילים. ואללה יופי, כמו שאומר הבן שלי, אנחנו כולנו בעד חיילים, כל עוד לא צריך לשלם.

פתאום אין כסף, אז פתאום יש קשיים ואז פתאום יש כל מיני תירוצים מפה ועד להודעה חדשה. אני לא אשכח שהעברנו בכנסת הקודמת חוק לסיוע בשכר דירה לחיילים בודדים. כולו 12 מיליון שקל בשנה, תקשיבו, לשכת שר עולה יותר כסף, אני כבר לא מדברת על רכבים ו-facilities.

עוד לא היה ראש ממשלה חלופי אבל היו דברים אחרים. כמה מלחמות עם האוצר. ולא בחוק, בתקנות, בהחלטה. אמרתי: לא. חוק, חברים, כי אני מכירה את המשחק הזה. אם זה היה בתקנות או בכל דבר אחר, בכל רגע היו מבטלים, מקצצים, כי חיילים יכולים להסתדר,

אתה היית שם. כולם אוהבים אותם, אבל כשצריך לתת טיפול רפואי לחייל בודד זה סיפור, כשצריך לשחרר אותו לאימא לחו"ל, פתאום הקצין לא מבין את הקושי, כשחייל בודד התאבד בבית החייל שלושה ימים לקח למצוא את גופתו,

שלושה ימים הוא היה שם, אף אחד לא חיפש ובמקרה מצאו. אז אותו הדבר על הפיקדון. בכנסת הקודמת אמרנו: חבר'ה, זה כסף שלהם, תנו להם את זה. לא, האוצר לא הסכים, בלגן, משבר קואליציוני. ועכשיו, במשבר הקורונה, ב-6 באפריל העליתי בפעם הראשונה את נושא הסיוע לחיילים משוחררים בודדים. באוצר הקצו כסף. זה היה הזוי, כי משרד הביטחון לא היה מוכן לטפל בזה. ופתאום אחר כך ראש הממשלה קפץ על המציאה ואמר שהוא סידר את התקציב. כל מה שטוב זה ראש הממשלה, כל הבעיות זה כחול לבן. ככה זה קורה אצלנו. אני רוצה לברך את השר מיכאל ביטון, באמת מצאנו סוף-סוף פרטנר. אתה יודע, מה שטוב, זה טוב. כשיהיה לא טוב, גם את זה תשמעו, אבל כרגע זה טוב ולפחות יש לנו פרטנר לדו-שיח. צריך לטפל בזה.

חיילים משוחררים בודדים וחסרי עורף משפחתי זו אוכלוסייה מיוחדת, זו אוכלוסייה עם צרכים אחרים. אין להם אבא ואימא. אלה שהם חסרי עורף משפחתי, אני לא צריכה לספר, הם בדרך כלל חבר'ה חרדים שהלכו לשרת בצה"ל ונזרקו מהבית. אלה חבר'ה שבילו את כל הילדות שלהם בפנימיות למיניהן בגלל קושי משפחתי.

יום אחד שהם יכולים לשרוד. אם הם לא עובדים ואם הם לא מקבלים איזשהו סיוע,

אין להם את החוסן הזה. חוסן לישראל, כפי שאתם נקראים. חברת הכנסת מלינובסקי. אז קח את זה כפרויקט אישי שלך.

אני יודעת שיש ביורוקרטיה, ויש שם קושי, ויש שם אוצר ויש שם הרבה שיקולים שהם לא ענייניים. קחו את זה, בזה אתם תמצאו פה שותף מלא. תודה רבה. חברת הכנסת איילת שקד, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, שר החוץ, חברי כנסת נכבדים, תשמעו, אנחנו נמצאים אני קוראת לזה שגרת קורונה. הקורונה הזאת לא תיעלם לשום מקום, צריך לדעת לחיות איתה. כשראיתי את חגיגות הניצחון בניו זילנד צחקתי לעצמי, כי אמרתי לעצמי שברור שזה יחזור גם שם. אי-אפשר שהמדינה תהיה נקייה מקורונה ולא יהיה אף מקרה הדבקה. זה לא ריאלי. לכן אנחנו בשגרה, וצריך לדעת להתנהל עם השגרה הזאת. אני חושבת שיש רשלנות חמורה של הממשלה, שלא מדברת אל האוכלוסייה המבוגרת, כל מי שהוא מעל גיל 65, ולא מסבירה לאותם אנשים לשמור על עצמם ולא לצאת אם זה לא הכרחי. אני חוזרת על מה שאמרנו כשהקורונה התפרצה: את סבא וסבתא צריך לראות רק מרחוק. אני חושבת שזו רשלנות של הממשלה, וגם ראש הממשלה צריך לעמוד מול הציבור ולהסביר לציבור המבוגר, כי אנשים לא מבינים את זה, להסביר לציבור המבוגר שיישאר בבית. אני הייתי עכשיו באירוע של ריבונות, אירוע חשוב מאוד, באו אנשים וטרחו מכל הארץ כדי לתמוך בריבונות, אבל ראיתי שם אנשים מאוד מבוגרים שיושבים בצמידות לאנשים אחרים, וזה לא צריך לקרות. הבעיה היא בהסברה. זה רק הסברה. זה לא לסגור את המשק, זה לא להקריס אנשים, זה רק הסברה, ואת זה הממשלה לא עושה. אנשים מבוגרים בקבוצת סיכון מעל גיל 65 צריכים לדעת: לא לצאת מהבית אם זה לא הכרחי, ואם קבוצות הסיכון יישמרו, גם לא נגיע למספר גדול של מונשמים ולא נצטרך לסגור את המשק. אני חושבת שסגירת משק זה דבר חסר אחריות. זה דבר שממשלה רשלנית עושה, בטח במצב הזה, שהיום אנחנו יותר חכמים. מה שהממשלה הזו צריכה לעשות זה יותר בדיקות, לדאוג שהאוכלוסייה המבוגרת לא תצא מהבית אם היא לא חייבת ולהחזיר את האיכון הסלולרי של השב"כ. אין לזה תחליף. אני יודעת שראש השב"כ חושש. ראש השב"כ בצדק חושש להביא את חוק השב"כ לכנסת ושחברי הכנסת יתחילו לשאול שאלות ולפתוח אותו, אבל אני אומרת לכם כחברת כנסת מהאופוזיציה: הינה, אני מוכנה להתחייב שלא נתעסק עם החוק הזה מעבר למה שנדרש, מעבר לצורכי הקורונה, כי באמת צריך לשמור כרגע על המדינה, גם אם זה אופוזיציה, גם אם זה קואליציה. צריך לשמור על הכלכלה. אי-אפשר שממשלה רשלנית תתעצל, לא תצליח לבצע בדיקות, לא תסביר לאוכלוסייה המבוגרת שלא תצא מהבית, ואז תבוא ותוריד את הפטיש ותעשה סגר ותקריס שוב את בעלי המסעדות, את בעלי האולמות, את בעלי האירועים. אז אני קוראת מפה לראש הממשלה: צא, תסביר לאוכלוסייה המבוגרת, להישאר בבית. אנשים לא מבינים את זה, ואנשים מבוגרים סתם יוצאים. אין מה לעשות, אנחנו בתקופה קשה, לא רגילה. האוכלוסייה בסיכון צריכה להישאר בבית. משרד הבריאות צריך סוף-סוף להגיע ל-50,000 בדיקות. זה אפשרי. אני גם מקווה מאוד, אני אומרת את זה בלב כבד, זה לא דבר טוב, אבל שבלית ברירה שהממשלה תביא את החוק של האיכון הסלולרי, כהוראת שעה, עם פיקוח פרלמנטרי, ועדת חוץ וביטחון. אנחנו נמצאים במציאות שלא מותירה לנו ברירה.

תודה רבה לך. חברת הכנסת היבה יזבק, חבר הכנסת עפר שלח, בבקשה.

הצעת החוק הזאת, ההצעה הממשלתית, קדמה לה הצעה פרטית שהועלתה על ידי ועל ידי חבריי לוועדת הקורונה: משה אבוטבול, שנמצא כאן, יואב סגלוביץ', שהציג את הצעת החוק, יוליה מלינובסקי ואחרים. הצעת החוק שלנו נקבה אומנם בסכום גבוה יותר. אנחנו חשבנו שלאור עומקו של המשבר, ואני מסכים עם קודמתי, הוא משבר שאנחנו צריכים להתחיל להתייחס אליו כאל משבר מתמשך, כאל שגרת חיים חדשה, שלנוכח עומקו של המשבר ולנוכח זה שאוכלוסיית החיילים המשוחררים בסופו של דבר לא מכוסה, רובם גם לא עובדים, או רבים מהם, ולא מכוסים על ידי התוכניות הכלכליות האחרות, צריך לקחת חלק מכספי הפיקדון, שפשוט שלהם, צריך להזכיר, זה כסף שלהם, שאם הם לא משתמשים בו במהלך חמש שנים למטרה של רכישת מקצוע או לימודים הוא ממילא נכנס לכיס שלהם, לחשבון הבנק שלהם, ובצוק העיתים הזה לשחרר את זה לכיס שלהם. הסכום שנקבנו היה, כאמור, יותר גבוה, אבל בשם חבריי שחתמו איתי אני מסכים לסכום שמופיע בהצעת החוק הממשלתית. אני רוצה להודות גם למזכירות הכנסת, גם ללשכה המשפטית, שאפשרו לנו להצמיד את הצעת החוק הזו, שכאמור היא הצעה ראשונה מתוך ועדת הקורונה. אבל חברי משה אבוטבול, כפי שאתה יודע, לא רק זה יצא מתוך ועדת הקורונה, אם אנחנו כבר מדברים. אני מסתכל היום על המסמכים שהנחנו, גם ערב פסח וגם בסיום עבודתה של הוועדה, ואני מתייחס גם לדברים שאמרה פה קודמתי חברת הכנסת איילת שקד: המשבר הזה הוא משבר שאיננו מנוהל, הוא איננו מנוהל מהרגע הראשון. זה לא רק עניין של הסברה לאוכלוסייה המבוגרת, זה עניין שמהרגע הראשון היה צריך לקום פה גוף אופרטיבי שינהל את המשבר הזה ברמה המבצעית של יום-יום. יש משבר בבני ברק, מטפלים בו. יש משבר בדיר אל-אסד, מטפלים בו. יש אוכלוסייה מסוימת שצריך לטפל בה, מטפלים בה. יש בעיה עם הבדיקות, מטפלים בה. במקום זה היו פה כל מיני התנדבויות אד הוק, מבורכות כשלעצמן, של גופים מצוינים בעבודתם כמו המוסד או צה"ל או יחידות אחרות, שבסופו של דבר לא הניבו יותר משהייתה מניבה פשוט עבודה עם המערכות הקיימות, עם הרשויות המקומיות,

עם כל המערכים שלא הופעלו. ולמה הם לא הופעלו, מפני שברמה הממשלתית המשבר הזה מנוהל מהרגע הראשון על ידי המל"ל, וכמו שאמר לנו ראש המל"ל, הוא קרוב לראש הממשלה כדי שהוא יקבל החלטות, החלטות שמצד אחד הן מיקרו-ניהול שעוסק בשאלה אם איקאה תיפתח ודוכני הפלאפל ייסגרו, ולא עוסק במדיניות. עכשיו, שקם פה קבינט קורונה, הוא משקף את הממשלה הזאת, 14 חברים, חצי מהם חברי כבוד. מההתחלה המשבר הזה לא מנוהל, ולצערי זה מביא לזה שכל מה שאנחנו יכולים לעשות זה החלטות נקודתיות כמו הצעת החוק המבורכת הזאת.

תודה רבה לך, חבר הכנסת עפר שלח. חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת נפתלי בנט, אינו נוכח, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח. חבר הכנסת משה ארבל,

גברתי היושבת-ראש, מכובדי השר במשרד הביטחון לעניינים אזרחיים, חבריי חברי הכנסת, כבר בממשלה הקודמת פניתי בשאילתה ישירה, עם תחילת משבר הקורונה, לשר הביטחון הקודם, שבה ציינתי בפניו פניות ציבור רבות של חיילים משוחררים ובוגרי השירות הלאומי שהם ובני משפחותיהם נתקלו בקשיים כלכליים משמעותיים בעקבות נגיף הקורונה והסגר הכלכלי שהנהיגה הממשלה במאבקה בנגיף. בקשיים הללו נתקלת המדינה כולה, וגם בקושי נוסף של ימי אבטלה, דמי אבטלה, בפרט לצעירים בני 25 ומטה. רובם של בוגרי צה"ל והשירות הלאומי, שכירים שיצאו לחל"ת או פוטרו או עצמאים שנתקלו בקשיים כלכליים, הרוויחו ביושר פיקדון של מינהלת הקרן לקליטת החייל המשוחרר, ואליה הופרשו בכל חודש כספים במהלך השירות. בחמש השנים הראשונות לאחר השירות,

החייל רשאי להשתמש בכספי הפיקדון אך ורק למטרות שהוגדרו בחוק או בצו שר הביטחון: חתונה, הקמת עסק, קניית בית. משבר הקורונה הוא משבר ייחודי, ועלה צורך אמיתי להשתמש בכלים יוצאי דופן. פנייתי לשר הביטחון הקודם, לצערי הרב, נענתה

אני מאוד מאוד שמח ששר הביטחון החדש וראש הממשלה החליפי בני גנץ, בין יתר התפקידים הרבים שהוא נתן לשרי ולחברי מפלגתו היה מינוי שר במשרד הביטחון, השר לעניינים אזרחיים במשרד הביטחון, השר מיכאל ביטון, שהנפש שלו נמצאת במקום מאוד מאוד חברתי, מאוד אנושי, ומייד עם כינונה של הממשלה החדשה הפניתי את השאילתה הזו ככתבה וכלשונה פעם נוספת לשר הביטחון החדש. לא עברו ימים ספורים של הגשת השאילתה פעם נוספת והינה,

חבריי חברי הכנסת, מונחת הצעת חוק בנושא שבאה לתקן את אותו צורך אמיתי בעקבות המשבר הזה. וזה מלמד הרבה מאוד. זה מלמד על הבנה, הבנה אמיתית של חשיבות הצורך לסייע, ולהבין שיש לנו מחויבות לסייע לכל אחד ואחד ובפרט לאותם חיילים משוחררים. כמובן, מיותר לומר שאני קורא לחבריי חברי הכנסת מכל סיעות הבית לתמוך בהצעת החוק החשובה הזו, ובהזדמנות הזו אני מברך את אותם אנשים מקבלי ההחלטות ואת השר במשרד הביטחון על ההחלטה החשובה, מודה להם ומבקש באמת להמשיך לייצר עוד חשיבה כזו. השר ביטון, אני קורא לך לייצר עוד חשיבה חברתית, כי הלב שלך נמצא שם. זה נכון, זה ראוי. תבורך, תחזקנה ידיכם.

תודה, חבר הכנסת משה ארבל. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה מחדש על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית,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 התש"ף 2020, שהחזירה הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה.

יעלה ויבוא חבר הכנסת אחמד טיבי. מכובדי היושב-ראש, אתה מנהל את הישיבה פעם ראשונה כשאני מדבר,

אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, שמעתי אתמול או היום שהממשלה, ראש הממשלה בישר על מענק סיוע של 52 מיליון שקל לעיר טבריה, בגלל שהיא עיר תיירותית ומשבר הקורונה גרם לפגיעה קשה בעיר. היה גם סיוע לעיר אילת.

לא רק שנזכרתי, צפה בי המחשבה, וגם קיבלתי טלפון מעיריית נצרת, נצרת היא עיר תיירותית ראשונה במעלה, ראשונה במעלה, התיירים שמגיעים לכאן רובם מגיעים לנצרת, בית לחם,

שיעור האבטלה בנצרת הוא כמעט 50% 48%. לא 32%,

כמו בטבריה, שגם זה הרבה,

33%. צריך לעזור. אבל למה עד עכשיו לא שמעתי על סיוע ישיר לעיר נצרת? כך שואל גם ראש העיר עלי סלאם, כך שואלים בעלי העסקים בעיר נצרת: בתי מלון, מסעדות, עסקים קטנים, כל מה שקשור בתיירות. 50% מהכנסות העיר סמוכות תיירות, תלויות בתיירות. אתה שר, אדוני השר מיכאל ביטון, ואני שואל אותך: איך עד עכשיו אילת קיבלה, טבריה קיבלה ונצרת עדיין לא קיבלה. זה תפקיד שלי לדרוש, ולהמשיך לדרוש, ואני אמשיך לדרוש עד שתושבי נצרת ועיריית נצרת יקבלו את המגיע להם. עד עכשיו הם קיבלו משהו בסביבות 5 מיליון שקל.

מה יש שם, הענפים העיקריים? עובדי תיירות, עובדי בתי מלון, מסעדות, מדריכים.

מתקופת הקורונה. אין הכנסות. עסקים קטנים קרסו. אני זועק את זעקת העיר נצרת ותושבי נצרת ומעט המסחר בעיר. אני פניתי גם לשר התיירות אסף זמיר, ואנחנו גם נפנה לאגף התקציבים במשרד האוצר דרך ועדת הכספים. כי נצרת, מגיע לה, והפגיעה בה, היא והעיר אילת היו הפגיעות הקשות ביותר. אדוני, אני נפגש איתו עוד מעט. אני אבקש את עזרתו. אני רוצה להזכיר לך, שאלת, משה. אני לא יודע אם אתה אוהד כדורגל, אבל אתה בטח מתנגד לחוליגנים. אני ראיתי את אוהדי מכבי תל אביב ברחובות יפו משתוללים, אבל גילוי נאות, אתה אוהד הפועל? בילדות הייתי אוהד הפועל,

אבל טייבה היא על המפה, הייתה בליגה הלאומית,

היא ירדה מאז. אנחנו עוזרים. סח'נין, אני מקווה שהיא תעלה, ויש עוד, יש חמש קבוצות בליגה הלאומית. אתה אוהד של נבחרת ישראל, יש בה שחקנים ערבים יותר מאשר בסח'נין. השחקנים היהודים משתלבים יפה בנבחרת ישראל. טוב, תודה רבה, חבר הכנסת אחמד טיבי.

הפעלתי את זה מאוחר,

אני מבקש לתת לו, כי זה מעניין, היושב-ראש. וגם היו לו הפרעות. עשר שניות.

החוליגנים האלה שפגעו בחנויות, פגעו באנשים, קראו: מוות לערבים, היו שם שוטרים. אותם שוטרים שהיו לפני שבועיים שם ופגעו, ותקפו את המפגינים הערבים שהיו ביפו. השר אוחנה מתבקש להורות למשטרה לעצור את החוליגנים האלה והשר טרופר מתבקש להורות, כי הוא שר הספורט, גם, ולהתערב. האנשים האלה צריכים להיות מוענשים גם הם, ויש חוק מקובל לכולם. גם הקבוצה חייבת לשאת באחריות להתנהגות החוליגנית הזאת. משפט אחרון, אדוני. יש אחד שקוראים לו אברי גלעד, הוא קריין בבוקר. אני שומע רק רדיו חרדי.

הוא אומר שערבים יש להם רק: לכעוס, לכעוס, לכעוס. אין להם אהבה, אין להם נתינה,

תודה, תמי.

די, נמאס ממנו. נמאס מהקנטרנות הזאת ומהגזענות שלו. תודה רבה, חבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' נמצא? לא נמצא. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הרכבת חזרה הבוקר בתפוסה של 30,000 בלבד, במקום למעלה מ-200,000 ביום רגיל, ואני רוצה להקדיש איזו דקה לבעיות תחבורה במשבר הקורונה. תשמע, אדוני היושב-ראש, אנחנו שמענו כמעט על הכול. שמענו על האומנים, ועל עולם התרבות, ועל העצמאים, ועל העובדים המבוגרים, ועל אנשים, חס וחלילה, בסיכון, שנפגעו מאלימות, ועל מיליון המובטלים, ועל העסקים הקטנים, ועל העצמאים,

הכול דברים מאוד מאוד חשובים. תחבורה ציבורית, אדוני היושב-ראש, באמת היא בשימוש של מאות אלפים ביום, אנשים שאין להם ארגון, אין להם קול, אין להם איזו התארגנות ואין להם עוד דבר, אין להם אוטו, אין להם רכב פרטי. ומשום מה, התחבורה הציבורית, שהיא אחד ממקומות הסיכון, כי מדובר בקרונות או באוטובוסים שיש בהם התקהלות והם סגורים, היא אחד הדברים שדיברו עליהם ועדיין מדברים עליהם הכי פחות במשבר הקורונה. וכשמדברים, אז מדברים על הגבלות. מדברים על כמה מותר בקרון, ואסור לאכול, אסור לשתות, ולהיות עם מסכה, דברים שהם מאוד מאוד חשובים כדי לשמור על הבריאות של כולנו, אבל נוסעות ונוסעי התחבורה הציבורית מרגישים מדי יום שמדובר בקטסטרופה. ומדובר על תלמידות ותלמידים שנוסעים לבתי הספר,

תכף מתחיל החופש הגדול, מדובר על אנשים שנוסעים מדי יום לעבודה, אנשים שלא יכולים להוציא רישיון נהיגה או שאין להם יכולת לקנות רכב, כלומר השכבות המוחלשות במדינה, אנשים שנוסעים לעבודה, שמשתמשים ברכבת, שנוסעים להורים, לכל מקום. והשירות הזה של התחבורה הציבורית נמצא הרחק הרחק מאחור, וזה דווקא בעידן שאנחנו הולכים ומדברים על משבר אקלים, שבו הצפיפות, תאונות הדרכים והזיהום מתעשיית התחבורה הם מהדברים שאנחנו צריכים להפחית ולא להוסיף. ולמרות זאת, התחבורה הציבורית, אתה היום צריך לחכות לאוטובוס, התפוסה יורדת משום מה.

ענף התיירות נמצא במשבר, למה למשל חברות ההיסעים הפרטיות לא קיבלו פיצוי או תשלום תמורת זה שהאוטובוסים שלהם ייכנסו לשירות ויהוו את הנסיעה החליפית בזמן שהאוטובוסים יכולים להגיע רק עד תפוסה מסוימת? ברכבת צריך לרכוש את השובר מראש, אף אחד לא יודע איך זה בדיוק עובד, להירשם באתר. פלא שכל כך מעט אנשים נוסעים? זה רק היום הראשון, אני מקווה שיעלו עוד, אבל אנחנו צריכים להפנים משהו אחד: התחבורה הציבורית היא אבן דרך, היא שירות חיוני לא רק למאות אלפי הנוסעים אלא גם לעתיד התחבורה, שבסופו של דבר צריכה להתבסס יותר ויותר על תחבורה ציבורית ופחות על רכב פרטי. ואם אנחנו בעידן שבו אנחנו הולכים להיות בשגרת קורונה עוד תקופה מסוימת, כלומר ההגבלות האלה הולכות להיות איתנו, להסתמך על הרכב הפרטי זה לא הפתרון. מכיוון שלנוסעי התחבורה הציבורית אין קול, ואין ארגון, ואין התארגנות, אז צריך לדעת שכניסה לשגרת קורונה צריכה להכיל קודם כול,

את נושא התחבורה הציבורית בצורה טובה איכותית ויעילה, שתוכל להחזיק לאורך זמן.

תודה, חברת הכנסת תמר זנדברג. חבר הכנסת יאיר גולן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו דנים בימים האלה בחוקי קורונה וטוב שאנחנו עושים כך.

לפני שנכנסים לדקדוקי עניות של חוק כזה וחוק אחר ותקנה כזאת ותקנה אחרת, ראוי להזכיר חמישה עקרונות שעליהם באמת באמת צריך להקפיד והם יותר חשובים מהחקיקה. עיקרון מספר אחת: להרבות בבדיקות. כבר נקב מישהו במספר 30,000 ליום, אנחנו היום על פחות מחצי, וברור לכול שמי שיוצא למלחמה בנגיף צריך מודיעין, והמודיעין ובדיקות, לצערי, כנראה זה לא יהיה. העיקרון השני: כבוד לראשי הרשויות. כל ראש רשות וראש רשות מכיר את הרשות שלו הכי טוב. צריך לנהוג בהם כבוד ולומר להם: יש מספר מצומצם של כללים מנחים, בכל השאר שכל ראש רשות ינהג ברשות שלו לפי שיקול דעת, והוא ידע את מה להגביל יותר ואת מה להגביל פחות, ומה לפתוח ומה לסגור ואיפה החולים ואיך לפקח עליהם, ואילו תקנות נכונות ליישוב שלו, ואיך לבדוק אנשים בכניסה וביציאה, תחת מסכת מצומצמת של כללים ממשלתיים. לצערי גם זה לא יהיה. הכלל השלישי הוא לנהוג בישראל גישה אזורית. לא רק להבדיל בין רשויות, להבדיל בין אזורים. הרי לא הגיוני שהדרום הרחוק, ננהג בו כמו רמת הגולן, ולא הגיוני שנתייחס לרמת הגולן כמו שמתייחסים לגוש דן. ולצערי גם זה לא יהיה. העיקרון הרביעי: לתת למי שיודע לנהל מצבי חירום לנהל את מצב החירום. הגוף המוכשר ביותר לנהל מצב חירום בעורף הוא פיקוד העורף. בשביל זה בנינו אותו, בשביל זה השקענו בו מיליונים רבים, בשביל זה אימנו לו כוח אדם מצוין. למה הוא לא מנהל את האירוע הזה? למה הוא לא מפעיל את אולפן השידור שלו, משדר 24 שעות ביממה מידע והנחיות איך לנהוג ומה צריך לעשות? בנינו ולא הפעלנו, לצערי גם לא נפעיל. והדבר האחרון, אדוני היושב-ראש, הוא להשקיע בהסברה ולא בכפייה. ללמד את האנשים, לפנות לרצונם הטוב. אנשים בחירום משתפים פעולה, נדירים האזרחים שפועלים כנגד הנחיות. בואו נסמוך על רצונם הטוב של האזרחים. יופי, תודה. גם זה להערכתי לא יקרה. אדוני היושב-ראש, אני ממליץ לכולנו לאמץ את חמשת הכללים האלה כדי שנתמודד טוב יותר עם משבר קורונה החדש. תודה, חבר הכנסת יאיר גולן. חבר הכנסת עידן רול,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, תראו: החוק שעובר פה היום, החוק שעולה להצבעה, הוא חוק חשוב. אנחנו חייבים לעזור לצעירים, לבטח לחיילים משוחררים,

אבל לפעמים הדיסוננס בין הבאמת-גרושים שאנחנו זורקים לצעירים ולטובי בנינו בזמן הקורונה אל מול ההוצאות החזיריות והאסטרונומיות של ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי,

זה פשוט,

מעורר תחושת אי-נוחות, אם להיות עדינים פה על הפודיום.

ראיתי שאחד מהסעיפים שתדון בהם ועדת הכספים מחר, במסגרת הוצאות המעון לראש הממשלה החליפי, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. ובמסגרת הטבות מס עד 2009, שיצוין שנכון לעכשיו שני הצדדים מכחישים שביקשו אותם,

יש איזושהי תופעה מדהימה של בקשות תקציביות פרטיות לטובת ראשי ממשלה שפשוט מופיעות כדרך פלא לתוך ועדת הכספים במסמך שאף אחד לא יודע איך נוצר. אבל ראש הממשלה מבקש שם הטבות מס עד 2009. הזכיר שאול אמסטרדמסקי משהו מאוד מעניין: ב-2009 אותו בנימין נתניהו ביקר את ראש הממשלה דאז אולמרט על פרויקט אלמוג, פרויקט להקמת קומפלקס לראש הממשלה בשווי 650 מיליון שקל. הוא טען שזו בזבזנות ושזה משהו שאסור שיקרה. אני אפילו חושב שאני אצטט אותו, כי אני חושב שהדברים של ראש הממשלה מ-2009 זה דברים שראש הממשלה של 2020 חייב להכיר: אנשי נתניהו אמרו בתגובה: "בתקופה ההיא", כלומר, חבר הכנסת

חבר הכנסת שטרן. אנא מכם, חבר שלכם מדבר. סליחה. ראש הממשלה נתניהו ביקר אז את אולמרט, ואולמרט אמר בחזרה: רגע, אתה זה שקידם את זה בזמן שאתה היית ראש ממשלה. אז אנשי נתניהו אמרו בתגובה: "בתקופה ההיא לא היה משבר כלכלי, ועכשיו יש. אין בעיה עם הצרכים הביטחוניים של הפרויקט, אך יש בעיה עם צרכים אחרים שניתן לכנותם 'השיש והקרמיקה'. זו לא תקופה להוציא סכומי עתק בזמן משבר עולמי כל כך חריף בעת שניתן להוציא כספים לצרכים חברתיים", וסיים, אולמרט רצה לבנות בהולילנד. וסיים: "זו פשוט איוולת". זה שאחד מראשי הממשלה עושה משהו לא ראוי לא אומר שמשהו שעושה ראש ממשלה אחר הוא ראוי יותר. גם לבית, אתה מסכים עם הדברים של נתניהו אז, שלהוציא סכומים כאלה גדולים בתקופת משבר כלכלי, אז הוא דיבר על 2008, אני מסכים עם הדברים של היום. אז אתה מסכים שזו איוולת גם היום. לא, אני מסכים עם הדברים של היום, שצריך את זה. שצריך מעון חלופי? אם הכוח, וצריך הטבות מס רטרואקטיביות. סליחה, המחיר של ללכת לבחירות קצת יותר יקר, מה הקשר לבחירות? האם בשביל מעון חלופי הולכים לבחירות? כאילו אנחנו הולכים, המחיר של ללכת לבחירות? היינו הולכים למקום של בחירות,

בואו נעשה תחנת חלל לראש הממשלה החלופי, למה להסתפק במעון בבלפור או לידו?

בוא ניתן לחבר הכנסת עידן רול להשלים. הרי הכול זה בחירות בסוף.

אני ישבתי הבוקר, חבר הכנסת אזולאי, בשתי ועדות במסגרת ועדת הרווחה. בשתיהן, בגלל שיקולי תקציב ראיתי לבבות שבורים.

הסיוע לחיילים הלומי קרב, והשני היה למיגור האלימות במשפחה, שבו דיברו משפחות שבהן הבנות והאחיות נרצחו. התוכניות האלה לא יצאו לפועל בגלל היעדר תקציב, אנחנו מחר אמורים לאשר מיליונים על גבי מיליונים בשביל מעון חלופי,

ואתה מדבר איתי על בחירות כאלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא לא בחירות, היינו בשלוש מערכות בחירות,

חבר הכנסת אזולאי,

חבר הכנסת עידן רול, הזמן נגמר.

האלטרנטיבה היא לא בחירות. האלטרנטיבה היא כסף למיגור האלימות נגד נשים, האלטרנטיבה היא כסף לחיילים הלומי קרב. האלטרנטיבה היא לא תמיד או בחירות או ביבי, ולא או בחירות או גנץ. אתה יודע ואני יודע שאתה לא מאמין בסט הערכים הזה. אתם גם לא מקדם את סט הערכים הזה.

אני רק אסכם ואומר, כפי שאמרו,

אני מצטט, ומסכים: כפי שאמרו אנשיו של נתניהו, בתקופה של משבר כלכלי חריף, ואז דיברנו על 2008, משבר שפגע בנו הרבה פחות מהקורונה, זו איוולת להוציא כספים על מעון לראש ממשלה במקום על צרכים חברתיים.

אני מציע לו לאמץ את אותו דבר בריבית דריבית עכשיו, בזמן משבר הקורונה. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח. אני בכוונה, ע'דיר, כדי שילמדו איך מבטאים את השם שלך, ע'דיר כמאל מריח.

שלוש דקות. אני טובה בלשון העברית. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני בוחרת היום לשתף אתכם במאמר דעה שפרסם בחור צעיר ומבטיח בשם פאדי מקלדה, בחור מדאלית אל-כרמל, שפרסם מאמר דעה ב-16 ביוני 2020. כותרתו: "נתניהו, תלמד מאסד: בסוף גם לדרוזים נמאס". "בהכללה לא הוגנת ניתן לומר שרוב היהודים שפגשתי לאורך חיי דיברו איתי קודם כול על אוכל ואחר כך הזכירו את הנאמנות של הדרוזים למדינות שבהן הם חיים. בניסיון להפריך את תזת הנאמנות העיוורת נהגתי לתת להם שיעור בהיסטוריה על המרד הדרוזי הגדול בהנהגת סולטאן באשא אל-אטרש ב-1925, ועל מלחמות ומאבקים אחרים שהדרוזים הובילו להגנה על עצמם כמיעוט נרדף. אבל כיום אין הכרח או צורך בהיסטוריה. מספיק מבט לעבר מחוז סווידא שבדרום-מערב סוריה כדי להבין שטענת הנאמנות האוטומטית וחסרת הפשרות של הדרוזים למדינה שבה הם חיים היא מופרכת", מיכאל ביטון, "משוללת יסוד ואף מעליבה. בזמן שמשטר אסד מתאושש ממלחמת האזרחים והשלל מתחלק בין האיראנים לרוסים, הדרוזים החליטו למרוד לאחר שנים ארוכות של ברית עם העלווים, המיעוט השולט במדינה. התנכלות של המשטר, היעדר תמיכה כלכלית מהממסד על רקע אינפלציה גואה ויצירת טבעת חנק של גורמים עוינים סביב לסווידא הביאו את הדרוזים להפר באופן פומבי את הברית עם העלווים, עד כדי קול נדיר שמהדהד עד להרי הכרמל וקורא לפרק את המשטר הסורי, כמו גם קריאות גנאי נגד בשאר אסד והאיראנים. תגובת המשטר לא איחרה להגיע. כיום אנו עדים לגל מעצרים של דרוזים והצבת מחסומים בכניסה לסווידא שמונעים אספקה של ציוד ומזון כיאה לדיקטטורה במזרח התיכון. מדוע כל זה חשוב?

הדרוזים בישראל, בלבנון, בסוריה או בוונצואלה, ניחנו באורך רוח ובנשימה עמוקה כעומק השורשים שלנו באדמות הכרמל, באדמות סווידא שבסוריה, באדמות אל-שוף בלבנון ואל-אזרק בירדן. דבר אחד אין לנו והוא פרות קדושות. לא בריתות חיים, לא בריתות דמים, לא מדינה או לאום כזה או אחר הם טאבו בחברה הדרוזית, יש רק העיקרון שכל דרוזי יודע לדקלם: אל ארד ואל ערד. האדמה והכבוד. ולכך יש השלכה גם בישראל. בעניין האדמה, ממשלות ישראל האחרונות מכות בנו בעוצמה. הפקעה מתמשכת, היעדר תוכנית מתאר ליישובים הדרוזיים, משפחות שמכלות חודשים בחיפוש אחר מקור חשמל, תחושת חנק בתוך היישובים ומחאה מתמשכת מאז 1 במאי על אי-תקצוב, לגבי הכבוד, אנו לא שואפים לכבוד בדמות שטיחים אדומים שנפרסים לכבודנו. זה לא הכבוד שרוצחים בשמו. זה כבוד במובן של dignity ולא של honor". תודה, חברת הכנסת מריח. אני לקראת סיום. גם כאן ממשלת ישראל מצליפה בנו, בעדה הדרוזית, "על ידי השפלה מתמשכת עם חוק הלאום והתעלמות מזעקת אמת של אוכלוסייה שראתה עצמה כבשר מבשרה של החברה".

תודה לחברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח. חבר הכנסת סעיד אלחרומי אינו נוכח. חברת הכנסת אורלי פרומן, בבקשה,

היושב-ראש, חברי הכנסת, מחאת עולם התרבות והאירועים,

חברי הכנסת בצד ימין,

אנא מכם, לכבד את חברת הכנסת פרומן. חבר'ה, אי-אפשר פה לדבר. זה מפריע. צאו החוצה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, הימין שלך זה השמאל של כולם.

נתחיל עוד פעם. בבקשה, אנחנו מתחילים מחדש. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מחאת עולם התרבות והאירועים, מחאת המתמחים לרפואה, מחאת נשים עושות שלום, מחאת הדגלים השחורים, מחאת הנכים, הפגנת בעלי עסקים עצמאים, מחאת הדרוזים, מחאת בני העדה האתיופית, צעדת המחאה של העובדים הסוציאליים, הפגנה בעד הסיפוח, נגד החלת ריבונות, נגד מדינה ריבונית, בעד תוכנית טראמפ, הפגנה נגד אקטיביזם שיפוטי, הפגנת הורי הגיל הרך ועוד ועוד ועוד ועוד. במדינת ישראל בתקופה האחרונה רבות המחאות ורבות ההפגנות. נכון, הפגנה ומחאה הם כלים לגיטימיים וחשובים. הם חלק בלתי נפרד מהדמוקרטיה, השר ביטן, חבר הכנסת ינון אזולאי. יש להם תפקיד חשוב בהשמעת קולם של האזרחים ובבקרה החיונית על הרפורמות, על החקיקה או על המחדלים של רשויות השלטון. קולו של האזרח הוא מעין ברומטר על הנעשה במדינה. כשלאזרחים טוב הם מקיימים שגרת חיים בריאה, עבודה, משפחה, לימודים, תרבות והעשרה.

ומה קורה כשלאזרחים רע? הם יוצאים למחאות בכלים שנשארו בידם. בימים אלה בולטות מאוד המחאות, בולטת האווירה הקשה בעליל בקרב הציבור הלא-מטופל. ושלא נתבלבל, רבותיי, הקורונה לא יצרה את הבעיות, היא רק חידדה אותן, גילתה אותן במערומיהן. גרועה מספיק העובדה של נרמול כל מה שלא טוב בארץ. לכאורה הציבור התרגל לכל גזרה, לכל עיוות ומחדל. גרועה מכך, לדאבוני, היא העובדה שההנהגה כבר התרגלה להפגנות. נרמול, כבר אמרנו? המראות של אנשים מכל שכבות האוכלוסייה שנמצאים במעגלי עוני הולכים ומתרחבים העומדים בצמתים בשמש הקופחת, מצטרדים, מזדעקים ומתדפקים על דלתות השלטון האדיש, פונים לאוזניים ערלות ועיניים סומות, כל אלה כבר לא מזעזעים אף אחד. הם הפכו חלק מהנוף, ולעיתים, ואני אומרת את זה בצער גדול, ללא יותר מאשר מטרד סביבתי, הפרעה לתנועה. ההפגנות האלו, רבותיי, לא מעניינות את נתניהו ולא את ממשלת נתניהו החמישית, כי הרי במדינת ישראל כמיליון מובטלים, אנשים שקופים, עובדים בשכר זעום שחשופים לאלימות, אלימות במשפחה, נכים שעוברים התעללות בהוסטלים ועוד ועוד.

ומנגד, בצמרת המדינה ממש בימים אלו יש בזבוז משאבים זדוני. אין גבול ואין בושה ודי לחכימא ברמיזא. ולכן, רבותיי, לא ננוח ולא נשקוט, נמשיך להיאבק על הדברים החשובים בשביל כל מי שהופקר ונשכח והוזז לשוליים. אזרחי ישראל ראויים לכך שזמנים רעים אלו יבואו לקיצם. מגיע להם לחזור לשגרת החיים הבריאה והמיטיבה שלהם. אנחנו כאן כדי להבטיח שזה יקרה.

תודה, חברת הכנסת אורלי פרומן. חברי הכנסת מצד ימין שלי, אני מבקש מכם, אתם לא כיבדתם את חברת הכנסת שלכם, ואני כרגע לא מתחיל להשתמש בכלים שיש ברשותי. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אחרון הדוברים. חברים, אפשר לדבר מחוץ לאולם. שלוש דקות. תודה רבה, אדוני-היושב ראש. אני רוצה לנצל את הבמה לברך אותך, זו הפעם הראשונה שאני מדבר ואתה מנהל את הישיבה.

אז שיהיה בהצלחה גדולה.

אדוני היושב-ראש, יש נושא שמטריד אותי, מטריד אותי מאוד, ואין לי ספק שגם אתה תבין על מה אני מדבר. לפני כחודש פורסם דוח גיוון וייצוג בשירות המדינה 2019. אני קראתי את הדוח כמעט מתחילתו ועד סופו, והתגלתה לפניי תמונה מאוד מאוד מטרידה: כאן בכנסת, בממשלת ישראל שהעבירה את הצעת החוק של השר אריה דרעי, חברי הכנסת, חבר הכנסת מלכיאלי, אני מבקש שתפסיק קצת, חברי הכנסת, חברי הכנסת, תמר, יוליה, חבר הכנסת עפר שלח, אתם יכולים לצאת ולדבר בחוץ. או להישאר ולהקשיב. לא יכול להיות. חבר הכנסת עודד פורר, אנא מכם. אתה יכול להמשיך. ממשלת ישראל קבעה בחוק ש-7% מתוך התפקידים בנציבות שירות המדינה ייועדו עבור המגזר החרדי. יש היום כ-10,000 סטודנטים, מתוכם כבר אלפים עם תואר ראשון ושני, שיכולים להשתלב בתוך השירות הציבורי. אדוני היושב-ראש, מתוך 7% שקבועים בחוק, האם אתה יודע כמה אחוזים של חרדים שובצו בפועל בתוך נציבות שירות המדינה? 1.2%. החוק מחייב 7%, בפועל 1.2%. ואתה יודע באיזה משרות? לא תמצא אותם יועצים משפטיים ולא סמנכ"לים, לא מנהלי אגפים, רובם המוחלט סטודנטים שאחרי עשרה או שמונה חודשים כבר לא יהיו במשרד. בזה מילאו 1.2%. עכשיו, להגיד לך שלא מתמודדים? אני מכיר עשרות שהתמודדו ונדחו. אני גם רוצה לומר מילה טובה לנציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ. ישבנו איתו בדיונים בכנסת, ואני יודע שכוונתו לטובה. אני יודע שהוא רוצה לשנות את זה, אבל בסופו של דבר הדוח מדבר בעד עצמו. אני חושב שאנחנו, כנסת ישראל, אני גם מתכוון לזמן דיון בוועדת הכספים יחד עם הנציב על מנת לעקוב מקרוב, מה הנציב עושה על מנת שנוכל לצמצם, להדביק את היעד שממשלת ישראל קבעה לעצמה 7%. אני מקווה לשני דברים: 1. שנגיע ליעד, 2. שלא נסתפק בסטודנטים, מה שנקרא, משרות של שואבי מים וחוטבי עצים, אלא יהיו משרות בכירות, כיאה לאותם אנשים מוכשרים שמגיע להם להשתלב בתפקידים בכירים.

תודה, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. אני חושב שתורו של השר ביטן לסכם, והוא יצא.

הוא כאן,

הוא במרחק קריאה. הוא יצא לדקה. אז השר שמולי, בבקשה.

חבריי השרים, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אנחנו, בעצם לעניין החוק, קודם כול. בעצם דנים בחוק שהוא באמת חשוב, שיאפשר לחיילים משוחררים לממש חלק מכספי הפיקדון שלהם כדי להתמודד עם האתגר הזה של המשבר החברתי-כלכלי של הקורונה. סך הכול המצב הוא כזה שהרבה מאוד אנשים, בעיקר אנשים צעירים, מתקשים להחזיק את הראש מעל המים מבחינה כלכלית, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו עושים בתקופה הקרובה על מנת לאפשר לאותם אנשים צעירים להחזיק את הראש מעל המים. אני רוצה לעדכן אתכם היום בנתונים שפרסמנו, שהם מאוד מאוד מדאיגים, לגבי תמונת המצב החברתית. נכון להיום אנחנו מתמודדים עם מצב שבו יש חצי מיליון ישראלים שבעצם נמצאים באבטלה. אפילו יותר, לפי נתוני שירות התעסוקה זה 700,000 איש. אבל הנתון המרכזי הוא שאם אנחנו לא נצליח להאריך להם את דמי האבטלה עד לחודש אוגוסט, אנחנו נמצא מציאות שבה יש חצי מיליון ישראלים שנמצאים באבטלה אבל לא מקבלים דמי אבטלה. זה אומר שאנחנו לוקחים מאות אלפי ישראלים שהיו בעלי הכנסות נורמטיביות, אדוני היושב-ראש, ופשוט מטביעים אותם מתחת לקו העוני. זה גל העוני השני. נכון, זו פצצה חברתית מתקתקת שאנחנו גם כממשלה וגם ככנסת נהיה חייבים לנטרל. אתמול קיבלה הממשלה החלטה חשובה מאוד. החלטה חשובה שקידמנו במשותף גם שר האוצר וגם אנוכי לגבי מתן המענקים לאוכלוסייה המבוגרת בגילאי 67 פלוס. אתם יודעים שיש הרבה מאוד אנשים מבוגרים שלפני הקורונה הם היו אנשים עובדים. הם היו אנשים עובדים כי הם הבינו שהם לא יכולים לחיות רק על בסיס קצבת הזקנה שלהם, ולכן הם יצאו לשוק העבודה. אבל כשהחלה הקורונה הם פשוט נפלטו, נפלטו לאבטלה. ואז באה מדינת ישראל ואמרה להם: אין כפל מבצעים, אתם לא תוכלו לקבל גם דמי אבטלה וגם קצבת קיום. והיה הסיפור של הקיזוזים האלה. אז את הנושא של הקיזוזים פתרנו, אבל יחד עם זאת, יש לכם רוב, לא? חברי הכנסת. זו החלטה, שכפי שאומרת נכון שרת הקליטה, חברי הכנסת, אני מבקש לאפשר לשר להשלים את דבריו. בבקשה. זו החלטה, שכפי שבאמת אומרת נכון שרת הקליטה, העלות שלה היא 250 מיליון שקל, שתאמינו לי, חזרו לשכבות המוחלשות מכולן, גם חד-הוריות וגם תלויים שהם נכים, וגם אנשים מבוגרים. 250 מיליון שקל שחזרו לחשבונות הבנק עבור מרץ, אפריל, מאי, וככל שזה יקרה ביוני, גם ביוני. כל בקשות השכר של ראש הממשלה, מה אתם מתכנן לעשות בעניין? אני אודיע לך את זה, פשוט סימנו לי לרדת. יגידו לך לרדת, אז תגיד על הדוכן. אז אנחנו קוראים לכנסת כמובן לתמוך בהצעת החוק החשובה. תודה רבה. שתי הצעות חוק. חבר הכנסת מיכאל ביטון יסכם את הדיון. השר ביטון, אתה יכול.

תשנו את הסדר, צריך להצביע אוטומטית, אחרת אני לא נוכח.

אני רק אגיד משפט אחד בהתייחסות לדברים שעלו בדיון: אנחנו כבר לבד יוזמים את הסיפור של הגמשת השימוש בפיקדון לטווח ארוך. והדבר השני, אם הוועדה תחליט שהיא רוצה להפוך את זה לשלושה חודשים ולא לחודשיים, או לארבעה, גם זה דבר מבורך. תודה רבה, אדוני השר. חבריי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה שמית. הגישו לנו שתי בקשות, על שתי הצעות החוק, לעשות הצבעה שמית. אנחנו נתחיל עם הצעת החוק שהגישה הממשלה, הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים. בבקשה, גברתי המזכירה.

משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, בעד משה ארבל,

גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, בעד יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח אורנה ברביבאי, בעד קרן ברק, בעד ניר ברקת, בעד יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן,

מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין,

אבי דיכטר, בעד צבי האוזר, בעד ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, בעד יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל,

מיכל וונש,

הילה וזאן,

מכלוף מיקי זוהר, בעד תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ'

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב טסלר, בעד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ'

משה יעלון,

אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד

אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי קונין,

מיכאל מלכיאלי,

אורי מקלב,

יעקב מרגי,

משולם נהרי,

אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ'

יבגני סובה,

אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, בעד מנסור עבאס,

איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, בעד ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד טלי פלוסקוב,

אורלי פרומן,

תהלה פרידמן, בעד עמיר פרץ, בעד רפי פרץ, בעד אורית פרקש הכהן,

עינב קאבלה, בעד אנדרי קוז'ינוב,

אלכס קושניר, בעד יואב קיש, בעד שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, בעד יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, בעד אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן,

עפר שלח, בעד איציק שמולי,

רם שפע, בעד איילת שקד,

נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, בעד כרגע נקרא בשם חברי הכנסת שלא נכחו בהצבעה הראשונה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, בעד דוד אמסלם, בעד גלעד ארדן, בעד יעקב אשר, בעד דוד ביטן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח מאי גולן,

אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח אבי ניסנקורן, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר,

מירי מרים רגב, אינה נוכחת יואל רזבוזוב, אינו נוכח אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מישהו מחברי הכנסת שנמצא באולם ורוצה להצביע? תמה ההצבעה, נחכה לתוצאות.

תוצאות ההצבעה: 75 חברי כנסת בעד, אחד נמנע. אני קובע שהצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה), התש"ף 2020, עברה בקריאה ראשונה והיא תועבר לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על החוק השני, הצבעה שמית, בהתאם לבקשתם של 20 חברי כנסת. אנחנו מתחילים את ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, בעד יעקב אשר,

אוריאל בוסו, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק,

נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, בעד איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, בעד אבי דיכטר, בעד צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וונש,

הילה וזאן, בעד מכלוף מיקי זוהר, בעד תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' אינה נוכחת משה יעלון, בעד אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי

מיכאל מלכיאלי, בעד אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, בעד משולם נהרי, בעד אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב

אינו נוכח יבגני סובה, בעד אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר,

ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר, בעד יצחק פינדרוס, אינו נוכח טלי פלוסקוב,

תהלה פרידמן, בעד עמיר פרץ, בעד רפי פרץ, בעד אורית פרקש הכהן, בעד עינב קאבלה, אינה נוכחת אנדרי קוז'ינוב, בעד אלכס קושניר, בעד יואב קיש, בעד שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, בעד יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, בעד אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר

בעד עפר שלח, בעד איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת המזכירה תקרא בשם אלה שלא הצביעו בסיבוב הראשון,

(קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, בעד גלעד ארדן, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד דוד ביטן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת

אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' אינה נוכחת

אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד

אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת אורי מקלב, אינו נוכח אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ' אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח עינב קאבלה, אינה נוכחת מירי מרים רגב, אינה נוכחת יואל רזבוזוב, אינו נוכח

אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, בעד האם יש מישהו מחברי הכנסת שנמצאים באולם ורוצים להצביע? כן, בבקשה, מרב מיכאלי. (קוראת בשם חברת הכנסת) מרב מיכאלי, בעד יש עוד חברי כנסת שרוצים להצביע?

ההצבעה תמה. תוצאות ההצבעה על הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים שהגיש חבר הכנסת עפר שלח: 51 בעד, אחד נמנע. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת העבודה והרווחה והבריאות להכנה לקריאה ראשונה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום: הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 3) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התש"ף 2020, לקריאה ראשונה, בכפוף להנחה על שולחן הכנסת, קיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק שר המשפטים.

על מה ההודעה?

הודעה אישית מטעם האופוזיציה. סעיף 34 לתקנון, אני אגיד מה.

אני אומר לך.

אנחנו נמשיך עם סדר-היום שלנו. יעלה ויבוא השר, שר המשפטים אבי ניסנקורן, להציג את הצעת החוק,

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 3) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התש"ף 2020. הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מבקשת להאריך הוראת שעה הקבועה בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ונוגעת לגיבוש רשימות נאמנים. הארכה זו נדרשת בשל תקופת הבחירות הממושכת, אשר מנעה את השלמת הליך ההתקנה של התקנות הנדרשות. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי נכנס לתוקף ביום 15 בספטמבר 2019. לפי החוק, עם פתיחת הליכי חדלות פירעון ימונו נאמנים, אלה הם אנשי המקצוע האחראים על יישום הליכי חדלות הפירעון. את הנאמנים יש למנות מתוך רשימות נאמנים שיגובשו על ידי ועדות ציבוריות לפי תקנות שקבע שר המשפטים באישור ועדת החוקה של הכנסת. הסדר זה נועד למנוע הפעלת לחץ על נאמנים מטעם גורמים שונים, לאפשר לשחקנים חדשים להיכנס לתחום, וכן להבטיח כי ימונו נאמנים בעלי המומחיות והכישורים הנדרשים. בחודש נובמבר 2018 פורסמה לציבור טיוטת תקנות שעניינן אופן גיבוש רשימות הנאמנים, אך בשל הקדמת הבחירות לכנסת העשרים-ואחת ובהמשך התמשכות תקופת הבחירות, לא ניתן היה לסיים את התקנת התקנות במועד.

בחודש יולי 2019 התווספה לחוק הוראת שעה שלפיה במהלך תקופה של כתשעה חודשים ניתן יהיה למנות נאמנים שלא מתוך רשימות נאמנים אלא לפי הליך המינוי הקודם.

התקנות שעניינן אופן גיבוש רשימות הנאמנים טעונות אישור ועדת החוקה. ועדה זו הוקמה אך לאחרונה בראשות חבר הכנסת יעקב אשר בכנסת הנוכחית.

לצורך היערכות, מוצע להאריך את הוראת השעה לפרק זמן נוסף של שמונה חודשים, כדי לאפשר את השלמת הליך התקנת התקנות, ובהתאם לאלה, את גיבוש רשימות הנאמנים. לשם כך מתבקשת הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת חוקה לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה, אדוני השר. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. הדובר הראשון, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי, אינו נוכח.

למה לא נוכח? איפה? הסתכלתי למעלה. אני מציע לך לא להסתכל למעלה יותר, אנחנו יושבים למטה. ברוך הבא למטה, בבקשה.

ארשה שנייה אחת יותר,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אתמול נפל דבר במדינת ישראל, בדרך לוועדת הכספים יירטנו מסמך שיצא מאת מנכ"ל משרד ראש הממשלה לוועדת הכספים וקיבל פרסום רב: בשעה שיש כ-700,000 מובטלים במדינת ישראל מבקשים ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי הוצאות עודפות, ולא אכפת להם מהאנשים שאין להם כסף ללכת למכולת, ולא אכפת להם מ-400,000 מובטלים שיהיו בסוף חודש יולי במדינת ישראל, שדמי האבטלה שלהם כבר מסתיימים. אני אטפל רק בשניים-שלושה סעיפים, כי אין לי זמן. בהחלטת שכר שרים וסגני שרים, תיקון סעיף 1, כתוב: משמעות הסעיף שראש הממשלה החליפי, שהוא שר הביטחון, יזכה לשכר ראש ממשלה חליפי. דהיינו, הוא אינו מסתפק בשכר שר, אלא מקבל שכר זהה לשכר ראש הממשלה בהיותו ראש ממשלה חליפי. הייתכן? כן, ייתכן. כך כתוב בטופס הבקשה לוועדת הכספים. ראש הממשלה החליפי יזכה לשכר כפי שראש הממשלה המכהן. אחד דואג לשני, פעם זה יהיה ראש ממשלה מכהן, פעם זה יהיה ראש ממשלה מכהן. בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: על אף האמור בסעיף קטן, ראש הממשלה החליפי רשאי להודיע למנהל הכללי של משרד ראש הממשלה שמעונו הפרטי בירושלים או מחוצה לה ישמש כמעון חלופי למעון שהעמידה המדינה לרשותו לפי סעיף א' בסעיף זה: המעון החלופי. המשמעות היא שהמעון החלופי לראש הממשלה, תנאים זהים יועמדו לשני המעונות גם כך. לכן, חברים, אמרו אנשי ועדת הכספים שאנשי האוצר לא מספקים להם נתונים, ובכן, הלכתי, בדקתי ומצאתי שההוצאות על מעונו של ראש הממשלה בבלפור בשנת 2017, לא הצלחתי לקבל נתונים יותר טובים, כמה אתם חושבים? 6,142,000 שקלים רק בבלפור. זה אומר שמעונו החלופי בקיסריה ומעונו החלופי בראש העין, תכפילו את הסכום הזה בשלושה, סדר גודל של 18 מיליון שקלים לחלופי, לבית החלופי, לזה החלופי,

אני רק מטפל בשני סעיפים, יש עוד כמה וכמה סעיפים. אז אם אנשי ועדת הכספים אינם יודעים את הפרטים, אני כאן להגיד להם כמה חשמל, כמה מים, כמה עלות כללית.

חבר הכנסת אנטאנס

כבוד היושב-ראש, שיהיה מברוכ, זה נאום ראשון בהיותך יושב-ראש המליאה והישיבה. אם אנחנו כבר מדברים על חדלות פירעון ועל מצב כלכלי או פיננסי בעייתי, אני רוצה להתריע על כך שלא ניתן או נאפשר לענפים כלכליים חדשים להיכנס למצב של פשיטת רגל, למצב של חדלות פירעון ולמצב כלכלי, בוא נגיד, אובדני מבחינה כלכלית, בגלל המצב שנוצר במשק, בגלל המצב שנוצר ברמה העולמית, לא רק ברמת המדינה. אני מדבר ליתר דיוק על אותם סוכני נסיעות, אותם משרדים קטנים,

מבחינת גודל משרד, משרדים קטנים שסובלים קשות במציאות הנוכחית. כמעט אין, כל הענפים או רוב הענפים הכלכליים התחילו לחזור לשגרה, אם זה ברמת פעילות של 60%, 70%, ברמה כזו או אחרת, אבל יש עדיין ענף כלכלי שלא חזר לשגרה, והגרוע יותר, הוא עדיין לא יודע מתי הוא יחזור לשגרה. זה הענף הכלכלי שיצא הראשון, ממש הושבת ראשון, כאשר נסגרו השמיים, כל הטיסות הופסקו, והוא עד כה, אני לא יודע מתי הוא חוזר לתפקוד. היום דנו בוועדת הכלכלה על חוק הטיסות, ונאמר בבירור שעדיין לא יודעים מתי הענף הזה יחזור לשגרה.

אדוני היושב-ראש, אנחנו חייבים לדאוג לאותם משרדי נסיעות קטנים. לאותם משרדי נסיעות, אותם נהגי אוטובוסים, אותם מדריכי תיירות, שאין להם פרנסה ועדיין לא יודעים מתי יחזרו לשגרה. יתרה מכך, הם לא יודעים מה לעשות עם העובדים אצלם. האם החל"ת יופסק? מתי יסתיים החל"ת? איזה פיצויים הם יקבלו? על איזו רמת הכנסה יקבלו פיצויים? אנחנו חייבים לדאוג לענף זה כאן בכנסת. נושא נוסף, אדוני, אנחנו גם כן מדברים על תמיכות ועזרה בתקציבים, הן למגזר הפרטי והן לענפים כלכליים, אבל אנחנו גם צריכים לדבר על רשויות מקומיות.

כמו העיר נצרת, שעד כה סובלת באופן חמור. אנחנו ראינו תנופת בנייה והשקעה של בתי מלון בנצרת בשנים האחרונות. ראינו תנופה של פתיחת מסעדות, השקעה בתשתיות, ועכשיו הכול הופסק. אנחנו יודעים שרמת התיירות והתפוסה כמעט אפסית בעיר נצרת. אין תיירים מחו"ל וגם אין תיירות פנים. היום התבשרנו שהעיר טבריה תקבל מענק של 50 מיליון בעוד העיר נצרת לא תקבל כלום. אנחנו נפנה ונפעל שגם העיר נצרת תקבל פיצוי הולם ועזרה. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה. יעלה ויבוא חבר הכנסת

כן, מותר בערבית. מותר, אני אתרגם.

אדוני היושב-ראש, אני רואה שיש פה כמה ספרדים בקהל, אז אני אעשה את זה בערבית: (אומר בערבית: אדוני היושב-ראש, ראשית, ברצוני לברך אותך.

הראשונה שאני מדבר כשכבודך יושב-ראש הישיבה. זה כבוד גדול לברך אותך על כל המאמץ שלך, ואינשאללה,

שוכרן. מר אבוטבול, אתה אמור לדבר ערבית. אדוני אבוטבול מבית השמש, אתה אמור להבין את מה שאמרתי לו. אדוני היושב-ראש, חברי חבר הכנסת מיקי לוי דיבר על הניתוק. אני רוצה להגיד לך שלי היה הכבוד לשרת תחת שר חוץ במדינת ישראל בשם דוד לוי. שר החוץ דוד לוי מעולם לא רצה להשתמש בדירת השרד שהועמדה לרשותו בירושלים. הוא אמר: אני לא צריך את זה. מעולם הוא לא הסכים לישון לילה אחד בירושלים בבית מלון, ומשרד החוץ העמיד לו מתי שהוא רצה סוויטות. כל לילה הוא גומר, מסיים את העבודה בשעה 20:00, 21:00, עולה עם הנהג ומגיע הביתה. נוסע שעה וחצי, שעתיים בדרך לא דרך, עם סכנה, עם מחבלים, עם הכול. הוא לא רוצה לישון ולבזבז אפילו שקל. ואני חושב שהערכים האלה כבר לא קיימים היום. ולכן אני רוצה להגיד שהניתוק הזה לא יסתיים אם אנחנו לא נעשה משהו. ולכן במוצאי שבת הקרובה כולנו חייבים להתגייס למחאה. בשעה 20:00, בכל הארץ, בכל עיר, בכל כפר, בכל יישוב, או כמו שאמר קדאפי: "זנגה זנגה" בכל סמטה צריך להעמיד הפגנה, ולא משנה כמה יהיו בהפגנה הזאת. יהיו עשרה אנשים, יהיו 50 אנשים, צריך להרעיד את הארץ הזאת, כי לניתוק כזה אי-אפשר להסכים. אי-אפשר להסכים שיהיה פה ראש ממשלה חלופי ומעון חלופי ומאבטחים חלופיים והוצאות חלופיות, ואנשים, ריבונו של עולם, לא גומרים את החודש. אין להם לשלם חשבונות. אנשים מפטרים. אנשים סוגרים עסקים, ואלה עסקים שהם הקימו בעמל רב. ואתם, הממשלה המנותקת הזאת, על השרים שלכם ועל החילופים שלכם, אתם צריכים להתבייש. יום שבת בערב, 20:00, ההפגנה. תודה רבה, אדוני.

תודה, חבר הכנסת אלי אבידר. יעלה ויבוא חבר הכנסת סעיד אלחרומי. חליפי וחלופי, אלי.

כבוד היושב-ראש, בהצלחה בתפקיד. חבריי חברי הכנסת, היום הפגינו אלפי תושבים ערביי הנגב, תושבים בדואים מהיישובים הבדואיים בנגב, מול משרדי הממשלה בבאר שבע. וכמובן אני מסכים עם חברי אלי אבידר, אבל צדק אמור להיות לכולם, וכולנו אמורים לשמוע את זעקתם של תושבי ותושבות הנגב. מאז הבחירות האחרונות עלו מדרגה בפעילות ההריסה וצווי הפינוי, ובעצם יש צווי פינוי לכפרים שלמים בנגב, במטרה להחריב את הכפרים האלה ולהשתלט על הקרקעות שלהם. הגדילה לעשות הקק"ל. דיברתי על זה כאן כמה פעמים, שבשבועות האחרונים מנסה להשתלט על אדמות היישוב ח'רבת אל-וטן. למה אני מזכיר את זה עכשיו? כי בוודאי ובוודאי זה לא נושא שהעציב את העיתונות ואת התקשורת הישראלית.

מהם הבדואים, מהם אנשים שהם מהפריפריה של הפריפריה? את מי זה מעניין? וכאן נופלות גם האופוזיציה וגם עשיית הצדק בחברה הישראלית. כאשר מזניחים, אדוני היושב-ראש, את האוכלוסיות החלשות, אל תצפו להצלחה בנושאים הקשים ובנושאים שיש בהם הסכמה כוללת בחברה. אם אנחנו לא נגיע ולא נעשה צדק עם האוכלוסיות החלשות, כל המנגנון שמנסים לבנות כאן, הצדק הכולל לכל החברה הישראלית, יהיה פגום. החברה הבדואית תמשיך להיאבק על זכויותיה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמשיך גם להפגין וגם לעמוד על כך שכל כפר בנגב יוכר, שאנשים שם יגורו ואנשים שם יחיו באורח חיים שמתאים לאורח חיים של מאות בשנים שהיה שם: אורח חיים חקלאי, בדואי, מסורתי, שמשום מה מדינת ישראל עד עכשיו לא מכירה בו. למרות שישנה ממשלה חדשה ויש שר חדש ממונה, לצערי הרב, ישנם כאלה שמנסים להקדים את המאוחר ולהיכנס בחברה הזאת ולהזיק לה כמה שיותר עדיין, לפני שהשר החדש מציע איזשהו מתווה לפתרון. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. יעלה ויבוא חבר הכנסת אלעזר שטרן.

חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. מוותר.

חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת. חבר הכנסת חמד עמאר?

שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני יותר מחודש וחצי, כמעט חודשיים, החליטו ראשי הרשויות הדרוזיות לצאת למאבק. למאבק צודק,

ואני עצמי תמכתי במאבק הזה מההתחלה. המאבק כלל הפגנה בתל אביב, הפגנה בכמה צמתים בצפון, הפגנה מול הכנסת, מול משרד ראש הממשלה. ובסוף הייתה גם הקמת אוהל מול בית ראש הממשלה ואחרי זה מול משרד ראש הממשלה. בכל המהלכים עמדתי לצידם של ראשי הרשויות ותמכתי בהם. ביום חמישי האחרון הם חתמו על הסכם. הסכם בין ראשי הרשויות הדרוזיות למשרד ראש הממשלה, בעידוד ראש הממשלה ואחרי פגישה איתו ועם שר האוצר. ההסכם כלל כמה סעיפים. אני אגיד לכם מה הסעיפים. אחד מהסעיפים,

מדבר על שילוב העדה הדרוזית והצ'רקסית בכלכלה של מדינת ישראל. לשלב את העדה הדרוזית והצ'רקסית בכלכלה של מדינת ישראל, הסעיף השני, להקים ועדה מקצועית שתבחן את חוק קמיניץ על מנת לתקן אותו, הסעיף השלישי, אני אפילו זוכר את כל הסעיפים, לאשר תוכנית חומש חדשה, שלא תרד מתוכנית החומש הקודמת, במקביל לאישור התקציב.

הבא דיבר על כך שמנכ"ל משרד ראש הממשלה יעקוב אחרי יישום תוכנית החומש. אני תומך בראשי הרשויות.

אין לי שום בעיה עם ההסכם. השאלה היא אם ההסכם ייושם, אם תוקם ועדה מקצועית לביטול חוק קמיניץ, שהוא חוק הכי קשה שיש. רק היום דיברתי על נושא של משפחה שהקימה מחסן חקלאי בהיתר, אבל הפיקוח הארצי החליט, משיקולים אישיים, להוציא צו ההריסה. האם התקציב באמת תוכן תוכנית חומש, שתענה על הצרכים של המגזר הדרוזי, והאם אותה תוכנית חומש תיושם בסופו של דבר? והאם יאושרו 2.2 מיליארד שקל בבסיס התקציב? כי ראש הממשלה ביקש שהאישור לתוכנית חומש יהיה מקביל לאישור התקציב. זה אומר לי שהתקציב של תוכנית החומש הבאה יהיה בסיס התקציב. אני לא רק מקווה. אנחנו נעמוד כאן על הזכויות שלנו, על הזכויות של העדה הדרוזית. אנחנו כל יום נזכיר לראש הממשלה. כל יום נדבר על זה כאן בכנסת. ואנחנו לצידם של ראשי הרשויות ושל כל העדה הדרוזית עד קבלת כל הזכויות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

ובסוף אני רוצה לאחל לך הצלחה.

זו פעם ראשונה שאני מדבר כשאתה מנהל את המליאה. ולהגיד לך את האמת, אתה מנהל את זה בצורה שמביאה רק כבוד לנשיאות של הכנסת.

שוכרן, יא חמד.

חברת הכנסת סונדוס סאלח,

חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חברת הכנסת איילת שקד, אינה נוכחת, חברת הכנסת היבה יזבק,

חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, אני מדלג על עצמי, חבר הכנסת יאיר לפיד, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, חבר הכנסת נפתלי בנט, אינו נוכח, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח. חבר הכנסת משה ארבל. נוכח. נוכח ועוד איך.

משה,

משה, קח את הזמן שלך. אדוני היושב-ראש, ברכות על תפקידך החשוב והראוי, שמתבצע בצורה ממלכתית וחשובה וטובה. תודה. חבריי חברי הכנסת, אני רואה שאין לנו כל כך שר תורן,

ברוך השם, שר המשפטים. ברוך הבא. גם השרה, כבוד השרה. אני רוצה היום ברשותכם, חבריי חברי הכנסת, לדבר בעיקר לחבריי מספסלי האופוזיציה על חשיבותה של חזקת החפות, ולספר לכם, חבריי חברי הכנסת, על הרב רפאל מזרחי. הרב רפאל מזרחי היה מנהל מחלקת הבחינות ברבנות הראשית לישראל. במשך ארבע שנים וחצי הרב רפאל מזרחי נחקר בלה"ב 433 חקירות קשות. כבודו, משפחתו וחייו עברו גיהינום עלי אדמות, לרבות מעצרים. החשד היה חלילה שהוא הפר אמונים בעבודתו בעניין תפקידו כמנהל מחלקת הבחינות ברבנות הראשית לישראל. היום הרב רפאל מזרחי התבשר שתיק החקירה כנגדו נסגר, וקיבל הודעה מנציבות שירות המדינה שהוא יוכל לחזור לתפקידו כמנהל מחלקת הבחינות ברבנות הראשית לישראל. אני סבור, חבריי חברי הכנסת, שאת אותן כותרות ואותם קולות שקיבל מעצרו, ראוי היה שבמדינה מתוקנת אותה כותרת תקבל גם ההודעה על סגירת התיק. אבל, לא. לצערי הרב אני צריך לעלות כאן ולנצל את הבמה המכובדת הזו כדי לומר את זה, כדי לומר מה משמעות חזקת החפות לאדם שהוא אב לילדים והוא נשוי ויש לו הורים ויש לו משפחה, וכל חייו השתנו מן הקצה אל הקצה בגלל שחרצו את דינו בכותרות העיתונים, חרצו את דינו בתקשורת. אני חושב, אדוני היושב-ראש, שראוי באמת לייצר שיח פנימי אמיתי למי שבאמת דמוקרט אמיתי, שחפץ באמת חפץ בחיים. "מי האיש החפץ חיים, אֹהֵב ימים לראות טוב. נְצֹר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה". ולדעת שהאמונה הזאת בחזקת החפות היא אמונה של דמוקרט אמיתי, וצריך לדעת שזה לא מן השפה ולחוץ. הינה לנו מקרה של אדם שבאמת עבר גיהינום עלי אדמות במשך ארבע שנים וחצי, ובסופו של דבר ברוך השם התיק נסגר בלא כלום. אני באמת קורא מכאן, חוזר וקורא מכאן לכולנו להטיל ספק. תהיו שואלים. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת משה ארבל. חברת הכנסת היבה יזבק,

כבוד היושב-ראש, קודם כול אני מברכת אותך, זו פעם ראשונה שאני מדברת ואתה על הדוכן כיושב-ראש. כבוד היושב-ראש, אני רוצה מכאן להצדיע ולתמוך במחאה המאוד-חשובה שמנהלים העובדים והעובדות הסוציאליות בימים אלה. אנחנו מדברים על קבוצה של עובדים אשר עוסקים בבעיות המרכזיות, המהותיות של החברה שלנו. בלי עובדים סוציאליים ובלי עבודה סוציאלית חזקה אין חברה חזקה, אין קהילה חזקה. אי-אפשר לחזק את החברה. אם כבר, המדינה לא משקיעה באנשים שאמורים לחזק ולהעצים את המוחלשים בתוך חברה. לי חשובות מאוד השכבות המוחלשות, לי חשובים מאוד הילדים בסיכון, לי חשובות מאוד הנשים במעגלי אלימות, ילדים שסובלים מאלימות, בעלי צרכים מיוחדים, אנשים שהם מתחת לקו העוני, כל אלה חשובים עבורי. חשובים לי לא פחות גם האנשים שמטפלים בהם, ואנשים אשר עוסקים בבעיות שלהם ובקידום המעמד שלהם. העובדים הסוציאליים פתחו במאבק זה ובמחאה זו בעקבות זה שכל עובד סוציאלי אמור לטפל בממוצע ב-300 תיקים, 300 משפחות, כ-1,500 בני אדם. זה קושי מאוד גדול. לכן אנחנו לא מופתעים שיש כ-1,000 משרות של עו"סים אשר עומדות ריקות, כי פשוט מאוד אף אחד לא מעוניין לאייש אותן בשל העומס, בשל מגפת האלימות והשכר המביש. אנחנו מדברים על שלושה מתוך ארבעה עובדים בתחום אשר מקבלים השלמת הכנסה לשכר מינימום. מה עוד שאנחנו מדברים על אנשים שאמורים לחזק ולהעצים את האוכלוסיות המוחלשות. אנחנו מדברים על כך ש-83% מהעובדות הסוציאליות חוו אלימות במקום העבודה שלהן. תודה, חברת הכנסת. איך באמת אפשר להעצים חברה, להעצים אוכלוסיות שלמות שנמצאות מתחת לקו העוני, ובו זמנית אנחנו לא מעצימים את הקבוצה שאמורה להעצים אותן? חשוב לי להגיד לעובדים הסוציאליים, לעובדות הסוציאליות, שאני איתם במאבק ובמחאה צודקת זו.

תודה, חברת הכנסת היבה יזבק. חבר הכנסת סמוטריץ' אינו נוכח, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חבר הכנסת יאיר גולן, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, הוא מחק את עצמו. חברת הכנסת אורלי פרומן.

מוותרת. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת. אנחנו מסיימים את הדיון ועוברים לסיכום של השר אבי ניסנקורן. אנחנו פה יושבים ומצביעים עוד מעט על טיוטת התקנות לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. אני רוצה להגיד שזה אחד מהחוקים שעברו הכי הרבה דיונים בכנסת ישראל, בוועדת החוקה, בכנסת העשרים. אני אדאג שהתקנות האלה באמת יבואו לסיום מייד עם אישור הדחייה, באופן שאנחנו נוכל רק להמשיך להגשים את העשייה ואת התקנת התקנות לצורך מימוש החוק. החוק הזה נועד לייצר איזונים בין האינטרסים השונים של בעלי החוב והזוכה, ויצר מסך אינטרסים מעודכן, שעשה איזונים יותר נכונים ובעצם עשה איזונים שגם יותר תואמים את המשק הישראלי אבל גם יותר תואמים את מפל בעלי החוב, תוך דאגה לאדם העובד, ותוך דאגה לשכיר, ותוך דאגה לעצמאי, ואני חושב שזה בהחלט תיקון נכון. זאת הזדמנות גם לברך את ועדת החוקה בהרכב החדש שלה, ואת הפעילות המבורכת של יעקב אשר, שעושה באמת הרבה מאוד עבודה בתקופה האחרונה. אני רוצה להגיד שזה נותן גם לי הזדמנות, בתור שר המשפטים, להעביר חוקים חברתיים בתוך כנסת ישראל. בכובע שלי כשר המשפטים זה אולי אחד הדברים שאני רואה אותם כהכי חיוביים בתפקיד, תפקיד שלכאורה רק מגן על שלטון החוק ובתי המשפט, יש בו היבטים חברתיים מאוד משמעותיים. אנחנו בתקופה האחרונה העברנו חוק, כמובן, ביחד עם חברי כנסת נוספים,

לצ'קים, אנשים נקלעים למשבר והצ'קים חוזרים בתקופת הקורונה, שהצ'קים לא ייספרו לצורך הגדרה של מוגבל לעניין צ'קים. אנחנו דאגנו לחוק שעזר בצמצום התדיינויות במקרים של גירושים וסכסוכי משפחה, ובעצם יצירת חובה לגישור מקדים, דבר שהוריד בצורה מאוד מאוד משמעותית את העומס על בתי המשפט אבל ריכך מאוד את הצעדים ואת המאבק הכרוך בגירושים, והפחית את המקרים בכמעט 50%. אנחנו עומדים להוציא בתקופה הקרובה תקנות סדר הדין האזרחי שיעשו רפורמה בכל מה שקורה בסדר הדין האזרחי בעשרות השנים האחרונות, ויביאו גם כן לצמצום התדיינויות, להתדיינויות יותר מהירות, לזמן שיפוטי שייחסך גם לבתי משפט, גם לאזרחים וגם לבאי כוחם, באופן שאני מאמין שייעל מאוד את עבודת בתי המשפט בישראל. אני חושב שיש לי את הכבוד והזכות באמת להיות שר משפטים שיעשה עבודה ברוכה חברתית. יש לנו גם אתגר לא פשוט, וחברי יודע את זה, חברי סגן היושב-ראש יודע את זה, להתמודד ולבחון מחדש את נושא חוק קמיניץ. אני התחייבתי שאני אבדוק את זה, אני עוד לא השלמתי את הבדיקה. הבדיקה תהיה גם בדיקה עובדתית, לראות מה באמת היחס בין התכנון לבין המימוש כרגע של החוק, לראות באמת שנוהגים באופן שצופים תכנון עתידי ורוצים להסדיר את התכנון העתידי ביחד עם היישום של החוק, ולראות שאנחנו בסופו של דבר באים לעשות בנייה תקינה ומוסדרת, ולא הרס ללא תוחלת. אז זה משהו שאנחנו נראה בתקופה הקרובה. האתגר הוא לראות באמת, אני מקבל עובדות משני הצדדים. אני מקבל עובדות מהכיוון של חברי כנסת מודאגים ואנשי ציבור שבאים ואומרים: הורסים למרות שאלו מבנים שיכולים להיכנס לתכנון עתידי, ואני מקבל מצד שני עובדות, שבאים ואומרים: לא, יש פה מבנים שלא ייכנסו בגדר תכנון עתידי, ונבנו בצורה פראית דווקא בתקופה האחרונה באופן שעובר על החוק, למרות שאין פה תכנון עתידי. וזה איזשהו אתגר שצריכים לפתור אותו. אני מסכים שאת הנושא הזה נצטרך להביא לידי סיום. אני הולך לעשות לזה כמה ישיבות רציניות במשרד, לבדוק מול 20 אנשי משרד את העובדות, גם בפן התכנוני וגם בפן הביצועי. אני גם אשב עם חברי הכנסת הרלוונטיים.

אעביר לכם את העובדות הרלוונטיות, ואני מבקש מכם גם להגיב לעובדות ולראות מה העובדות. בסופו של דבר יש פה איזשהם מאזניים שצריכים לאזן אותם בצורה נכונה: מצד אחד אכיפה ושמירה על החוק ובנייה חוקית, ומצד שני אפשרות לתכנון עתידי, ומה שאפשר שישתלב בתוך תכנון עתידי, שישתלב בתוך תכנון עתידי. שני הדברים האלה, המאזניים האלה, כשאנחנו שומעים אינפורמציות סותרות מכל כיוון, אנחנו נצטרך באמת לעבוד ולראות שהם משתלבים אחד עם השני. אני מתכוון לעשות את זה באמת בתקופה הקרובה ולבוא עם מסקנות. ולפני שאני אחליט, אני גם אשב עם חברי הכנסת הרלוונטיים שהעלו את זה בכנסת הקודמת ואני אשקף להם את העובדות, אשמע אותם, ורק אחר כך אנחנו נקבל החלטה מסודרת בנושא הזה. אז זה באמת הוא אחד מהנושאים שלפתחי, ואנחנו נבצע אותו, אנחנו נבדוק את זה. אני חייב להגיד שוועדת שרים לחקיקה, בשבועיים שהיא מקבלת הצעות חוק פרטיות, קידמה כמה הצעות חוק חברתיות, פה אני מודה לחברי הכנסת שלוקחים דברים ומעלים אותם, ורוצים לפתור אותם: אם זו אפליה בין מגזרים שונים, אם זו פגיעה בצרכנים שונים, אם זו פעילות אחרת. ומהרושם שלי כרגע,

כולל הרשויות הרגולטוריות, הן עם ראש פתוח לשמוע, להקשיב, ואם צריך לשנות, התמודדתי פה בתקופה האחרונה עם כמה הצעות חוק כאלה, מתוך כוונה שאנחנו נחפש להם פתרונות. אני מקווה באמת שאנחנו נגיע שם להבנות. אחד מהדברים שעלו כהצעת חוק פרטית ואנחנו לא קיבלנו אותם, ואני התחייבתי לשרת העלייה והקליטה שאנחנו נעלה את זה ונבחן את זה לצורך העלאה כהצעה ממשלתית, זה הנושא של אפליה בבתי ספר. אני מקבל את זה שאנחנו צריכים למצוא את הכלים הנכונים לשרש אפליה ולהרתיע מאפליה. כרגע יש כלים משפטיים שהם קיימים,

באופן שייווצר מצב שלא ישתמשו בהם, צריך דווקא כלים יותר מידתיים באופן שישתמשו בהם וירתיעו. לכן לפעמים האיזון הזה, שכלים קשים מדי מייצרים חוסר אכיפה ואז קשה להתמודד עם מקרים כאלה של גזענות ואפליה שבאמת מחויב, אנחנו חייבים לטפל בזה. אני חושב שנעשה בהקשר הזה, בוא נגיד ככה: אני יודע ששרת העלייה והקליטה היא לוחמת בנושא הזה, ואנחנו נביא עד כמה שאפשר במהרה, ואם אפשר עוד במושב הנוכחי, פתרון ממשלתי לנושא הזה, באופן שאנחנו נדע להגיד: תרמנו גם בנושא הזה את חלקנו לצמצום הגזענות והאפליה בחברה הישראלית ולשירוש מקרים כאלה. אני גם ישבתי אתמול עם מח"ש, מתוך מטרה שגם פעילות מח"ש תשקף את הצורך למגר את האפליה והגזענות בחברה הישראלית. כן, אז זה לפעמים,

להגיד, כי אומרים משהו בתקשורת, ואני לא אומר שהעובדות לא נכונות, אבל כל עובדה, לא. אז מה שאני רוצה להגיד לך הוא כל עובדה אפשר להציג אותה בצורה שהיא מסלפת. אני אסביר לך למה. במח"ש, ביחידת החקירות של מח"ש, יש 42 חוקרים. מתוך 42 חוקרים, שלושה הם שוטרים. זאת אומרת, הם בעצם 6% 7% מהחוקרים במח"ש. נכון שהם בקודקוד של החקירה, אבל אלה חוקרים ותיקים מאוד, שנמצאים כבר, אני אבדוק לגבי השלישי,

אני יודע שאחד הוא מעל 20 שנה. אבל יש פה סיטואציה, גם אנושית, של אנשים שנמצאים. קח את אותו שוטר שבמקרה אני יודע את הוותק שלו, מעל 20 שנה, לא, לא. אי-אפשר לייצר פה פתרונות, שנייה, שנייה. אי-אפשר לייצר פה פתרונות לא אמיתיים. מישהו שנמצא במח"ש מעל 20 שנה ועושה שירות טוב במח"ש מעל 20 שנה, הפתרון הוא לא לבוא ולהגיד: תחזור למשטרה.

הפתרון הוא באמת לייצר פתרון אמיתי ולהתמודד עם הבעיה.

אין ספק שהמגמה היא שיחידת החקירות תהיה כולה מאוזרחת, כולה אזרחית, בלי שוטרים. זה עניין שאני צריך עכשיו לשבת ולראות איך אני פותר אותו, אבל זה עניין הדרגתי שיקרה. יחידת החקירות במח"ש תהיה כולה אזרחית.

זה מה שיקרה. לכן אנחנו נחפש לה פתרון עוד פעם. מכיוון שהשר אלקין השתכנע, אז אני אסיים פה. תודה, אדוני השר. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 3) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התש"ף 2020. מכיוון ש-20 חברי כנסת הגישו בקשה להצבעה שמית אז אנחנו מנהלים את ההצבעה כהצבעה שמית. בבקשה. אתם מוותרים או מה? לא מוותרים. לא מוותרים. אוקיי, הצבעה שמית, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי,

זאב אלקין, בעד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, בעד גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח אורנה ברביבאי, נגד קרן ברק,

ניר ברקת, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, בעד איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, בעד אבי דיכטר, בעד צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, בעד יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל,

מיכל וונש, בעד הילה וזאן, בעד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק,

עומר ינקלביץ'

משה יעלון,

אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח,

עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי קונין,

מיכאל מלכיאלי,

אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, בעד אבי ניסנקורן, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה,

אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, בעד איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חברי הכנסת נא לשמור על השקט, בבקשה כדי להקל על המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) חמד עמאר, נגד ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר,

טלי פלוסקוב, בעד אורלי פרומן, נגד תהלה פרידמן, בעד עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, בעד אורית פרקש הכהן,

עינב קאבלה, בעד אנדרי קוז'ינוב, נגד אלכס קושניר,

יואב קיש, בעד שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, נגד יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, בעד אנטאנס שחאדה, בעד יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן, בעד עפר שלח, נגד איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו,

המזכירה תקרא שוב את שמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן,

גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, בעד

אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח צבי האוזר, בעד ניצן הורוביץ, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, בעד תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב טסלר, בעד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח

אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי,

גדעון סער, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת יואל רזבוזוב, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת יש חברי כנסת שלא הצביעו ומעוניינים להצביע? ההצבעה תמה.

להלן תוצאות ההצבעה: 48 בעד, 19 נגד. הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 3) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התש"ף 2020, התקבלה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט, להמשך דיון והכנה לקריאה שנייה ושלישית. למזכירת הכנסת

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לוח תיקונים להסתייגויות ולבקשות רשות דיבור להצעת חוק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 התש"ף 2020. מסקנות הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מיקי לוי ואוסאמה סעדי בנושא: הצורך הדחוף בהיערכות רשויות המדינה לאפשרות של גל קורונה שני. תודה. אנחנו עוברים לסעיף, הצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020, לקריאה ראשונה, בכפוף להנחה על שולחן הכנסת, ההחלטה הזאת קיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן, בבקשה. תודה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020. הוראת השעה שמובאת באישור הממשלה באה במטרה לעגן בחקיקה את הסיוע שניתן לבני 67 ומעלה שנפלטו משוק העבודה כך שתינתן להם האפשרות להסתגל לעובדה שנפלטו באופן פתאומי משוק העבודה כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה בישראל. הוראת השעה מעגנת את תקנות שעת החירום שאושרו על ידי הממשלה, אשר כללו מענקים בגובה של עד 2,000 ש"ח לחודש מרץ ועד 4,000 ש"ח לחודשים אפריל ומאי כתלות בהכנסותיהם מפנסיה. בנוסף לכך, בשל הקושי העומד עדיין בפני אוכלוסיית היעד למצוא עבודה, מוצע להאריך את התקופה ולהעניק מענק הסתגלות גם בחודש יוני, מיקי,

אני מסביר, אני מדבר איתך.

מוצע לתת מענקים חלקיים לבני 67 שהיו מחוסרי עבודה בחודשים מאי ויוני וחזרו לעבוד במהלך החודשים האלה. עלות הוראת השעה הכוללת, 340 מיליון ש"ח. אבקש מכם, חבריי חברי הכנסת, לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת הכספים להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. תודה, גברתי היושבת-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת. אנחנו עוברים לסדר הדוברים. חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, מיקי לוי, מוותר? זה נראה לי תקדים, מיקי, שלא נתרגל. מיקי, תגיד למה. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אם אנחנו מדברים על תמיכה ומענקים לבני מעל 67, זה זכות. כאשר המדינה האריכה והגדילה את גיל הפרישה, שלא תבוא עכשיו להעניש את אותו גיל זהב, ועל זה אני מבין שיש קונסנזוס בבית הזה. אבל בו זמנית יש פלחי אוכלוסייה נוספים שאנחנו צריכים לדאוג להם,

חייבים לטפל גם בהם: אותם צעירים שמתחת לגיל 20, במיוחד הסטודנטים שביניהם, אלה שעבדו כדי לממן את שכר הלימוד, אלה שעבדו כדי שיתחילו את החיים שלהם מתוך עבודה, לבסס את המצב הכלכלי, כדי שלא ילכו, חס וחלילה, במיוחד בחברה הערבית, לחפש כסף מהיר או הרבה כסף במהירות הקצרה, והכוונה שלא ילכו לפשיעה. ואנחנו יודעים: אם לא נעזור לאותם צעירים שעבדו ושילמו מס, והם מתחת לגיל 20, והמדינה מזניחה אותם בתקופת הקורונה, שלא נתפלא אחר כך שחלק ניכר מהם לא ימשיך ללמוד, שחלק ניכר מהם, אם יש לו עסקים ומתקשה לקיים ולהחיות את העסק שלו, ישלם מחיר או יפשוט רגל ויסגור את העסק. אותם צעירים, בחורים ובחורות צעירים בתחילת הדרך, חייבים לעזור להם. לכן אני קורא לכל חברי הבית, כפי שיש קונסנזוס תמיכה לבני גיל 67 ומעלה,

אני קורא לכם לתמוך גם בהצעות שנעלה גם בוועדות וגם במליאה לתת מענה לאותם צעירים מתחת לגיל 20. אני מבקש שוב לטפל באותם ענפים כלכליים שחיים באי-ודאות גדולה, במיוחד משרדי הנסיעות, שדיברנו עליהם היום, נהגי האוטובוסים, מדריכי מטיילים, שהם בבעיה רצינית כלכלית, וגם באי-ודאות, מתי הענף יחזור מחדש. לכן אנחנו תומכים בחוק הזה של תמיכה בבני 67 ומעלה. אני מבקש לתמוך ולספק פתרונות גם לצעירים מתחת לגיל 20 וגם לאותם ענפים שעדיין לא הצליחו לחזור לשגרה, ואין להם שמץ של מושג מתי יחזרו לשגרה. תודה רבה, גברתי. תודה רבה לך, חבר הכנסת

חבר הכנסת אלי אבידר. גם אני מוותר. גם אתה מוותר, תודה לך. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, מוותר, חבר הכנסת אלעזר שטרן, מוותר, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה.

לגבי רמת המוסדות להשכלה הגבוהה והדיון השני היה לגבי סטודנטים וקשיים שנתקלים בהם הסטודנטים לקראת סוף סמסטר. אני רוצה לומר שיצאתי מהדיון בהרגשה שאלפים מהסטודנטים במדינה שהם לקראת סיום לימודים, הם לא בטוחים שיסיימו את שנת הלימודים, כי פשוט מאוד במוסד להשכלה גבוהה שהם לומדים בו לא הודיעו להם שהכול יסתיים בזמן. זאת אומרת שההחלטה אם למשוך סטודנטים לעוד שנה,

עד שיסיימו את הלימודים שלהם, נמצאת בידו של מישהו במוסד להשכלה גבוהה, מבלי שהסטודנטים שלו מעודכנים לגבי איך יסיימו בכלל את שנת הלימודים שלהם. אנחנו היינו עדים למקרים של התערבות שלנו מול מוסדות להשכלה גבוהה, כדי להתערב באופן ההגשה למבחנים. חלק מהמוסדות רצו שכל המבחנים ייעשו בתוך הקמפוסים. לאחר התערבות התברר שאפשרי היה לעשות את זה באמצעים אחרים, בזום או בעבודות בית או בכל מיני שיטות. ואז אני אומר: הרי אנחנו חיים בצל הקורונה ומנהלים את הקורונה, עוד לא התגברנו עליה, וכל הסימנים מעידים דווקא שהקורונה חוזרת, אז למה שלא תהיה החלטה בקרב המוסדות להשכלה גבוהה שבכל המבחנים שאפשר לעשותם בבית לא צריך להביא את הסטודנטים עד לקמפוסים כדי לעשות את זה? לא לכל סטודנט יש הנגישות להגיע בקלות הנדרשת למוסד שלו, יש כאלה שצריכים להשתמש ברכבת, בתחבורה ציבורית, וזה גם חושף אותם לסכנה של הידבקות וגם למעשה מבקשים מהם דבר מיותר. אם אפשר לעשות את זה באמצעות הזום או בבית או בעבודת בית, למה צריך להביא את הסטודנטים עד הקמפוסים? אני רוצה לקוות שהמוסדות להשכלה גבוהה עושים הכול כדי שהסטודנטים יסיימו את שנת הלימודים שלהם, כי עבור אלפים מהם זו המקפצה לחיים הבאים שלהם, החיים המקצועיים הבאים, ועל כן כולם צריכים להירתם על מנת לסייע לסטודנטים לסיים כמו שצריך את הלימודים שלהם, ולפתוח בחיים המקצועיים שלהם.

חבר הכנסת יבגני סובה, ויתרת? חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חברת הכנסת סונדוס סאלח, אינה נוכחת. חבר הכנסת יוראי להב,

גברתי היושבת-ראש, אני מאוד מתרגש לחזור לכנסת. ברוך הבא. תודה רבה לך. אבל אני חוזר הנה עם תחושה של דחיפות. אני צעיר חברי הכנסת, הגעתי למשכן הזה כדי לייצג את הצעירים במדינת ישראל. אני מסתכל ימינה ואני מסתכל שמאלה, ואני רואה את הצעירים במדינת ישראל קורסים. אני רואה את החברים שלי קורסים, ואף אחד לא עוזר. הממשלה הזאת לא סופרת את הצעירים בישראל. 36 שרים, 12 סגני שרים, מתרווחים בכיסאות שלהם ולסטודנטים במדינת ישראל אין איך לסגור את החודש ולשלם שכר דירה, שהרי בשביל לשלם שכר דירה צריך שכר. שליש מהישראלים שוכרים דירה לפי הלמ"ס, זו לא רק בעיה של הצעירים. בדה-מרקר מעריכים שלמעלה מ-80% מגילאי 20 עד 34 שנפלטו משוק העבודה לא יחזרו. זו גם קבוצת הגיל שהכי נפגעה תעסוקתית כתוצאה מהקורונה. יש כאן קבוצה ענקית של מאות אלפי צעירים, ובהם סטודנטים, שממשלת ישראל לא מתייחסת אליה, לא מדברת עליה, לא מגבשת תוכנית סיוע מיוחדת כלפיה.

ממשלת ישראל למעשה מפקירה את הצעירים בישראל לשנים אבודות של הישרדות כלכלית. הממשלה הזאת אומרת לנו: תשמעו, אתם כנראה הולכים לחיות עוד הרבה מאוד שנים, אז אין לנו בעיה אם תקרסו כלכלית. יהיה לכם זמן לשקם ולהשתקם, ואם תשרדו את זה, אז נדבר עוד כמה שנים.

זה בלשון עתיד. אנחנו צריכים תשובות עכשיו. אנחנו צריכים עזרה עכשיו. מושל מדינת ניו יורק הודיע היום שהוא מקים קרן סיוע ומענקים בגובה 100 מיליון דולר לשוכרי דירות. גרמניה, בריטניה וצ'כיה עדכנו שהן דוחות את תשלומי שכר הדירה לשוכרים. וישראל, כלום. משפחות שלמות חוזרות לגור אצל ההורים מהסיבה הפשוטה, המדינה השאירה ואקום, ומושכת בכתפיה בזמן שאחד מכל שמונה ישראלים לא מצליח לעמוד בשכר הדירה במהלך הקורונה. וכפי שציינתי, בתוך מאות אלפי הצעירים הסטודנטים כואבים ונאבקים. על פי נתוני התאחדות הסטודנטים הארצית, בין 150,000 ל-200,000 סטודנטים נותרו כרגע מחוץ למעגל העבודה. רוב-רובם של אותם סטודנטים לא רק שיפסיקו לקבל דמי אבטלה בקרוב, הרי 1 ביולי מתקרב, אלא שהודות לפעולת של הממשלה הזאת הם גם כנראה לא יצליחו לחזור לשוק העבודה. מעסיקים לא מתומרצים לקלוט אותם, והמדיניות של הממשלה משאירה אותם בחוץ.

חבריי חברי הכנסת, מי יעסיק במצב כזה את הסטודנטים, שזקוקים לחצאי ורבעי משרות? וכמובן, הכול מתנקז לחודשים האלה, לתקופת המבחנים. במקום להביא את עצמם לשיא של תקופת הלימודים ולהשיג את מה שהם השקיעו עבורו לאורך כל השנה, הסטודנטים טרודים ועסוקים בלגמור את החודש. אני סיימתי את התואר שלי בערך לפני שנה. חברים שלי עדיין סטודנטים, והם משתפים אותי בכאב שלהם, שהם צריכים לבחור בין הצלחה בלימודים לבין הישרדות כלכלית. הם פשוט לא ייגשו למבחנים שלהם. כל נושר מהלימודים מהווה אות קלון לממשלה הזאת, שמפקירה את הצעירים.

הצעירים והסטודנטים הם הראשונים שפוטרו והאחרונים שיחזרו.

נגזרת עליהם גולה במדבר כלכלי, שאנחנו כחברה לא יכולים ולא צריכים להרשות אותה לעצמנו. חבר הכנסת להב, צריך לסיים.

חברים, אתם מוכנים להוריד את הקול שם, בבקשה? יש פה מי שמדבר.

הצעירים הם העתיד של המדינה שלנו. אנחנו מנוע הצמיחה של המשק. את פירות ההצלחה שלנו אנחנו נקצור כמדינה בהמשך, אבל ההתרסקות שלנו תמשוך את כולנו מטה. אסור לנו להשאיר את הצעירים מאחור או לוותר עלינו לרגע, אחרת נמצא את עצמנו אחראים ליצירת דור קורונה, הדור האבוד של מדינת ישראל. תודה רבה לך, חבר הכנסת יוראי. אני נתתי לך דקה ספייר בגלל שזה נאום הבכורה שלך היום. חבר הכנסת אחמד טיבי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, מוותר, חבר הכנסת אוסמה סעדי מוותר, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת היבה יזבק, אינה נוכחת, חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח. חבר הכנסת אוריאל בוסו,

בבקשה. ברוך הבא, בהצלחה. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, קודם כול, הזדמנות לברך את חברי הכנסת החדשים, חברי יצחק פינדרוס, שנכנס היום, ושאר חברות הכנסת וחברי הכנסת החדשים. קיבלתי היום טלפון, ממש, הוא אפילו היה אנונימי,

אני מכיר את הבן אדם. אמרתי לו: מה המצוקה? הוא אמר לי: אשתי עובדת במקום עבודה מסוים. אמרתי לו: איפה היא עובדת? הוא פחד להגיד אפילו את מקום העבודה. ומה הבעיה? הוא אומר לי: במקום העבודה נרמסות הזכויות שלה ושל יתר העובדים. זה מתבטא גם בשכר וגם בזכויות שנקבעו בחוק ובתקנות של משרד העבודה ומשרד הכלכלה. אמרתי לו: ואיפה הבעיה? הוא אמר לי: אני מתקשר למשרד העבודה או למשרד הכלכלה, ושם נאמר לי: אין בעיה, תגיש תלונה, יבואו, פקחים

אבל הבעיה העיקרית, גברתי היושבת-ראש, שאין שום מקום שאפשר להתקשר אליו אפילו באופן אנונימי, ושהמשרד ייזום בדיקות, מעין בלשים. לפחות בדיקות ופניות בשביל לדעת אם באמת זכויות במקומות עבודה נרמסות. ואנשים מפחדים מכל איום ואיום, הרי בסופו של יום העובד עומד לפיטורים ובסכנה אמיתית. בכנסת העשרים נחקק חוק שנתמך בידי כל סיעות הבית,

כולל יש עתיד. החוק הזה נחקק בידי חברי חבר הכנסת לשעבר יגאל גואטה ועוד חברי כנסת: איסור על עסק, שהוא לא יכול לחייב אנשים לעבוד בשבת. הסיבה היא שאי-אפשר לכפות על אנשים לעבוד בזמנים שהם לא יכולים, לא משנה אם זה מטעמי מצפון או דת. ללא ספק, הזכויות של העובדים הן חשובות ונקבעות בחוק. אני קורא גם לשר הכלכלה וגם לשר העבודה, ואני מתכוון גם לבקש וליזום דיון בנושא, שיקום מוקד מסוים שיהיה אפשר לפנות אליו בצורה אנונימית ולהציג את בעיית המקום. המשרדים ישלחו את הפיקוח שלהם, שידע לבדוק אם באמת נרמסות זכויות העובדים במקום גם בנושא השכר וגם בנושאים אחרים.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אוריאל. חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת יאיר גולן, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח, חברת הכנסת אורלי פרומן, מוותרת, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אתה נואם? לא, מוותר. אם כך, תמה רשימת הדוברים.

סגן השר איציק כהן, אתה בא לסכם? גם סגן השר אינו נוכח. ירדנה, אנחנו עוברים לסעיף 11? להצביע? הצבעה, גברתי.

הצבעה? אנחנו עוברים להצבעה שמית, כן. אופוזיציה? אתם מתעקשים על הצבעה שמית? ירדנה, הצבעה שמית, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין,

אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, בעד אוריאל בוסו, בעד דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח יואב בן צור, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח אורנה ברביבאי, בעד קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וונש, אינה נוכחת הילה וזאן, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ, אינה נוכחת ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי,

אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי קונין, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי,

גדעון סער,

איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, בעד ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר,

יצחק פינדרוס,

בעד אורלי פרומן, בעד תהלה פרידמן,

עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ,

אורית פרקש הכהן,

עינב קאבלה, אינה נוכחת אנדרי קוז'ינוב,

אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עפר שלח, בעד איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת

הוקרא שמו, ירדנה תחזור עכשיו על השמות.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה,

אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת ישראל פה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ישראל אייכלר,

קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, בעד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, בעד אבי דיכטר, בעד צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, בעד מיכל וונש, בעד הילה וזאן, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' בעד משה יעלון, בעד אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח,

עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח יוליה מלינובסקי קונין,

אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יבגני סובה, בעד אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח עינב קאבלה, אינה נוכחת אלכס קושניר, בעד יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, בעד יואל רזבוזוב, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת מיכל שיר סגמן, בעד איציק שמולי, אינו נוכח

אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, בעד יש מישהו שרוצה להצביע?

אלי אבידר, בעד.

חבר הכנסת אלי אבידר, בעד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אלי אבידר, בעד קרן ברק, בעד מיקי חיימוביץ' בעד יש עוד מישהו שלא הצביע? תמה ההצבעה. לפי הספירה, אנחנו עם 52 חברי כנסת בעד, שתמכו בהצעת החוק, ולכן הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה. הצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020, עברה בקריאה ראשונה ותעבור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

לוועדת הכספים?

מקובל עלינו? תעבור לוועדת הכספים. תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף 11, אני לא רואה כאן את מציג החוק, את שר המשפטים.

אני אומר לך בקריאת ביניים: שחברי הקואליציה לא יבנו על חברי האופוזיציה. יש לנו תחושה שאנחנו נשארים פה ומעבירים חוקים. נכון שזה חוק טוב והצבענו עבורו, אל תבנו עלינו. אל תבנו עלינו. הערתך, חבר הכנסת מיקי לוי, הושמעה. אני הולכת להציג את סעיף 11 ואני לא רואה פה את שר המשפטים, שמציג את החוק. מיקי, אני איתך, קואליציה.

פוליטיקה.

שר המשפטים לא נוכח, זו הצעת חוק שלכם. את יכולה לסגור את המליאה. אני יכולה לסגור את המליאה? תשאלי את ירדנה. אם אין כלום, היא יכולה לסגור את המליאה. ירדנה, מה התקנון אומר אם השר שאמור להציג את החוק איננו? לא מציגים את החוק אם הוא איננו. רגע, אבל יש פה שר. וונדרוומן, קואליציה, יש כאן שר שמציג את החוק? יש פה שר, השאלה אם את יכולה להציג את החוק. את יודעת במה מדובר? אני מציעה לא לעשות צחוק מהחוק. גברתי, קחי החלטה: המציע איננו, זהו. השרה עומר ינקלביץ' תציג את החוק.

אנחנו נשאל את השר שאלות קשות. חבר הכנסת מיקי לוי, תן לי בבקשה לעשות את עבודתי. אנחנו מדברים על הצעת חוק, סעיף 11, הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התש"ף 2020, לקריאה ראשונה, בכפוף להנחה על שולחן הכנסת, קיבלה פטור מחובת הנחה. בבקשה. יש גבול למה, יש גבול לזלזול בכנסת. יש גבולות לכמה שהממשלה יכולה לזלזל בכנסת. חבר הכנסת שטרן, זה

אני חושבת שזה לא ראוי ששר שמניח הצעת חוק לא בא כדי להציג את זה, אבל במציאות הזאת, כאשר נוכחת כאן שרה, היא מציגה את החוק. שר המשפטים, אתה מעוניין להציג את החוק, בבקשה?

איזה קרקס, איזה קרקס. אני יכולה לקבל את הביקורת שלכם, ובכל זאת שר המשפטים נוכח כאן והוא יציג את החוק. עם כל הכבוד, אני יושבת בוועדת שרים לענייני חקיקה, אל תזלזל. את לא מכירה את החוק, אל תתחילי איתי, לא כדאי לך. אל תזלזל, לא כדאי לך, איזה שוביניזם, איך זה קשור לשוביניזם? איך זה קשור לשוביניזם? ככה אני עושה לשרה,

שלא מכירה חוק, לא היית עושה את זה, שוביניזם. גברתי השרה, זה קרקס, תודי. אנחנו מדברים על הצעת חוק הארכה,

מה, זה לא בושה? ודחיית מועדים (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים), התש"ף 2020. כנסת נכבדה, גברתי היושבת-ראש, הצעת החוק המונחת בפניכם היא הצעת חוק שנועדה להקל על תפקודם של עסקים שונים בישראל אשר מתקשים בעת הזאת, שבה המשק חוזר באופן הדרגתי לשגרה, להפנות משאבים להליכי חידוש רישיונם. ההגבלות השונות אשר הוטלו בחודשים האחרונים על אזרחי מדינת ישראל צמצמו באופן משמעותי את הפעילות הכלכלית והעסקית וכן את היקף התעסוקה במגזר הפרטי, כמו גם במגזר הציבורי. כך, הגבלות אלה הקשו על ההיערכות של הרשויות הציבוריות לחידושם של אישורים רגולטוריים שתוקפם פקע במהלך התקופה וכן על הגופים המפוקחים, אשר עדיין מתמודדים עם אתגרים בשל החובה לפעול תחת מגבלות שונות ומתקשים לפעול לחידוש האישורים. לאישורים רגולטוריים אלה יש השפעה ישירה על יכולת התפקוד של המשק ועל יכולת האספקה של מצרכים ושירותים. לנוכח האמור, מוצעים בהצעת חוק זו הסדרים זמניים שנועדו להאריך את תקופת תוקפם של אישורים רגולטוריים שונים שפקעו במהלך התקופה שבה הוגבלה הפעילות במשק או שעתידים לפקוע בתקופה הקרובה. כך למשל, מוצע להאריך את תוקפם של רישיונות שפקעו החל מיום 10 במרץ 2020 ועד ליום 30 ביוני 2020 לתקופה בת שלושה חודשים.

תוך מתן סמכות לרשות הציבורית לקבוע כי תוקפו של רישיון מסוים לא יוארך, או יוארך לתקופה קצרה יותר. עניין נוסף בהצעת החוק, שקשור בעצם לעניין הראשון, נוגע לדחיית מועדים בהליך להטלת עיצום כספי בתקופה של שלושה חודשים. גם בהקשר זה מוצע כי הגורם המוסמך יוכל לקבוע תקופת דחייה קצרה יותר.

הצעת החוק מבקשת להאריך את המועד לביצוע בדיקות תקופתיות של מתקני גז בשלושה חודשים. בעניין זה נעשה איזון בין הצורך בין המשך אספקת גז סדירה לצרכנים ביתיים לבין הסיכון בהפעלת מערכת גז ביתית שבדיקתה תידחה בעקבות חקיקת החוק. יצוין שהדבר לא כולל בדיקה ראשונה, וגם במקרה של התרעה על תקלה הנושא הזה לא כולל את זה, ותיערך בדיקה מיידית. לאור תרומתה של הצעת חוק זו להקלת הנטל על המגזר העסקי בתקופה זו ולטובת השבת פעילות המשק לסדרה, מתבקשת הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. יצוין שהצעת חוק דומה הוגשה בתחילת המושב, ולאחר הקמת הקואליציה הצעת החוק חזרה למשרד המשפטים, עברה שינויים ואיזונים שונים, שלדעתי היו נכונים, ולכן הוגשה והונחה מחדש ועומדת פה לפניכם לאישור לקריאה ראשונה, ואני אודה על האישור.

תודה לך, שר המשפטים אבי ניסנקורן. אני מציעה לקואליציה להתארגן בהתאם לחוקים הבאים שאתם מציגים, כדי שהשרים הרלוונטיים יהיו נוכחים. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. חבר הכנסת מיקי לוי? אף אחד פה לא שמע: מיקי לוי, אינו נוכח. שיהיה בריא ויהיה נוכח תמיד. עד 120 כולל מע"מ. עד 120. כולל מע"מ. בבקשה, חבר הכנסת לוי,

תודה רבה, גברתי. תראו, שוב הממשלה מקדמת איזו הצעת חוק בלי מחשבה ובלי רצון אמיתי לסייע לכלכלה. הממשלה מקדמת חוק בלי מחשבה ובלי לסייע לכלכלת ישראל. פתיחת האולמות, למשל. קבעו 250 איש, ואני שואל: רגע אחד, פתחו חלק מהמלונות, למה לא תיתנו להם לעשות איזשהם כנסים, גם עם 250 איש? פתחו את המלון, פתחו את המטבח, פתחו הכול.

אין תשובה. ועכשיו אני פונה לחבריי מהסיעות החרדיות. פתחו ל-250 איש, תשמע, אל תלך. תשמע רגע. אף אחד לא רוצה לשמוע, תשמע. פתחו את אולמות השמחה, 250 איש, אבל אצלכם יש הפרדה בין נשים לגברים, ובחברה הערבית יש הפרדה בין גברים לנשים. למשל, אם לוקחים אולם גדול כמו האולם, כן, לקחו אולם גדול, למשל כמו בשדה התעופה, ורוצים לעשות את ההפרדה. לא, אי-אפשר. אתה רוצה הפרדה? 125 פה, 125 פה. אני שואל למה, ככה.

אתם לא רואים שהולכים לכם על הראש, אתם מהקואליציה? אתם לא חושבים על העניין, על הצרכים האישיים שלכם, גם שלכם וגם של הסיעות הערביות? אין לכם עיניים לראות מה עושים לכלכלה במדינת ישראל? ואני מדבר על הקנסות, שהם בסכומים מטורפים. חתונות בהפרדה,

יש אצלכם חתונות בהפרדה, לא אכפת לכם? 250 איש. ומה אמרתי? אני מבקש שתחשבו את מספר המשתתפים לפי מטרים. 4 מטר למשתתף, 5 מטר, מה שאתם רוצים, אבל מה זה המספר הזה, עד 250? ואם יש אולם שמכיל רק 250? הרי הוא אולם צפוף.

אני לא מטפל בבקשה של שני ראשי הממשלה החלופיים, כי שלוש דקות זה שום דבר בשבילי. אני מחכה לנאום שלי בן חצי השעה, כי יש לי גילויים חדשים על כך שמבקשים פטור על רווחים ממניות, אתם שומעים, משהו שנע בין 600 למיליון שקל, פחות או יותר. ולכן, גברתי, שלוש דקות בשבילי הן שום דבר. אני אחכה לסיבוב הבא.

תודה לך, חבר הכנסת מיקי לוי, גם עמדת בזמנים יפה מאוד. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. מוותר.

חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסמה סעדי, אינו נוכח, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת היבה יזבק, אינה נוכחת, חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתם זוכרים מי זה יורי לוגביננקו? בטח לא, אבל אני אזכיר לכם. זה הטבח שפוטר מרשת יוחננוף אחרי שמשגיח הכשרות החליט שהבחור לא יהודי לפי ההלכה. אז החלטתי שאני לא עוזב את הנושא הזה ושלחתי מכתב ליועץ המשפטי של הרבנות כדי שיענה לי על שלוש שאלות. השאלה הראשונה הייתה ממה נובעת סמכותו של המשגיח להטיל דופי ביהדות של אדם, השאלה השנייה הייתה מהו הליך הוכחת היהדות, ועל מי הוא חל, ושאלה שלישית הייתה אם כל עובד שמתקבל לעבודה כשף נדרש לעבור בדיקות יהדות. עבר חודש, לא ענו לי, אז פניתי ליועץ המשפטי לממשלה שיחייב את הרבנות לענות לי.

היום סוף-סוף קיבלתי תשובה, ואני מקריא לכם מה כתוב פה: כעיקרון, כל עוד לרב הנותן הכשר יסוד סביר לחשש כי העובד אינו יהודי, כגון קיומה של זיקה ברורה לדת אחרת וכיוצא בזה, אין הוא מחויב לערוך בירור יהדות לעובדי בית העסק.

כי שיוכו של עובד לעדה או ארץ מוצא מסוימת אינו יכול כשלעצמו להוות הצדקה לעריכת בירור יהדות לאותו עובד באופן ספציפי. על אף האמור לעיל, כל עוד הרב הנותן הכשר, אם הוא רוצה לעשות בירור לאחד העובדים, אז הוא חייב לעשות בירור לכולם, משהו שכמובן לא נעשה במקרה הזה. אחר כך היועץ המשפטי של הרבנות מתייחס למקרה הספציפי של יורי, ופה הוא כותב שבעצם אין לו ממצאים והוא מחכה לתשובה של רבנות רחובות.

משגיח הכשרות הזה,

אף אחד לא יודע מה שמו. ומה שעושה רבנות רחובות, קודם כול היא עוברת על הנהלים, ודבר שני, זו פשוט גזענות ברמה הכי נמוכה שרק יכולה להיות. אני מבקש מכל חברי הכנסת פה להילחם יחד איתי בתופעה הזאת, ואנחנו גם נגיש הצעת חוק שתוכל לעצור את הדבר הזה.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אלכס קושניר. חבר הכנסת יאיר גולן, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, מוותר, חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה. חבר הכנסת ישראל אייכלר הוא אחרון הדוברים לסעיף זה. אני מציעה לקואליציה לוודא שמי שמציע את החוק יהיה נוכח כאן, אי-אפשר יהיה לשחק עם זה יותר מדי.

חברי הכנסת, במשך קרוב ליובל שנים היה אחוז החסימה בישראל 1% בלבד. מקום המדינה ועד 1992, התשנ"ב, אפילו בן-גוריון, ששלט על מפלגה בת 50 מנדטים בשלב מסוים, ידע לתת ביטוי למפלגות קטנות, לא רק שהוא אפשר מפלגות קטנות, הוא גם הקים ממשלות עם מפלגות קטנות יותר. לעזר ויצמן,

הייתה מפלגה של שלושה מנדטים. נדמה לי שלדיין הייתה מפלגה בת שני מנדטים. מפלגות כאלה השתלבו בממשלות והן לא תרמו פחות מאשר מפלגות גדולות,

יחסית לגודלן. בשנת 1992 עלה אחוז החסימה ל-1.5%. אחרי שכבר החל לטפס, הוא לא נעצר שם, בשנת 2003 הוא עלה ל-2%. עשר שנים זה היה בסדר, עד שהגיעה 2014, ואחוז החסימה עלה ל-3.25%. אף אחד לא מדבר על זה, לא מדברים על אחוז החסימה. כולם מדברים על המשבר הגדול הפוליטי שנמשך כבר שנתיים, שאי-אפשר להקים ממשלה, שיש גושים גדולים חזקים שאינם יכולים להתחבר, וכשהם צריכים להתחבר הם מתפרקים ומתרסקים ולוקחים רסיסי מפלגות או רסיסי מפלגות גדולות ונותנים שר לכל נציג, וכולם מדברים על משבר האמון בפוליטיקה. ואני שואל את חברי הכנסת: למה לא תגיעו למסקנה הפשוטה, לחזור לאחוז חסימה של 1.5%? זה יאפשר גם מפלגות גדולות, לבגין היו 48 מנדטים כשהיה 1% חסימה, ואז המפלגות הגדולות יוכלו לצרף מפלגות קטנות. אז אמרו שהמפלגות הקטנות יוצרות חוסר יציבות. בשנתיים האחרונות התברר שמי שעושה את חוסר היציבות הגדול ביותר זה הגושים הגדולים החזקים, שאי-אפשר להזיז מפה ומשם אפילו אבן אחת עד שזה מתפרק. אני רוצה לציין שמי שהעלה את אחוז החסימה ל-3.25%, גם הוא נכשל במטרתו. היוזם לעלייה הזאת היה אביגדור ליברמן. הנימוק הרשמי היה שהיו פה שלוש-ארבע מפלגות ערביות והוא חשב שהן לא יוכלו להתאחד ואז הוא יוכל לפגוע בהן. מה שקרה, שאביגדור ליברמן במדינת ישראל יסד את המפלגה לאומית הערבית הפלסטינית החזקה ביותר בכנסת, 15 מנדטים, והם ילכו ויגדלו. אין לי שום טענה נגדם, זכותם הדמוקרטית ואני מכבד אותה, אבל ליברמן חשב שעל ידי זה הוא יעשה פעולה, וזו הייתה הפעולה ההפוכה. אז בואו תחזרו,

חס וחלילה, אני לא אומר תחזרו בתשובה, אבל תחזרו באחוז החסימה,

תחזרו ל-1.5%. 1.5% יאפשר ייצוג גם לקבוצות קטנות יותר, שזה 70,000 איש בערך, ולא יהיה מצב כמו היום, שיש משבר כזה. אני לא רוצה לקחת יותר זמן. אני רואה שעברתי על הזמן, אז אני מסיים במשפט. אני קורא לראש הממשלה נתניהו ולראש הממשלה החלופי בני גנץ לתמוך בהצעת החוק שהגשתי בשבוע שעבר, להוריד את אחוז החסימה, לתת ביטוי דמוקרטי לכלל האוכלוסיות ולהביא ליציבות שלטונית במדינת ישראל.

שר המשפטים, אתה מעוניין להתייחס לפני תחילת ההצבעה? ישראל, אבל זה לא השינוי היחיד. אז בוא נאסור גם העברה בין המפלגות, בוא נגיד שאם בן אדם נבחר מטעם מפלגה אחת, שלא יעבור למפלגה אחרת. אולי באמת הגיע הזמן לשינוי, גם מי שמשנה את דעותיו. בוא נעשה את זה, אם כבר אנחנו, אם כבר אתה מציע שינוי, אז בוא נשנה עד הסוף. בבקשה. חברים. אני חוזר ואומר שההצעה שהצענו, בסופו של דבר היא באה לשמור על איזון נכון בין, מצד אחד, בעיית הקורונה ודחיית המועדים, ומצד שני הצורך המשקי להתנהל. מי שרואה את הצעת החוק רואה שצירפנו שם נספח על פעילויות שבהן לא תהיה דחייה, לאור החשיבות שלהן, הדחיפות שלהן והצורך שבאמת הן ייעשו ללא דחייה. מצד שני, במקומות שיכולנו להתחשב במוסדות הציבוריים שמאשרים את הרגולציה או הספקים והמגזר הפרטי שאמון על אספקת השירותים, אנחנו נתנו את האישור הזה, בין בדחייה של שלושה חודשים ובין בנושא של דחיית העיצומים. דוגמה לנושא הזה היא הנושא של אספקת הגז הביתי, שמצד אחד, לאור תקופת הקורונה ותקופת החירום הצטברו פיגורים שלא ניתן לסגור אותם בחודש אחד ולכן נתנו אישור של עד שלושה חודשים, ומצד שני אמרנו, כמובן, שהתקנה ראשונית תהיה תחת הרגולציה המחמירה הקיימת, וגם כל קריאה לתקלה אנחנו נעשה בשירות ראשון. כפי שציינתי לפני זה, ההצעה הזאת הוגשה על ידי ממשלת ישראל עוד לפני הקמת הקואליציה. עם הקמת הקואליציה ביקשתי שהיא תחזור אליי לעיון. חשבתי שהיו שם פרקים של דחייה שלא נכון שיהיו, ואת הפרקים האלה הוצאתי מהחוק והשארתי רק את הפרקים שחשבתי שניתן להשאיר אותם. למשל, פרקים של דחיית מועדים במינויים הוצאתי מהחוק והם לא כלולים עכשיו בהצעה שמוצבת בפניכם לקריאה ראשונה. אנחנו גם חייבנו בהצעת החוק שהארכה נוספת מעל שלושה חודשים תהיה רק באישור של ועדת הכנסת. זה משתלב גם עם תיקונים אחרים שעשיתי בחקיקת הקורונה, שבהם אני בעצם הכפפתי גם את האישורים של חקיקת הקורונה בחוק המרכזי, שנדון עכשיו בוועדת החוקה,

לאישור הכנסת, ועדת הכנסת.

תודה רבה לך. אנחנו עוברים להצבעה שמית, זה מה שביקשתם. אני קוראת שוב: הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים),

קריאה ראשונה. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, בעד אוריאל בוסו,

דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק,

נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח אורנה ברביבאי, בעד קרן ברק,

ניר ברקת, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, בעד אבי דיכטר, בעד צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וונש,

הילה וזאן, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח

אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' בעד משה יעלון, בעד אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן,

מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, נמנע אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי,

יוליה מלינובסקי קונין, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח אבי ניסנקורן, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, בעד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

טלי פלוסקוב, בעד אורלי פרומן, אינה נוכחת תהלה פרידמן,

עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת עינב קאבלה, אינה נוכחת אנדרי קוז'ינוב, בעד אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, בעד שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, בעד יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון,

אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן,

עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, בעד רם שפע, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת נא לקרוא שוב, כדי שנדע מי לא הצביע. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין,

אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח נפתלי בנט,

אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח צבי האוזר,

ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח

אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת הילה וזאן, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח

אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח

אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת

אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח פטין מולא,

יוליה מלינובסקי קונין, אינה נוכחת אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי,

אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חמד עמאר,

ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח אורלי פרומן, אינה נוכחת עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה

עינב קאבלה, אינה נוכחת אלכס קושניר, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת יואל רזבוזוב,

אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח עפר שלח,

איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת יש מישהו שלא הצביע? ירדנה, תמה ההצבעה, תספרי בבקשה את הקולות. הצבעה: 37 בעד, אחד נמנע. ההצעה עברה בקריאה ראשונה, הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים),

והיא תעבור לוועדה העבודה, הרווחה והבריאות. לוועדת קורונה, בבקשה. ועדת קורונה, זה השינוי? אז היא תעבור לוועדת הכנסת שתחליט? ועדת קורונה. זה היה בוועדת הקורונה?

זה קריאה ראשונה.

יש סיכום עם יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה בעניין הזה? אני לא יודעת, ועדת הכנסת. אז תעבירו לוועדת הכנסת. אנחנו נעביר את זה לוועדת הכנסת, שתכריע לאיזה ועדה להעביר את זה לדיון. יש ביניהם סיכום,

בסדר גמור,

זה יעבור לוועדת הכנסת, שתחליט אם לוועדת קורונה או לוועדת העבודה והרווחה. חברים, אנחנו עוברים לסעיף 12: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 התש"ף 2020, לקריאה ראשונה, בכפוף להנחה על שולחן הכנסת, קיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק סגן שר הבריאות חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה. חברות וחברי הכנסת, כנסת נכבדה, בקצרה: במסגרת התקנות ועד שיגיע לפה החוק שעבר קריאה ראשונה ועדיין לא השלמנו, יש פה תקנות חירום שצריך להאריך את התוקף שלהן. חלקן כבר עברו שנייה ושלישית,

בתחילת היום. תקנה זו מדברת על הגדרת אזור מוגבל.

אני אסביר מה הצורך. במילה אחת, ולפני שאקרא את מה שביקשו שאקרא, זה עבר בשנייה ושלישית? לא, זה לראשונה, כי זו תקנה. דיברתי על מה שעבר כבר. אנחנו לא רוצים, במצב שבו אנחנו מזהים התפרצות במוקד מסוים, ויש לנו כבר כאלה, כמו חורה וכמו,

אני לא יכול להתחרות במבטא שלך, אלי.

בסדר, אתה, כן, בול. אז כדי לא להשתמש בסגר גדול אלא כן להתמקד באזורים ולהתייחס לאזורים ספציפיים שבהם יש חשש להתפרצות, ההגדרה של אזור מוגבל נותנת לנו את הכלים לטפל באותו אזור מוגבל. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, העולם, וישראל כחלק ממנו, נמצאים כעת בעיצומה של פנדמיה כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה. נכון להיום אין חיסון שבאמצעותו ניתן לצמצם את התפשטות הנגיף ואין טיפול יעיל למחלה.

נכון ליום זה, נדבקו בנגיף כ-21,000 חולים, ולצערי כ-306 נפטרו מנגיף הקורונה. לצורך התמודדות עם המגפה התקינה הממשלה ביום ט' בניסן התש"ף, 3 באפריל 2020, את תקנות שעת החירום נגיף הקורונה, אזור מוגבל. התקנות קובעות הסדרים שמטרתם צמצום התפשטות נגיף הקורונה, מניעת הדבקה בנגיף באמצעות סמכות להכריז על אזורים שבהם קיים צבר תחלואה כאזורים מוגבלים, קביעת הגבלות שונות על הכניסה לאזור המוגבל והיציאה ממנו ובתוך האזור המוגבל, תוך הגברת האכיפה באזור זה. בהתאם לסעיף 39(ו) לחוק-יסוד: הממשלה, עתידות התקנות לפקוע ביום י"א בתמוז התש"ף, 3 ביולי 2020. כיוון שעדיין לא הסתיים המצב המיוחד שנוצר בישראל בעקבות התפשטות המגפה, וכדי לאפשר את המשך ההסדרים שנקבעו לצורך המאבק בהתפשטות המגפה, יש להאריך את תוקפן של התקנות לתקופה של 45 ימים בנוסח המובא בהצעת החוק כתוספת לחוק. הארכה זו נדרשת עד שיושלם הליך חקיקתו וייכנס לתוקף חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020, אשר עבר בקריאה ראשונה, ואם וכאשר יאושר יחליף את תקנות שעת החירום. בשל האמור ובהתאם להחלטת הממשלה אבקש מחברי הכנסת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 התש"ף 2020. תודה. תודה לך, חבר הכנסת קיש. אנחנו עוברים לדוברים לגבי הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום. הדובר הראשון, עופר כסיף, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, דיברתי כל הזמן על מסמך הבקשות של ראש הממשלה החליפי, החלופי, הטבות מס כאלה או אחרות, הוצאות מבנה, הוצאות גינון,

הכול כפול שלושה. אמרתי את זה כבר, ופתאום אני מגלה עכשיו שיש משאים ומתנים בין הליכוד לבין כחול לבן, שהם מוותרים על כל הבקשות הקטנות האלה של תשלום על מים, חשמל וכל השטויות האלה ובתנאי שכחול לבן יסכימו, וכחול לבן בוחנים את הבקשה, לוותר על דרישת רשות המיסים לתשלום מס על רווחים שעשה נתניהו. אתם שומעים את זה? מה זה קשור להיותו ראש ממשלה? יש אזרח במדינת ישראל שלא משלם מיסים על הרווחים שלו? הרי כל הכנסה חייבת במס. משנים את חוקי המס עבור בין אדם אחד, לאן הגענו? חברי הכנסת מכחול לבן, אתם נותנים יד למהלך הזה, איך תישנו בלילה, איך תסתכלו על עצמכם

זה אומר שנתניהו יקבל פטור ממס על כל דבר חוץ מאשר על שכרו.

הטבה שמשולמת לנו על ידי המדינה, כל הטבה, מחויבת במס, היא שוות ערך כספי.

אני שומע שמדברים עם מנהל, לא יודע אם עם המנהל אבל עם רשות המיסים, על העניין הזה. אם זה יקרה, אני אדרוש לשנות את פקודת מס הכנסה במדינת ישראל. לא יכול להיות שמשנים את פקודת המס עבור איש אחד. תתעוררו, איזו בושה אם זה יקרה מחר.

אני מסייג את דבריי, כי אני לא רואה את ההצעה. אני מחר אשכים קום ואגיע מוקדם לכנסת, כי אני חבר בוועדת הכספים ויש לי בעיות בוועדת חוקה, פגישת עורך דין-לקוח, מחר אני צריך לרוץ בין אלה ואלה, אבל אני נחוש לעשות את זה. אבל אתם, חבריי לשעבר

תחשבו אם אתם רוצים לתת יד למהלך איום כזה שאמור לשנות את חוקי המס במדינת ישראל.

תודה רבה לך, חבר הכנסת לוי. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה,

חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח, סליחה, סליחה, חבר הכנסת אבידר,

אני מתנצלת, בבקשה. אם מיקי מדבר, אני מדבר. אם מיקי מחליט לא לדבר, אני לא מדבר. קולגיאליות. כן, בבקשה, שלוש דקות. אני פה רק בשבילך, בשביל לשמוע אותך. גברתי, אני לא רואה פה שר. אני צודק? השר נוכח. אני לא רואה פה שר. בבקשה, השר שמולי נוכח כאן. אני לא נעלב, הכול בסדר. עושים פרומו.

קדימה, שלוש דקות, חבר הכנסת אבידר. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול אני שמח לדבר, דיברתי כבר כשאת ניהלת ישיבה?

אני מברך אותך עוד פעם, מה קרה?

אני מתנגד לחידוש התקנות לשעת חירום מהסיבה הפשוטה: אם הממשלה הייתה עושה את מה שהיא צריכה לעשות, אדוני סגן שר הבריאות, אולי תשמע. אם הממשלה הייתה עושה את מה שהיא צריכה לעשות מהרגע הראשון אז לא הייתם צריכים תקנות חירום, ולא הייתם צריכים להאריך את תקנות החירום, ולא הייתם צריכים לעשות חוקים שיבטלו את תקנות החירום, ולא הייתם צריכים לעשות חוקים שיתחילו כדי לבנות את התקנות. אתם לא עושים את מה שאתם צריכים, כי יש לכם מטרה אחרת. הוא רוצה לסגור את המשק, הוא רוצה להשליט פה דיקטטורה, הוא רוצה למלוך פה. הוא חובב היסטוריה יהודית, לא טוב לו העניין הזה של ראש ממשלה, הוא רוצה להיות מלך, אבל לא רק מלך, הוא רוצה גם את הכהונה. הוא מגיע לתקופה ההיסטורית שבה מלכים הפכו להיות גם הכוהנים הגדולים. אתם נטרפתם. מה פתאום אתם הולכים לעניין הזה? אין שום צורך. מה אתם מספרים לנו על גל שני בדיוק? כל מי שהתגלה כחיובי לקורונה, אתם מגדירים אותו כחולה? אין לו נזלת. 37 חום אין לו. אנשים הולכים, רצים קילומטרים, אתם מכריזים עליהם כעל חולים? אבל בואו אני אגיד לך מה אנחנו נעשה: במוצ"ש הקרוב אנחנו נצא למחאה בכל הארץ, בכל הערים, בכל הכפרים, בכל מקום. לא נחלל שבת, לא נגיע לקריית גת, למיקי זוהר, לא נבוא ליד הבית שלו, אבל אנחנו נפגין. ולא משנה כמה יבואו לכל הפגנה, לא נוותר, בכל מקום, כי רק כך אפשר להזיז אתכם מממשלת הניתוק שאתם בנויים עליה, מההפחדות שאתם עושים, מהחרדות שאתם מכניסים לעם הזה. אנשים ימותו יותר מחרדות מאשר מהקורונה, מהפחד הזה. ראש השב"כ אומר שהוא לא רוצה לאכן אז ראש הממשלה דופק על השולחן ואומר: בטח. ראש השב"כ אומר שלושה חודשים שהוא לא רוצה, אתם מכריחים אותו. פתאום אמ"ן, שצריך לבדוק אם לאיראנים יש פצצות, אמ"ן מתחיל להוציא דוחות על גל הדבקה שני. נטרפתם לגמרי. הרסתם את המדינה. ביום שבת הקרוב, מוצ"ש, 20:00, אנחנו נצא למחאה. והפוליטיקאים לא יהיו המנהיגים של המחאה, אנחנו נהיה החיילים שלה. מי שינהיג אותה זה האנשים, בכל כפר ובכל עיר. אתם תרגישו את זה כי אתם מנותקים. תודה רבה, גברתי.

ב-20:00 עוד לא

אפשר להגיע להפגנה עוד לפני שיצאה שבת ולא לעשות כלום. יגיעו, אנחנו מתחילים, אל תדאג, הכול יהיה בסדר. מלכיאלי, ברגע שתגיד לי שאתה מגיע, אני אדחה את ההפגנה באזור שלך. חבר הכנסת אבידר, תודה רבה. אנחנו ממשיכים. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, מוותר, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חברת הכנסת סונדוס סאלח, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת איילת שקד, אינה נוכחת, חברת הכנסת היבה יזבק, אינה נוכחת, חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חבר הכנסת יאיר לפיד, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת נפתלי בנט, אינו נוכח, חבר הכנסת יוראי להב, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חברת הכנסת שרן מרים השכל, אינה נוכחת, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי,

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חבר הכנסת יאיר גולן, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול,

חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח. אנחנו עוברים להצבעה. יואב, אתה רוצה לסכם לפני שמתחילים? ההצבעה היא שמית? אופוזיציה, מה אתם מחליטים לגבי ההצבעה הזו? עפר שלח, חבר הכנסת שלח, הצבעה שמית או לא? בעד הצבעה שמית. בעד הצבעה שמית? לא, הם הגישו שמות או לא? הם צריכים להגיש. הגשתם שמות? לא שמית. לא שמית, אוקיי. בבקשה, סגן השר הבריאות. אז תעלו בבקשה כדי להצביע ממקומותיכם בתום דבריו של סגן שר הבריאות. בבקשה. כבוד היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת אלי אבידר, אפשר לדבר ברצינות איתך או שאתה אוהב רק סיסמאות?

אפשר לדבר ברצינות או שרק סיסמאות?

אני מדבר ברצינות. כשאתה עולה ואומר שעכשיו נגמר אירוע הקורונה, לא, לא.

הקשבתי לך. אני אומר שאתם לא עושים כלום ממה שאתם יכולים לעשות, אבל אתה הולך ועושה תקנות

נראה לי שנעלו את הדלת. תכף יפתחו. מישהו יכול לבדוק אם נעלו להם את הדלת? כן, נעלו להם את הדלת. תכף יפתחו. באו לפתוח. באו לפתוח.

חבר הכנסת אבידר, תשמור את האנרגיות שלך להצבעה,

אלי, אין כניסה לאופוזיציה, נקודה. אין כניסה לאופוזיציה.

אנחנו מתנצלים בפני חברי הכנסת שעלו למעלה והדלת הייתה נעולה, לא יקרה שוב. שבו במקומותיכם, אני מתחילה את ההצבעה. בבקשה, הצבעה.

מה, זה לא שמי? לא, זה לא שמי.

להוסיף את ההצבעות של מי שפה? לפרוטוקול אנחנו נוסיף. ההצעה להעביר את הצעת חוק להארכת תוקפן

(אזור מוגבל),

לוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה נתקבלה.

כן, קרן ברק. מיכל שיר. מה את מצביעה? בעד. בעד.

מיכל שיר בעד.

יש עוד מישהו שלא הספיק להצביע?

וגם אני,

בוועדת הקורונה. קורונה, קורונה. קורונה, ברור.

והיא תונח כהצעת חוק בוועדת החוקה, חוק ומשפט, לא. למה לא? ועדת הקורונה. לא, בוועדת הקורונה.

ועדת החוקה, חוק ומשפט, אני מקריאה.

אנחנו רוצים קורונה.

בכל ויכוח שיהיה זה יעבור לוועדת הכנסת. אז, רגע, כרגע אין ויכוח.

לחוזרים לישראל מחוצה לה ולאנשים שנדרשים להימצא בבידוד ולא יכולים לקיים את תנאי הבידוד במלואם בבית מגוריהם לשהות במקום בידוד מטעם המדינה, במקום המיועד, גם מברוקלין.

גם מברוקלין. במקום המיועד לבידוד, שהוא מלון או אכסניה שנקבעו בידי המדינה ובמימונה. בהתאם

היושבת-ראש, חברי כנסת, אני עוד הפעם אומר שאני לא פוסל את כל החוק הזה,

זה נראה לי איזשהו מחטף בלי להשקיע מחשבה. 80 מדינות פתחו את שעריהן לתיירות, 80. ומה שביקשתי, שמשרד התיירות ייצור איתן קשר כדי לקבל את ההמלצות איך הן עשו את זה. אז במקום זה מפחידים. אני לא אומר שלא צריך לשים איזשהם בלמים, אבל אני גם אומר: תחשבו קדימה ארבעה-חמישה צעדים. בסוף תהיה פה קורונה כלכלית, שהיא הרבה הרבה יותר חמורה. קצת מחשבה קדימה מה הולך להיות במדינה. כמה אנשים איבדו את מקום עבודתם. אז עוד חוקי חירום ועוד חוקי חירום ועוד פטור מחובת הנחה. מה זה מעיד על הממשלה הזו? שאין מישהו שמתכלל ומביא איזשהו חוק כולל שייתן לנו סימני דרך. ואין פוצה פה ואין מצפצף, ולאף אחד כאילו לא אכפת. כל פעם טלאים,

ועוד הפעם שכחו לשים את השעה, ושכחו להביא את החוק בזמן, וכבר אין לנו כרגע חוק, כי הוראת השעה לא בתוקף. פשוט לא יאומן. אין אדם שמתכלל. חוסר התכנון שיש פה, בממשלה הזו. מה כן מעניין אתכם? החוק הנורבגי שעבר, 101 מיליון שקל עלות, זה מה שמעניין אתכם. לפני חוקי הקורונה, שזמנם עבר, הם לא בתוקף, אצתם-רצתם לחוקק את החוק הנורבגי. איזו בושה. ממשלה מנותקת. 400,000 מובטלים בסוף יולי, אתם מבזבזים מיליונים, חושבים רק על עצמכם ועל הממשלה המנופחת. אדוני שר הרווחה חבר הכנסת שמולי, ראיתי את הידיעה שנפגשת היום עם מנהל הביטוח הלאומי, אני מאוד מעריך את זה, בנוגע ל-400,000 המובטלים שאנחנו צפויים לקבל בסוף החודש הבא. אבל אדוני, מניסיוננו הדל פה, בבית הזה, הכסף אינו מצוי על שולחנו של מנהל כזה או אחר, בוודאי ובוודאי לא מנהל הביטוח הלאומי. הכסף כדי לפצות 400,000 מובטלים שקיבלו דמי אבטלה, ובחודש הבא שישה חודשים חלפו-עברו, זה תקציב נוסף מהאוצר. ואתה, שנמצא מסביב לשולחן הממשלה, צריך לדפוק על השולחן ולדרוש את זה.

חבר הכנסת לוי, תודה רבה. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח. חבר הכנסת אלי אבידר,

יש הרגל, אחרי חבר הכנסת מיקי לוי אתה נושא דברים,

שלוש דקות, בבקשה. לא יכול להיפרד. גברתי היושבת-ראש, אני מוחה על זה שאנחנו צריכים לרדת מלמעלה למטה,

לרדת. לא יתישו אותנו,

יש לנו פודיום,

אני מצטער, אני לא בא, אני לא רוצה שיזרקו לי בוטנים, אני לא כאן באיזשהו מקום של יציע בגן חיות. אני ארד לפה לדבר, אתם תמתינו כל פעם שאנחנו נעלה להצביע.

אבל כנראה אף אחד לא רצה לעשות את זה מכובד. אבל בואו נחזור לעניין הזה.

כל הנושא של תקנות שעת החירום הזה מזויף מלכתחילה. אין לממשלה הזאת שום רצון לפתור את בעיית הקורונה. לא הייתה בעיה קריטית, לא הייתה מגפה כמו שהפחדתם את האנשים יום אחרי יום. אנשים באים, נמצאים פה מחוץ לשערי הכנסת, אין להם אוכל, ואתם מחזיקים אותם ומשגעים אותם ורוצים להעביר תקנות שעת חירום, לסגור אזורים, כי יש מטרה מאחורי העניין, נתניהו רוצה גל שני בכל הכוח, להשבית את המשק, לקחת לעצמו סמכויות, כמו ראש ממשלת הונגריה אורבן, שלקח סמכויות בלתי מוגבלות בגלל הקורונה למרות ששם עוד היה אפילו פחות מאשר אצלנו. זה מה שהוא רוצה, להעביר אותנו לשלטון דיקטטורי. את הדבר הזה אפשר לפתור. ביום שבת הקרוב, במוצאי שבת, 20:00, נצא כולנו למחאה אחת גדולה בכל עיר, בכל כפר. לא משנה כמה יפגינו, יהיו 20, יהיו 200, יהיו 2,000, יהיו 20,000, נפגין ונוכיח לו שהוא לא יצליח לשבור את הרוח הישראלית, כי אנחנו יודעים שנתניהו ינצח כשאנחנו נרים ידיים, ואנחנו לא נרים ידיים, כי אין לנו ארץ אחרת, ובטח לא בשבילו. תודה רבה, גברתי. תודה רבה לך, חבר הכנסת אלי אבידר. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה,

אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, ראיתי אותו קודם, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת יוראי להב,

חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת היבה יזבק, אינה נוכחת, חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת יאיר גולן, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, מוותר.

חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח, חברת הכנסת שרן מרים השכל, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח. תם סדר הדוברים. סגן שר הבריאות, אתה רוצה להתייחס לפני ההצבעה? מלכיאלי נוכח ומוותר. אוקי, מלכיאלי נוכח ומוותר, נרשמה נוכחותך. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני חושב שדיברנו גם ארוכות על סטטוס הקורונה היום בקבינט הקורונה. חשוב לי להעביר רק מסר קצר, גם כדי להתייחס לנחיצות של התקנות האלה.

בחנו את העלייה בתחלואה ובהדבקה, ואני אגיד כמה דברים. בערב שבועות, כשראינו את הקפיצה הראשונה, מ-30,

50 נדבקים ל-100 נדבקים, באו בכירי המשרד ואמרו: אנחנו באירוע מתפרץ. אני הרגשתי שזה מוקדם מדי. עלינו היום לסדר גודל של 300 נדבקים, ועוד דבר ששווה וכדאי להכיר: גם החל מיום חמישי שעבר, קצת פחות משבוע, אנחנו רואים עלייה גם במאושפזים בבתי החולים, גם במונשמים, ואני חושב שהדבר הזה פשוט דורש, מספרים נמוכים, אבל אני מדבר על, אז למה אתה מדבר בסיסמאות?

אני אגיד לך למה, כי אני מדבר על שינוי מגמה. איזו מגמה?

אנחנו 9 מיליון איש פה, על מה אתה מדבר? מ-30 ל-100. זה טבעה של פנדמיה. איזה, תקשיב לי רגע, אנשים נדבקים ומדינות פתחו את הגבולות שלהן, אלפים ביום,

אני יכול להגיד לך שחבל שאתה ממשיך לזרוע את הטעויות האלה בציבור. אתה זורק משפטים בלי להגיד,

אנחנו חייבים לטפל בהתגברות ההתפרצות של הפנדמיה, ואתה לא מבין מה שאתה אומר, וחבל לי שאתה מטעה את הציבור. אני לא איכנס לדיון הזה, אתה לא מבין מה אתה

הנתונים האלה קיימים ומופצים היום גם דרך,

מ-30 ל-100, מה, השתגעתם? הנתונים, ובזה אני אסיים אם הוא רק יקשיב. היינו ב-0.4% אני מנקה לך את ההגדרה של הבדיקות, היינו ב-0.4% מאומתים כנדבקים, עלינו היום ל-2.5%. אנחנו במספרים שעולים כל הזמן, וכדאי להיות חכם ופיקח ולא טיפש ונמהר.

יואב, אתה מעוות את ההערכה, אתה מעוות את, 30 ל-100 זאת לא אפידמיה. חבר הכנסת אבידר, תאפשר לנו בבקשה לעבור להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה,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 (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה),

בבקשה.

(נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה),

לוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה נתקבלה. תמה ההצבעה. נא להוסיף. אני אוסיף אותך תכף, סגן השר. אנחנו מדברים על 20 שהצביעו בעד, אחד הצביע נגד. אנחנו מוסיפים את קיש, בעד, אני מניחה.

גם בוסו. חבר הכנסת בוסו בעד. עוד מישהו שלא נרשם? אוקיי. אז אנחנו מדברים על 22 בעד ואחד נגד, זה המניין. החוק יועבר לוועדה המוסמכת, סגן השר, אתה רוצה לוועדת הבריאות? קורונה גם. אז זה יעבור בהסכמה לדיון לקריאה שנייה ושלישית גם בוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה. אנחנו עוברים להודעה של יו"ר ועדת הכנסת, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. זאת פעם ראשונה שאני נמצא פה ואת מנהלת את הישיבה,

אני מתכבד להודיע על חילופי אישים בוועדות הבאות. מטעם סיעת הליכוד: בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, במקום חברת הכנסת שטרית תכהן חברת הכנסת מאי גולן, בוועדת הכלכלה, במקום חברת הכנסת מאי גולן תכהן חברת הכנסת קטי שטרית.

אין צורך בהצבעה.

אנחנו עוברים לסעיף 13, הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה וצווי סגירה מינהליים) (הוראת שעה), התש"ף 2020, בקריאה ראשונה, בכפוף להנחה על שולחן הכנסת, קיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק השר איציק שמולי, בבקשה. גברתי היושבת בראש, חבריי וחברותיי חברות הכנסת, הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה וצווי סגירה מינהליים) (הוראת שעה), התש"ף 2020, לקריאה ראשונה. במסגרת ההצעה מוצע להסדיר שני אמצעים שונים להתמודדות עם התפשטותו של נגיף הקורונה: בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה, מה שנקרא המלוניות, ומתן צווי סגירה מינהליים. האמצעי הראשון מסדיר בידוד במקום בידוד מטעם המדינה במקרים ובנסיבות המתאימים לכך, ובכלל זה לחוזרים מחו"ל. האמצעי השני מיועד למקרים חמורים שבהם פתיחת המקום או התנהלותו באופן שאינו עומד בהוראות החוק ותקנותיו מעורר חשש משמעותי להדבקה בנגיף הקורונה ויש צורך להוציא צו סגירה למקום. נבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק.

תודה לך, השר איציק שמולי. אנחנו עוברים לסדר הדוברים. חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח. חבר כנסת מיקי לוי? בטח. קדימה, בבקשה. אנחנו מעריכים את הנחישות. גברתי היושבת-ראש, האמת, מתכווץ ליבי פעם אחר פעם אחר פעם. פעם נוספת הופכים את המשא ומתן לפטור ממיסים וממתנות למסחרה, מה שנקרא בלשון העם. משנים את חוקי המס במדינת ישראל לטובת אדם אחד, לטובת ראש הממשלה, רטרואקטיבית. לא היה כדבר הזה.

אתם כבר רוצים לחוקק חוק, תפטרו אותו מעתה והלאה, אתם הרוב, אתם יכולים. אבל למה לעבר? מ-2009 עד 2017. מדינת ישראל שילמה עבור אחזקה והוצאות של בנימין נתניהו בביתו הפרטי שבקיסריה. תיקנה פה, תיקנה שם, נזילה מהבריכה, תיקון השביל, מזגנים, כל מה שאתם רוצים. על חשבונה, על חשבון משלם המיסים הישראלי. על כל הדברים האלה יש צורך, על פי חוק המס במדינת ישראל, לשלם מס בגין הטבה שניתנה על ידי המדינה. ומ-2009 עד 2017 המיסים לא שולמו.

כי הוא מרשה לעצמו.

מנהלים משא ומתן, שר המשפטים, יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת גפני, שר המשפטים אבי ניסנקורן, ומהצד של הליכוד כנראה מיקי מכלוף זוהר, על מתן פטור של מעל חצי מיליון שקלים על כסף שהמדינה כבר שילמה לו. אין לכם בושה? אתם מנותקים לחלוטין? חברי כחול לבן, אבדה לכם הבושה. איך תסתכלו בראי, איך תצביעו על הדבר הזה? הרי זוהי שחיתות ציבורית במיטבה, לבוא ולהגיד למדינה: גם על הכסף שאת שילמת ראש הממשלה לא ישלם מס. מנותקים. איבדתם את הבושה. מתקנים חוק רטרואקטיבית, תומכים בבקשה של ראש הממשלה לא לשלם מס על הוצאותיו הפרטיות. אבל אתם אומרים, באיזה מין כיסוי של עלה תאנה: אם הוא יוותר על שאר הדרישות שלו, אנחנו כן נאשר. מי שמכם בכלל? מי שמכם בכלל, בניגוד לפקודות המס של מדינת ישראל? תתביישו. חבר הכנסת מיקי לוי, תודה. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח. חבר הכנסת אלי אבידר, בבקשה. תודה רבה, גברתי. אין שום הצדקה לחוקק שום תקנות לשעת חירום בזמן שהממשלה לא עושה את מה שהיא צריכה לעשות. אין שום הצדקה לחוקק שום תקנה שתאפשר לממשלה לעשות משהו ללא חוק בזמן שאת המינימום של המינימום היא לא עושה. היה כאן סגן שר הבריאות, שחזר על אותם משפטים. למה לא תחזור על המשפטים של סדצקי, שאומרת שעם וירוס הקורונה אי-אפשר לקיים משא ומתן, הוא בלתי צפוי? למה לא תחזור על המשפטים שלה? הרי ממילא אתה מדקלם אותה, גם היא לא מבינה בזה, כל המומחים אומרים שהיא לא מבינה בזה, אבל אתה ממשיך לדקלם אותה. ואנחנו חשבנו שהשתנה שר בריאות, יש שר בריאות חדש,

אתם לפחות תעשו משהו שונה. אתה יומיים בתפקיד, ואתה כבר מתחיל לדבר על להכניס את השב"כ עוד פעם לטלפונים. תגידו, נטרפה דעתכם? הפכתם ארגון ביטחון, למה? אתם תכניסו אותם לתוך הטלפונים פעם נוספת? ראש השב"כ אומר לכם פעם אחרי פעם שזה לא טוב, שהוא לא רוצה, ואתם מכריחים אותו?

אדוני סגן שר הבריאות, יומיים בתפקיד, עוד לא הספקת להבין ואתה כבר מתחיל להרביץ את העניין הזה של להכניס את השב"כ לטלפונים, כיוון שיש לך מטרה: אתה צריך לרצות את מי שמינה אותך. ומי שמינה אותך רוצה דבר מאוד ספציפי: הוא רוצה לסגור את המשק, הוא רוצה להכריז על גל שני. את הדבר הזה אפשר להפסיק רק בצורה אחת, כי לאנשים לא נשאר, לאכול. אנשים פותחים את המקרר, ואין להם כסף, אנשים לא יכולים לשלם משכורות, אנשים מסתכלים על העובדים שלהם והם לא יכולים לשלם להם משכורות. ואתם רוצים כל מיני פטורים ממיסים בשביל ראש הממשלה. אתם, אין לכם בושה. הדבר היחידי שיכול להזיז אתכם זה לעשות מחאה בכל הארץ. היא תתחיל במוצאי השבת בכל מקום, בבלפור, בקיסריה, בתל אביב. יעשו את המחאה הזאת אנשים טובים שנמאס להם שלקחתם להם את המדינה. ואתם חושבים שזה רק חילונים? מה קורה עם כל הנשים של בני התורה שנזרקו מהעבודה, שהוציאו אותן לחל"ת ועכשיו יפטרו אותן? מי יפרנס את המשפחות עם שישה ושמונה ילדים?

עם כל התקנות שלכם של לסגור את המשק? תתביישו לכם, יש פה אנשים, יש פה ילדים. מחאה גדולה, מוצאי שבת ב-20:00, בכל מקום. כי זה הדבר היחידי שאתם מבינים. תודה רבה, גברתי. תודה לחבר הכנסת אלי אבידר. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת יוראי להב, אינו נוכח, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי,

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן אינה נוכחת, חברת הכנסת היבה יזבק, אינה נוכחת, חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת יאיר גולן, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול,

חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח, חברת הכנסת שרן מרים השכל, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, נוכח ומוותר,

חבר הכנסת מנסור עבאס, בבקשה.

בבקשה, שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אומנם השעה היא קצת מאוחרת,

חברים, בואו נכבד. אני מבקש מחברי הכנסת להקשיב כמה דקות. ביקשתי לפני כמה ימים דוח מהממ"מ, נתונים על יישום החלטת הממשלה 1402, שנוגעת לעניין של תוכנית להחזרת הביטחון האישי בחברה הערבית ולמיגור הפשיעה והאלימות. לפני שעה קלה קיבלתי את הדוח. חבריי חברי הכנסת, לא יכול להיות שהממשלה תקבל החלטה לחמש שנים, תתקצב אותה רק לשנה אחת, 2015, ומאז, 2016, 2017, 2018, 2019, אין תקציב לתוכנית הזאת. ולכן כל היעדים שנקבעו בתוכנית שיפור הביטחון האישי בחברה הערבית כיישום להחלטה 1402 לא יושמו. לא קיבלנו את התוצאות ולא השגנו את המטרה. אם נסתכל על הגרף, ואני הצגתי אותו לפני שבוע ימים בכנסת בדיון על אי-אמון בממשלה, אם אנחנו מסתכלים על הגרף, אנחנו רואים עלייה מתמדת בין 2015, 2016, 2017, 2018. ב-2019 הגענו לשיא, 94 אנשים נרצחו בחברה הערבית. כל השנים היינו מדברים עם המשטרה, עם המשרד לביטחון הפנים, עם הממשלה, והיו אומרים לנו: יש תוכנית ויש החלטת ממשלה 1402. בפועל, אין תוכנית ואין החלטה מיושמת. לזה קוראים מחדל. אם לא לזה קוראים מחדל, אז למה קוראים מחדל? הממשלה מתבקשת לקבל החלטה כדי להגן על אזרחיה, אומנם הם אזרחים ערבים אבל בכל זאת הם אזרחי המדינה, ויש החלטה, ההחלטה, התוכנית הזו, מתוקצבת לשנה אחת. במשך השנים כל הקיצוצים בתקציב המדינה לוקחים ישירות ממה שהיו מתכוונים להקצות לתוכנית הזו.

כאשר אנחנו יושבים עם השר לשעבר לביטחון הפנים, הוא מתוסכל, וגם כל מפקדי המשטרה היו בישיבה מתוסכלים, אבל לא היה להם את האומץ להגיד לנו: חברים, אין לנו תקציב ליישם את החלטת הממשלה. והינה עכשיו, אני אחלק את זה לכל חברי הכנסת מחר, הכול היה פארסה, שקר אחד גדול. ביטחונם האישי של אזרחי המדינה הופקר במשך שנים. מה העלות? העלות המצטברת היא 470 מיליון שקל. אם הממשלה הייתה אומרת לנו, לאזרחים הערבים: אין לנו את התקציב, היינו מטילים מס מיוחד על האזרחים הערבים ומבקשים מהם לממן את התוכנית הזו כדי לחסוך חיי אדם. חבר הכנסת עבאס, צריך לסיים, בבקשה. היום יש לנו הבטחה מהממשלה שהיא כן מכינה תוכנית, והיא כן רוצה שהתוכנית הזו תהיה מקיפה. השאלה שלנו, האם השקר הזה יחזור על עצמו? לכן, אני פונה לחברי הכנסת כולם, גם מימין וגם משמאל, עליזה, אנחנו מדברים על חיי אדם, גם מימין וגם משמאל, גם מהקואליציה, גם מהאופוזיציה. אני מבקש מכם להתגייס לטובת אזרחי המדינה. אנחנו מדברים על חיי אדם. תודה רבה לך, חבר הכנסת עבאס. השר איציק שמולי, אתה רוצה להתייחס לפני שעוברים להצבעה?

עוברים להצבעה, הצבעה ראשונה בנושא הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה וצווי סגירה מינהליים),

ההצעה להעביר את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (בידוד במקום לבידוד מטעם

וצווי סגירה מינהליים) (הוראת שעה),

ההצבעה הסתיימה. יש מי שהצביע ולא נרשם? כן, תוסיפי אותי לפרוטוקול. תכף אני אוסיף. אנחנו מדברים על זה שיש לנו 17 חברי כנסת שהצביעו בעד, אחד נגד. מי נוסף לפרוטוקול: חברת הכנסת שאשא וחברת הכנסת חיימוביץ', בעד, כן?

אז אנחנו מדברים על 19 חברי כנסת שהצביעו בעד, וחבר הכנסת רפי פרץ בעד? 20 חברי כנסת הצביעו בעד בקריאה ראשונה.

יעבור לוועדת הקורונה או החוקה, חוק ומשפט? ועדת החוקה, חוק ומשפט, זו הוועדה שהחוק עובר אליה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

אנחנו עוברים לסעיף האחרון להצבעה: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

התש"ף 2020, לקריאה שנייה וקריאה שלישית, בכפוף להנחה על שולחן הכנסת, קיבלה פטור מחובת הנחה. תציג את הצעת החוק יושבת-ראש הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ובחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, בבקשה, כולל לוח התיקונים. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק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 התש"ף 2020, מובאת לפניכם לאישור בקריאה שנייה ושלישית. הצעת החוק נדונה בוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש והתמודדות עם רעידות אדמה, שהוקמה במיוחד על מנת להיערך לטיפול בנגיף בעתיד. ההצעה באה להאריך את תוקפן של תקנות שעת החירום בנושא הגבלת פעילות שתוקפן פג אתמול, יום ראשון,

החוק החדש ייכנס לתוקף מחר, 23 ביוני 2020, מהשעה 6:00 בבוקר, ויעמוד בתוקפו למשך 45 ימים. החוק מפרט הסדרים הקשורים להגבלת פעילות של אזרחים ועסקים על רקע נגיף הקורונה. מוסדרים בו איסורים על שהייה במרחב הציבורי, כדוגמה, מתקני שעשועים, דיסקוטקים, פארקי מים ופארקי שעשועים. הוועדה ביקשה להסיר את האיסור על שהייה בגני שעשועים שאין בהם מתקני שעשועים, והאיסור ירד מנוסח החוק. בתוך החוק מוסדרים גם כללי ההתנהגות במרחב הציבורי, כגון שמירה על מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, כאשר מוחרגים אנשים הגרים במקום מגורים אחד ובני אותו תא משפחתי. כמו כן, קבועים בחוק כללים לגבי נסיעה ברכב פרטי. בנוסף, מוסדרים בחוק התנאים להפעלתם של מקומות הפתוחים לציבור, מה שידוע לציבור כתו סגול, וכן את אחריותו של המעסיק לגבי הכנסת אנשים העובדים או המבקרים למקום העבודה שבו הוא מנהל את עסקיו ומעסיק עובדים, בתשאול לגבי מצב בריאותם.

מצויים הסדרים פרטניים להפעלתם של עסקים מסוימים,

בין היתר, בתי קפה,

טיפולי רפואה אלטרנטיבית וכו'. לכל סוג עסק נקבעו הגבלות רלוונטיות על מנת להפעיל את עסקו באופן הבטוח לציבור מבחינה רפואית. ההוראה המשותפת לכל העסקים היא הדרישה להגיש לרשות המקומית לפני הפעלת העסק הצהרה חתומה, שנוסחה מצורף לחוק, שלפיה הוא עומד בתנאים ובמגבלות שקובע החוק, על מנת שהרשות המקומית תוכל לפקח באופן יעיל על העסקים הפועלים בשטחה. הוועדה קבעה בחוק כי על הטופס כאמור להיות זמין גם באופן לא מקוון במשרדי הרשות המקומית, על מנת לתת מענה לבעלי עסקים שאינם עובדים עם האינטרנט. עוד נקבע שהטופס יהיה זמין בארבע שפות: עברית,

רוסית ואמהרית. אני רוצה לציין כאן שחברת הכנסת יוליה מלינובסקי, היה מאוד חשוב לה נושא הנגישות, ואני שמחה שהצלחנו להכניס את זה ברחל בתך הקטנה גם בתוך הנוסח. יש לציין כי על ההסדרים הקבועים בחוק חלות בנוסף גם הוראות מנכ"ל משרד הבריאות, אשר מפרטות את ההגבלות לגבי סוגי העסקים השונים, כמו גם הוראות לעניין תפילה במבנה, הפעלת מקווה טהרה ועוד. החוק קובע גם הגבלות על הפעלת תחבורה ציבורית בהתאם לתנאים וההוראות שיקבע שר התחבורה. בנוסף לכל אלה, החוק קובע הסדר שלפיו הממשלה תוכל לשנות, בצו אשר יועבר לאישור הוועדה, את מספר השוהים המותר באולמות אירועים ובאירועי תרבות. אירועי התרבות אושרו רק לאחרונה ונכללים גם הם בחוק. כמו כן קובע החוק שהממשלה תוכל, בצו שיובא לאישור הוועדה, לאפשר הפעלתם של עסקים שכרגע פעילותם לא הותרה, או לחלופין לעצור את פעילותם של עסקים שפעילותם מותרת לפי החוק, והכול כאמור בכפוף לאישור הוועדה בכנסת. הוועדה קובעת עבירות לצד ההגבלות המוטלות על עסקים המותרים בפעולה לפי החוק, אולם בניגוד לתקנות, שבהן נקבע עונש מאסר של שישה חודשים, בחוק בוטל עונש המאסר ונותרו העבירות המינהליות שבצידן קנס מינהלי. כאן אני רוצה לציין גם את חבר הכנסת מיקי לוי, שהיה שותף לבקשה המאוד נחרצת הזו. גובה הקנסות קבוע בתקנות שעת חירום נגיף הקורונה בעניין אכיפה. החוק הכניס הקלה בתנאים למספרות, מטפלים ברפואה אלטרנטיבית ועסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם, ולפיו לא תהיה חובה למסכה כפולה,

מגן פנים, כפפות ומסכת פנים, אלא יצטרכו מסכה בלבד, וזאת כל עוד הלקוח עוטה אף הוא מסכה, זה בעצם ייתן את ההגנה הכפולה.

מפורטות בחוק סמכויות שוטר הבא לאכוף את האמור בחוק. הוראות חוק זה לא גורעות מההוראות בעניין נגיף הקורונה הקבועות בצווים ותקנות, כמו גם בחוקים מקבילים. אני מוכרחה לומר שהיה בוועדה דיון ער לגבי סוגי המגבלות השונות, כולל הנושא של מספר האנשים המותר בהתקהלות, אם זה באירועים אל מול אירועי תרבות. חשוב לומר שאנחנו שמענו את חוות הדעת של אנשי המקצוע שהיו בוועדה. בחלק קיבלנו את הרציונל לגבי אינטראקציות שונות שמתקיימות בין אנשים,

יש מגבלה על מספר אנשים במקומות מסוימים לעומת הגבלה אחרת במקומות אחרים. ובדברים שבהם כאמור אנחנו ראינו צורך לייצר איזשהו רעיון מסדר הצלחנו באמת להביא לשינוי באופן שיקל על הציבור, מצד אחד, יאפשר לו לנהל שגרה ורציפות של פעילות המשק, ומצד שני גם לעשות את הכול כדי להתמודד עם נגיף הקורונה ולבלום את התחלואה. הנושא של איזונים הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו כולנו עדים למגמה שמתרגשת עלינו בימים האחרונים. ובכל זאת, כולנו עם הפנים להמשך פתיחה של המשק. אף אחד לא רוצה ללכת לסגר, גם הממשלה אומרת את זה בקול מלא, אבל אנחנו חייבים שאנשים, שהציבור, יהיו שותפים למאמץ, יהיו קשובים להנחיות. לכן אנחנו מתקנים גם את תקנות החירום הללו, כדי שאנחנו נוכל להבטיח את בריאות הציבור לצד הצעדים הנוספים שאנחנו מקיימים.

אני מבקשת מכם,

להצביע בעד הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית. אני רוצה מראש להודות גם ליועצת המשפטית של הוועדה,

וגם למנהלת הוועדה גם לחברי הוועדה. אני לא מוצאת צורך לעלות אחר כך ולסכם, ולכן אני מודה לכולם מראש על השעות הרבות ועל ההתגייסות למשימה.

תודה לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה מעוניין להתייחס? לחוק נרשמו הסתייגויות. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. יש לך עשר דקות. אנחנו נשמח אם אתה לא תנצל אותן במלואן. גברתי, שכנעו אותי לרדת מהשעה וחצי. בסוף המושב הזה נעשה סוציומטרי. לא בטוח מי יזכה בסוציומטרי. לא כדאי לך. כן, כן. סליחה, חברים, בואו נמשיך.

ממש ביקשו ממני בכל לשון של בקשה לרדת משעה וחצי, ותגידו תודה שהסכמתי לעשר דקות. גברתי היושבת בראש, אני בתחילת דבריי רוצה להגיד תודה ליושבת-ראש הוועדה חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, שניהלה את, איפה את, יפעת? תקשיבי, כדאי לך.

אני פה, אני אומר לך תודה רבה על ניהול הישיבה, על זה שנתת לנו אפשרות לבוא לידי ביטוי באופן חופשי, ללא סייגים וללא עצבים וללא צעקות. ראוי שכמה חברי כנסת היו לומדים ממך. ולמנהלת הוועדה לאה גופר, והיועצת המשפטית שסייעה לנו רבות לריכוך הנוסח הראשוני, עו"ד נירה לאמעי, אני מודה שהתקיימו דיונים ארוכים, ועל כך שניתנה לנו זכות דיבור בצורה חופשית, ללא הגבלה. גם לא על הכול הסכמנו, אבל הצלחנו להשפיע על הנוסח וליצור שיח פורה ודמוקרטי, כפי שהרשות המחוקקת צריכה לקדם דיונים. עד כאן הברכות, ועכשיו, הקללות. לא קללות, אבל הדברים שאני לא יצאתי מהם מאושר. וכאן אני אומר עוד פעם שהממשלה מקדמת הצעת חוק בלי מחשבה ובלי לתכלל את כלל הנושאים בנושא הקורונה:

אישורים וכו' וכו'. שם, בוועדה,

להסיר את המגבלה של 250 משתתפים באירוע: חתונה, בר מצווה. אני טענתי, עם שאר חבריי לאופוזיציה ולקואליציה, יש להגיד, שאי-אפשר לבוא ולהגיד: 250. זהו לא מספר אבסולוטי. יש צורך לבוא ולעשות חישוב על פי מטרים, על פי גודל האולם. מצידי שייקבע מפתח של 2, 3, או 4 מטר. אבל לא ייתכן שייקבע מפתח של מספר משתתפים. ובעניין הזה לא הצלחנו להזיז את אנשי המקצוע במשרד הבריאות. ובסופו של דבר, קיבלה הקואליציה גם הוראה, בגלל משמעת קואליציונית, להצביע כאיש אחד נגד הדרישה הזו. הדבר הזה נכון גם לגבי חתונות בהפרדה, ששכיחות מאוד במגזר הדתי והערבי. אני לתומי חשבתי שבאולמות שמחה גדולים נכון שיהיו 250 אנשים מכל צד של המחיצה, או יותר נכון, זה תלוי בגודל האולם. אם האולם גדול מאוד, 1,000 מטרים, סתם לדוגמה, ויש חציצה בין נשים לגברים, הרי אין היגיון שמצד אחד יהיו 125 נשים ומצד שני 125 גברים. אין היגיון.

קחו לדוגמה את האולם בשדה התעופה לוד, במרכז המסחרי. מה ההיגיון? מי יפתח אולם שמכיל 1,000 1,500 משתתפים לקיום חתונה של 250 איש? צריך לפתוח מטבח, אנשי שירותים, שמירה, אבטחה, סדרנות וכו'

בהגבלה הזו, עליזה, אני אחזור לסורי ואני אבקש שעה וחצי, תהיו בשקט. בעניין הזה, הייתי מצפה שיבואו ויגידו שבאולם כזה גדול יאפשרו למגזר הדתי והערבי לקיים בהפרדה, בהשתתפות גדולה יותר של גברים ונשים. אלא שמישהו שם קבע 250. חברי הקואליציה, שהיו בעד העניין הזה, נאלצו להצביע נגד מכיוון שהיו תחת משמעת קואליציונית. גם שאר האטרקציות יישארו, עולם האטרקציות יישאר משותק עד תחילת אוגוסט לפחות. הלונה פארק, הסופרלנד, שפיים, המימדיון, ימית 2000, רשימה ארוכה, כל אלו, על אלפי העובדים שלהם, ימשיכו להישאר סגורים.

כאשר בכל העולם כבר פתחו פארקים, עם מגבלות, וכן, עם שכל. כך גם לגבי כנסים פתוחים בבתי מלון. נתנו אפשרות לפתוח בתי מלון כדי לתמוך חזרה בעולם התיירות, לפחות תיירות הפנים. ומה מבקש מנהל בית מלון? לבוא לקיים במסגרת החוק, על פי הכללים שאתם קבעתם, של 250 איש, קיום כנסים כדי לקיים עוד הכנסות וכדי לזמן עוד אורחים לאולם ולמלון, כי ממילא המלון נפתח ופתחו את המטבח ופתחו את השירותים. אז מה ההיגיון שפתחו את האולם, עם האטרקציות שלו לאורחים, ולקיים כנסים על פי הוראות משרד הבריאות

חוסר הבנה. חוסר הפעלת שכל. לפחות בעניין הזה. הרי בית המלון פתוח. מה לכם? לכם הפתרונים, אולי. לצערי, זה לא עושה שכל. וגם הקנסות, גם ככה קשה לאזרחי מדינת ישראל. מה הטעם בהטלת קנסות של 5,000, 3,000 ו-1,000? ועכשיו אני שומע שרוצים להטיל על אדם פרטי 500 שקל על כך שהוא לא חבש מסכה. קורה ששוכחים. קורה שהיא נפלה.

אפשר להכניס את השם שלו למערכת המחשוב של משטרת ישראל, וכל שוטר יגיע עם לפטופ כדי לתת את הדוח. במקום זה, הוא ייקח את הפרטים של אותו אדם על פי תעודת הזהות שלו. וכשאותו אדם ייתפס פעם שנייה, אז כן יטילו עליו קנס,

500 שקל, בתקופה כזו קשה של חסרון כיס, מטילים על האזרחים? מה תעשו כשתתפסו אדם שאיבד את עבודתו, כבר לא מקבל דמי אבטלה, ותטילו עליו 500 שקלים? מה תעשו? מה קשיות הלב הזאת? איפה הרחמים? כנראה שאין לכם. לצערי הקנסות לא הופחתו, אבל כן, בעבודה משותפת יחד עם יושבת-ראש הוועדה, חברת הכנסת ביטון, יחד עם היועצת המשפטית ושאר חברי הכנסת, כל נושא ההליך הפלילי של מאסר, לשמחתי, הוסר. לפחות זה. וזה חלק מההצלחות שלנו, שלא אפשרנו לסנקציות הפליליות להיכנס אל תוך

אני פונה עוד פעם,

כוחות המשטרה מחר ייכנסו ויתפסו אזרחים ברחובות, פקחים וכו' וכו'. ויתפסו גם אזרחים, אתם יודעים מה, שידם אינה משגת אפילו לקנות מסכה, כי אין להם במה לקנות כיכר לחם, כי דמי האבטלה שלהם הסתיימו והם לא יכולים לקבל דמי אבטלה חדשים. מה יעשה אותו שוטר, ייתן קנס של 500 שקלים? כולכם מורידים את הראש, כי אתם מבינים שזה לא בסדר, כי כולנו מבינים שזה לא בסדר.

כי אין לנו חמלה. הרי לא כל האזרחים עבריינים. ודאי וודאי שלא. אני שומע על כל מיני מהלכים ששוטר, מתוקף תפקידו, יהיה רשאי יהיה לסגור עסק, כי הוא לא שם אלכוג'ל, כי הוא לא שם שלט, כי הוא אולי אפשר למישהו להיכנס ללא מסכה. כנראה שהשתגענו. רוצים לסגור עסק?

ששוטר ימלא דוח ויביא את בעל העסק לבית המשפט, שהשופט ישפוט אם לסגור את בית העסק או להשאיר אותו פתוח. הפכתם את המשטרה לשופטים? ראוי כי כולנו נחשוב פעם נוספת. אין כאן עניין של אופוזיציה וקואליציה. כן יש עניין של קואליציה שבמשמעת קואליציונית מקבלת הוראה להצביע בניגוד לצו מצפונם של אותם חברי כנסת. והייתי עד להתחבטות של אותם חברי כנסת שאמרו, יושב פה אחד כזה: איך אני יכול להצביע על דבר כזה בניגוד למצפוני,

תחשבו, מוטב שהחמלה תחזור אליכם ולא תפקירו את אזרחי מדינת ישראל לחוקים כאלה דרקוניים. בסוף ההיסטוריה תשפוט את כולנו, תשפוט את מי שהצביע בעד ואת מי שהצביע נגד. שתהיה לנו גם חמלה בבית הזה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת משה אבוטבול, אני מבינה שהסרת את ההסתייגויות, אבל אתה בכל זאת רוצה לומר דברים. אני אתן לך חמש דקות, בבקשה. תנמק ואז תסיר את ההסתייגות.

אני אסיר את ההסתייגות כמובן, אבל לא לפני שישמעו בדיוק מה כואב לנו. אין מה לעשות, קרן, את חייבת להבין,

יש אנשים שצריכים להתחתן, ו-250, אמרתי את דבריי. ברשותכם, כנסת נכבדה, בעזרת השם. בעיתו ובזמנו. כנסת נכבדה, יושבת-ראש נכבדה, אני רוצה רק לומר משפט אחד. אמרתי את זה גם בוועדה. אני חוזר על הדברים בשביל אותם מאות ואלפים של זוגות שמצפים לשמוע דברים מהסוג הזה.

אנחנו מתחילים למצוא חוטים מקשרים ביני לבין מיקי לוי בתוך הוועדה, ואני שמח שזה בדברים משמחים של אירועים, של חתונות, ודברים מהסוג הזה. מיקי, למרות שבתוצאה הסופית אני לא הצלחתי להצביע כמו שדיברנו, אני חייב להדגיש שיום החתונה זה היום הכי שמח לאדם בישראל. ביום הזה מגיעים אליו לחתונה בוא נחשוב רגע, האחים, האחיות,

ההורים, הסבים, הסבתות, החברים, החברות, מכל שכבות הגיל ומכל תחנות החיים שהיו לו, הינה, השר מגיע, אז יש אישור לנושא, מכל תחנות החיים באים ליום החתונה שלו, ופתאום הוא מגיע לצמצום כזה, להביא 250. חבר'ה, אצלנו במשפחות ברוכות הילדים מספר כזה זה בקושי יום הולדת.

במשפחות ברוכות ילדים זה לא מספיק לכלום. אז אני למעשה מאוד מאוד סבור שהיות שמודדים חום בכניסה לאולם ולוקחים טלפונים וממלאים שאלונים, אם מדובר באולמות גדולים מאוד, למה לא לאפשר את זה? למה משרד הבריאות מתעקש על הנושא הזה? אמרנו שנעשה לפי מטרים, בואו נחפש איזה חישוב אחר כדי לאפשר לאותם זוגות להתחתן בכבוד, לחתן אותם בשמחה. וגם אם יש מגבלה של ריקודים או דברים מהסוג הזה, נמצא את הדרך, אבל תנו קודם כול לאותם הזוגות האלה את האושר והשמחה.

השר הנגבי יודע בדיוק מה זה משפחה ברוכת ילדים. ואני חושב שבסופו של דבר, למרות שאני נאלץ להסיר את ההסתייגות, ואני נאלץ להסיר את זה כי מה אפשר לעשות, בקואליציה אתה לפעמים צריך להיות, איך קראתי לזה היום בוועדה? "מנופי אבי", "אבי מנופים". אז אני בא, הצבעתי,

אבל אני לא שלם עם זה. אני חייב לבוא ולהגיד שאותם זוגות מצפים מאיתנו. אני רק שמח שלפחות דבר אחד כן הושג, שיש איזה הקלה שהיושבת-ראש, גב' שאשא, שבאמת עשתה עבודה נהדרת בוועדה, ואתם יודעים מה? הצליחה לשכנע אותי שאנחנו באים עם סוג של סוכריה קטנה לאותו ציבור, שכל הקלה לא תצטרך לעבור חקיקה מסוימת, אלא תגיע אחרי ועדת השרים אלינו לוועדה ונוכל להקל או להחמיר, נקווה שלא, להקל על אותם הזוגות הצעירים האלה. אני רוצה לסיים ולומר: חברים,

אם הבנת, תדאגי שיבואו לקראתי גם בתשובה. הבנו.

אני מקווה, מקווה מאוד מאוד, שבעזרת השם נוכל לבשר אותם הזוגות שהמגבלה הזאת תוסר ושהם יוכלו להיות בחתונות נורמטיביות בקרוב,

מזל טוב. אמן. תודה רבה. מזל טוב לכולם. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה ושלישית על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 לחוק הזה, כולל לוח תיקונים. הוגשו הסתייגויות על ידי שלוש קבוצות: קבוצת הרשימה המשותפת, קבוצת יש עתיד-תל"ם וקבוצת ישראל ביתנו. לסעיף 1, קבוצת ישראל ביתנו והרשימה המשותפת הסירו את ההסתייגויות שלהן. נעבור לתוספת, ישראל ביתנו הסירה את ההסתייגויות מ-4 עד 18,

קבוצת יש עתיד, אתם מעוניינים להצביע? להסיר את ההסתייגויות? מיקי, האם הסרתם את ההסתייגויות?

מצביעים על כולן. אז אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות,

אני לא עושה איתך הסכמים. הדבר היחיד שסוכם איתי, עם

הדבר היחיד שסוכם איתי זה לא לנאום שעתיים. זה הכול.

זה לא סוכם מראש, ההסתייגויות האלה הן חשובות ומהותיות. אני לא עובד אצלך. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה ברור. ההסתייגות של יש עתיד-תל"ם נשארה בתוקף. ולכן אנחנו עוברים להסתייגות מס' 19 לתוספת, של קבוצת סיעת יש עתיד-תל"ם: חברי הכנסת מיקי לוי,

משה יעלון,

עפר שלח, אורנה ברביבאי,

ע'דיר כמאל מריח, רם בן ברק, יואב סגלוביץ', בועז טופורובסקי,

הסתייגות מס' 19, לתוספת. אנחנו עוברים להצבעה, בעד או נגד. ההסתייגות (19) של קבוצת סיעת יש עתיד-תל"ם לתוספת לא נתקבלה.

יש מישהו שלא הצביע? אנחנו מדברים על שניים

אנחנו עוברים להסתייגות מס' 20, לתוספת.

מי נגד? ההסתייגות (20) של קבוצת סיעת יש עתיד-תל"ם לתוספת לא נתקבלה. בעד, שניים, נגד, 17. ההסתייגות הוסרה. אנחנו עוברים לסעיף 21, לתוספת,

על נוסח הוועדה. סעיף 1,

נתקבל.

אחד, נמנעו שניים. ולכן, סעיף 1 והתוספת אושרו כנוסח

בעד, 17, נגד אף אחד, נמנעו שניים. אם כך, סעיף 2 אושר כנוסח הוועדה. תמה קריאה שנייה, ואנחנו עוברים לקריאה שלישית, על כל נוסח הצעת החוק, כולל לוח התיקונים. רגע, רגע, רגע. ירדנה עושה לנו סדר. איפה לוח התיקונים? המתינו נא. זו חקיקה תוך כדי תנועה. לפני שאנחנו עוברים לקריאה שלישית, כנוסח החוק, אחרי הסתייגות מס'

הסתייגויות של בקשות רשות הדיבור להצעת החוק לתיקון תוקפן של תקנות, סעיפים 3 ו-4. אז נצביע עכשיו רק על סעיפים 3 ו-4, ולא על כל החוק. אנחנו מצביעים על סעיפים 3 ו-4 כנוסח הוועדה, ואחר כך נצביע על החוק כולו. סעיפים 3 4 נתקבלו. בעד, 17,

נגד, נמנעים,

סעיפים 3 ו-4 התקבלו כנוסח הוועדה.

אחרי הסרת כל ההסתייגויות, אנחנו עוברים לחוק במלואו. בבקשה. בקריאה שלישית כמובן. חוק לתיקון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

התש"ף 2020, נתקבל. בעד, 17, נגד, אפס, נמנעים, שניים. המשמעות היא שתמה ההצבעה בקריאה השנייה והשלישית. החוק עבר על פי קריאה שלישית. החוק התקבל בקריאה השלישית, כולל לוח